אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/3397/25 וכלה בהצעת חוק פ/3446/25: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 74) (הגבלת האפשרות לצוות על עיכוב יציאה מהארץ בשל חוב כספי נמוך),

עוד אבקש להודיעכם, כי בהתאם לסעיף 96 לתקנון הכנסת הודיע חבר הכנסת אריאל קלנר כי הוא חוזר בו מהצעת

בכירים בליכוד אמרו. זה ציטוט מפיהם. בואו נמשיך.

זו הדלפה. אצל "בכירים בליכוד" אתה לא יודע אם זה ספין, שקר. קודם הבאת ציטוט,

האומר דבר בשם אומרו, אני אביא הרבה דברים בשם אומרם.

בדרך כלל ספינים ושקרים שמענו בשם "בכירים בליכוד".

אתה צודק. אז בוא נגיד ככה: "אני חושב שהוא עשה קמפיין ציני על הנגב והגליל". בני גנץ?

אביגדור ליברמן? גם לא. שר האוצר סמוטריץ' אומר על השר לביטחון לאומי בן גביר. חברים יקרים, אין אופוזיציה יעילה כמו הקואליציה הזו. בואו נמשיך: "פחות דיבורים, יותר מעשים". האם אמר את זה חבר הכנסת גלעד קריב על יושב-ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן? אני אף פעם לא אומר "פחות דיבורים".

אז אכן לא. אמר חבר הכנסת אלמוג כהן מעוצמה יהודית על השר בן גביר מעוצמה יהודית, שר הבט"ל. וכך עוד ועוד ועוד. "מחובתי להפעיל לחץ" זה ממש מהימים האחרונים, "כדי למנוע חקיקת חוק פרסונלי מסוכן

מי אמר? חבר כנסת מהאופוזיציה? אולי מישהו שיש לו ביקורת חיצונית? המחאה החברתית?

חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, על החוק הפרסונלי והמושחת של חבר הכנסת עמית הלוי שנועד לאפשר לראש ועדה קרואה בטבריה להתמודד בבחירות.

אומרת את זה חברת ליכוד, והיועצת המשפטית של הוועדה כאילו מדברת מפיה. בואו נמשיך: "שיפסיק להתנהג בילדותיות". מי אמר על מי, השר סמוטריץ'? האם אמר את זה ראש האופוזיציה? האם אמר את זה חבר מחברי הקואליציה?

השר אקוניס אמר את זה על השר בן גביר. מי אמר על מי,

הוא בדיוק הגיע, חוסם תוכניות דיור? האם אמר את זה סימון דוידסון? האם אמרה את זה דבי ביטון?

השר גולדקנופ אמר את זה על השר סמוטריץ'. ואחרון חביב להפעם: מי אמר: יריב לוין, שר המשפטים, עושה נזק לליכוד? מי אמר? חבר הכנסת דוד ביטן, יושב-ראש ועדת הכלכלה. חברים יקרים, אתם מנסים להתעלם מהעובדות, אתם מנסים להתעלם מהמספרים, אתם מנסים להתעלם מהנתונים, אתם רוצים להתעלם מהמחאה האזרחית שזעקה: אתם פוגעים בנו. אבל הקולות שאני הקראתי, לא מקפלן, לא מהאופוזיציה, לא של שמאלנים, לא של אנרכיסטים. אלה קולות מתוככם, מספסלי הממשלה, מספסלי הקואליציה, שאתם בוחרים להתעלם מהם, כי כמה קל לעצום עין, להמשיך לדרוס הכול. הרי אין דין. ובמילה של כנות ממישהו שפעם הצביע ליכוד: אתם פוגעים במה שהייתה פעם מפלגה מפוארת, פוגעים במדינת ישראל, פוגעים באזרחים. כי מה שממשלת ישראל עושה כרגע בהיבט הכלכלי והחברתי זה פשוט פיגוע עצמי. אז אחרי שהבאתי ציטוטים מממשלת ישראל ומהקואליציה, בואו נדבר קצת על כלכלה. עבר כאן תקציב. שמעתי את שר האוצר מתבטא עליו. מה אני אגיד לכם, חיפשתי בנרות עם זכוכית מגדלת מנוע צמיחה אחד בתקציב,

שמעתי המון הקצאות שהולכות לצריכה, זה חשוב. שמעתי קצבאות שהולכות לשימור אורח חיים וגם להגדיל את החינוך החרדי, שהוא יקר לליבי. אבל רק על הדברים הלא-פרודוקטיביים. הרי אתם לא תצביעו בעד חוק הממ"ח שאני מעלה כדי שיהיה פה חינוך חרדי על מלא אבל עם לימודי ליב"ה.

אנחנו רואים עלייה באינפלציה.

אי-אפשר להחליף את ראש הנתונים של מדינת ישראל, אז אנחנו רואים שיש עלייה באינפלציה. נחלש כוח הקנייה, מטבע החוץ עולה, היבוא מתייקר, עוד עליות מחירים, עוד מוצרי בסיס. עליית ריבית נוספת שמייקרת את המשכנתאות. והתשובה של הממשלה: קודם אמר השר סמוטריץ': בעזרת השם, היום שמענו בשורה חדשה, מקימים ועדה. אז בואו נביא ציטוט של ראש הממשלה נתניהו: אם אתה רוצה להרוג נושא, תקים ועדה. כן, כך ראש הממשלה נתניהו. אז הינה, הקמנו ועדה. יופי של הצהרת כוונות לנושא מהותי. אבל חברים, הקושי לא יתמסמס, הוא לא ימות, יוקר המחיה כאן איתנו. עד כדי כך הממשלה הזו לוקחת ברצינות את המצוקה החברתית, האזרחית, הכלכלית. אין תוכנית, אין רפורמה, אין התייעלות. יש ועדה, זה נהדר. זה הטיפול של ממשלת ישראל. אולי למיליונרים מקיסריה, לשרים המיליארדרים מירושלים, למיליונרים משוהם, לכל השאר, זה לא מפריע, אבל כשמחירי הביצים עולים ב-6%, הקמח והסולת ב-17%, המטרנה ב-7%, הלחם האחיד ב-36%, והחלב ב-9%, ועוד מחירי השכירות,

החשמל, הארנונה, המים והמחיה, תגידו לי אתם אם 5,571 שקלים לחודש, כן, זה גובה משכורת המינימום בישראל היום, עם זה אפשר לעשות היום קניות? להחליט בין עגבנייה למלפפון, בין לחם לחלב, מה התשובה לאזרחים האלה? כלכלת בעזרת השם? אדוני שר האוצר, על זה נאמר: ירחם השם. ועוד משהו ממקורותינו: כשרחבעם בן שלמה עלה לשלטון, הוא אמר את המילים הבאות לאנשים שפנו אליו וביקשו שהוא יקל עליהם: "אבי יסר אתכם בשוטים, אני איסר אתכם בעקרבים". צריך לומר בכנות, לרחבעם היו שני סוגים של יועצים, היו לו היועצים המבוגרים, שאמרו לו: תשמע, תקשיב להם אפילו למראית עין, בהתחלה, אבל היו הצעירים, שאמרו לו: תכביד את עולך עליהם, תקשה עליהם, זה יבצר את שלטונך. חברים יקרים, יוקר המחיה הוא עובדה. 12 שנות שלטון רצופות לא הניעו רפורמות, לא הביאו שינוי. פוזר כסף ממטוסים בתקופת הקורונה, המדינה נכנסה לגירעון עמוק. בזמן הממשלה הקודמת אנחנו טיפלנו בזה, 2022 הסתיימה עם תחזית חיובית. הגיע שר האוצר, עוד כוכב נופל. לא הספיקו השוטים הרגילים, אלא הוספתם עקרבים, במקום לפעול לטובת הציבור הכבדתם את עולכם, בתקציב הזה הקטנתם את התמריצים של האזרחים לעבוד, הקטנתם את השיפור של כישורי הילדים, הכבדתם את עולו של הציבור העובד בישראל. הינה עוד אזרחים שלא ישתלבו בשוק העבודה, הינה עוד פטור מחובות. אז מי יישא בנטל? זה לא מספיק? אז בואו נדפוק גם את היזמים, בואו נהרוס את הפנינה של ההייטק. ההפיכה המשטרית, מה היא עשתה בסוף? 80% מהסטרטאפים שבעבר נפתחו בישראל, נרשמים היום בחו"ל, בעיקר בארצות הברית. אז אין לנו מנועי צמיחה ואין לנו סטרטאפ, אין לנו שוטים, יש לנו רק עקרבים. ממשלת ישראל, העם הביע בכם אי-אמון. אתם יכולים להתחפר בניירות שלכם, אתם יכולים לומר: אנחנו בטוחים בעצמנו, אבל את האי-אמון העצמי מי שמביא הוא אתם על עצמכם.

אני מודה מאוד לחבר הכנסת טור פז, ואני חייב גם להחמיא לך, חבר הכנסת טור פז, אני חושב שעשית זאת בכישרון רב, ביכולת רטורית גבוהה ובדרך ארץ. אני בכל אופן האזנתי לכל מילה, גם אם אני לא מסכים עם השורה התחתונה. זה היה יפה מאוד. אני מזמין את השר, סליחה. השר יואב קיש ישיב על שתי ההצעות. אז אני מזמין כעת את חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון לנמק את ההצעה מטעם סיעת המחנה הממלכתי. בבקשה, אדוני, עד עשר דקות לרשותך. לאחר מכן ישיב שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

אדוני היושב-ראש, אנחנו מגישים אי-אמון. אני מקווה שלא הרסתי לך את הפריימריז, חבר הכנסת טור פז.

לא, מילה טובה זה טוב. טוב שאמרת מילה טובה, מה קרה? זה בסדר גמור. אנחנו מגישים אי-אמון על כך שהממשלה פתאום מגלה את יוקר המחיה, ראש ממשלה מכהן מ-2009. ב-2010 יש לו מחאה של מאות אלפים, של מיליונים. ב-2011, לדעתי. ב-2011. ואז הוא מזמין חבר שלו לייעץ לו כיועץ ליוקר המחיה. הוא מקים ועדה ליוקר המחיה, הוא מזמין את רמי לוי לייעץ לו, הוא ממנה אותו ב-2012 לוועדת ייעוץ ליוקר המחיה. טוב, רמי לוי התעשר. כנראה נוספו לו איזה מיליארד או שניים לחשבון, אבל ראש הממשלה גילה הבוקר בוועדת שרים ליוקר המחיה שיקר פה, שלא ייתכן שהמחירים עלו פה. בוקר טוב, ראש הממשלה.

אם לא התעוררת ב-2012 או 2013 או 2014 או 2015, לא יכולת להתעורר לפני שלושה חודשים? לא יכולת לקיים הבטחות? היום חבר הכנסת קרעי גנב לי את הנאום. ראש הממשלה אומר: יקר פה, ראש הממשלה הולך לבית של משפחה אתיופית, ואומר: אני אקפיא את המשכנתאות, ראש הממשלה עומד מול האומה, ואומר: חינוך חינם מגיל אפס. קרעי שואל את שר האוצר: למה מסמסת את חינוך חינם מגיל אפס? ושר האוצר יושב כאן. אפילו הבטחות מפורשות שלכם ליוקר המחיה אתם לא יודעים לקיים? ואתם עוד חושבים שהציבור מטומטם. מה אומר לנו קרעי, גנב לי את הנאום, הוא שואל את השאלה היסודית: שר האוצר, כמה כסף בחינוך חינם, בבלוף של זיכויי מס ומענקים למקבלי שכר נמוך, כמה כסף יקבלו המרוויחים 7,000 ו-8,000 שקל? שר האוצר, אתה איתנו? אתה בתפילת מנחה? מה, אתה עסוק עד כדי כך?

באיזה ניהול משבר?

בוא תספר לנו במה אתה עסוק. אתה עולה לפה לדבר? יפה מאוד. אני מכבד אותך. טוב מאוד שתעלה לדבר. תענה על השאלה כמה כסף נתת לחינוך חינם למי שמרוויח 7,000 שקל, וכמה כסף למי שקיבל 8,000 שקל במשכורת. ותענה על השאלה למה הבטחתם חינוך חינם. נגיד אין לך כסף, בסדר, אבל יש לך 13 14 מיליון לקואליציוני. בסדר, אני מבין, 14 מיליארד, מיליארד, לא מיליון.

אני מבין למה צריך קואליציה, הגיוני לשלם. אבל עכשיו ראש הממשלה שלך הבטיח לציבור שהוא יקל עליהם עם המשכנתה, והוא יקל עליהם עם חינוך חינם, איך עושים חינוך חינם? אם השנתון לסבסוד מעונות הוא גילי שלוש ואין לך כסף, אין לך 10 מיליארד לממן הכול, תתחיל עם המיליארד הראשון. תכניס את גילי שנתיים וחצי, תעשה להם סבסוד מעונות,

בעוד שלוש שנים תכניס את שנה וחצי. תביא מתווה. תגיד להורים: יש תקווה. מה אתם באים ועושים? מסיבת עיתונאים של בלוף על בלוף. למה בלוף? כי המדינה לא צריכה שתיתנו מענקים למקבלי שכר נמוך, עשינו את זה לפניכם, ויפה. שמנו מייד 4 מיליארד. שר האוצר שם רק 250 מיליון שקל על מקבלי שכר נמוך, הכפלנו את זה ל-500 מיליון. שינינו את החוק, שיקבלו את זה באמצע השנה. אחרי זה נתנו 2 מיליארד להנחות במס להורים. את זה כבר עשינו לפניכם ב-2021. אתם באים למסיבת עיתונאים ואתם אומרים שאתם עושים את זה? לא, אם יש לך השגות, אני אשמע את ההשגות כשאתה תהיה פה. מיכאל, אתה איש חביב מאוד. אתה יודע שאני, לא, חביב.

אבל אתה מדבר שטויות, תשמע, אולי אני מדבר שטויות, אבל הציבור יודע שבגדתם בו.

האמת היא שאני לא כל כך ציפיתי ממך שתטפל בזה, כי אתה לא הבטחת חינוך חינם, אבל ראש הממשלה הבטיח חינוך חינם לאנשים שלו, וראש הממשלה הבטיח הקפאת משכנתאות. גפני אמר שהוא יטפל במשכנתאות. הליכודניקים, חלק מש"ס וחלק מיהדות התורה מוטרדים מהמצב של העניים, מדברים על העניים, נואמים על העניים, אתם לא כל כך. אין לכם את המילה "עניים", כי זה לא ביהדות. ביהדות המילה "עני" לא מופיעה מספיק בתנ"ך, בנבואה, במצוות. אין לכם בנאומים. אתם עולים לנאום, ציונות דתית, יש לכם הרבה נאומים על ארץ ישראל, על תורת ישראל, אבל לא ראיתי אתכם נואמים פה על עניים, אז אין לנו ציפיות שתעשו את זה. אבל הליכוד הבטיח חינוך חינם, והליכוד אמר: אני אקפיא משכנתאות, והליכוד זורה חול בעיניים של האנשים, והליכוד קובר את הדיור הציבורי. זאת ממשלת מצבת מוות לדיור הציבורי. בממשלה הקודמת שמנו מאות מיליונים לקנות בתים מתקציב תוספתי. מה אתם שמתם? אפס תקציב תוספתי. ומה עוד עשיתם? עוול על עוול, מנעתם את חוק המכר. אני שמח שוועדת השרים אישרה באופן עקרוני את חוק המכר. תביא אותו למליאה, נצביע בעד, נדאג שהוא יעבור בקריאה שלישית. אנשים ששכרו בית 30 שנה, יוכלו לקנות את הבית. מה בא האוצר ואומר? אני נגד חוק המכר, כי אם יקנו דירות, לא יהיו דירות למי שממתין בתור. אתם הרגתם את חוק המכר אתם ביטלתם תקציב תוספתי לקנות דירות, אז אתם מתפלאים שאין דירות? זה פרויקט של הרג הדיור הציבורי. אמיר, אני לא יודע אם גדלת בדיור ציבורי. אתה לא גדלת נולדתי בשכונה ה' בבאר שבע. אבל בשכונה ה' יש דיור ציבורי.

אבל אנחנו גדלנו בבית שבו ההורים שלי בעמל כפיהם רכשו. ה' זה "דרך מצדה", "משחררים", שם. גם, אבל אני ב"סיני". את "סיני" אני מכיר, היה שם בית ספר. בשכונות האלה רוב הדיור ציבורי, שלא תתבלבל. מדינה ענייה בשנות השישים והשבעים והשמונים בנתה 100,000 בתים לדיור ציבורי. אנחנו מדינה עשירה, כל החבר'ה מהליכוד הם ילדי הדיור הציבורי, אנשים מש"ס, ההורים שלהם גדלו בדיור ציבורי, ועכשיו זו הממשלה שהרגה את הדיור הציבורי, שמה אפס שקלים ברכישת דירות לדיור הציבורי. אז עכשיו אתם נלחמים ביוקר המחיה. יבוא ראש הממשלה ויגיד: קדימה, ועדת שרים, תביאו לי רעיונות, אבל מאיפה תביא את הכסף? כבר גמרת את התקציב שנתיים קדימה. יביאו לך רעיונות ליוקר המחיה, מה תעשה עם הרעיונות? יביאו תוכניות, מה תעשה? למה לא עשית את זה לפני שלושה חודשים? למה לא שמרת 20 מיליארד בתקציב המדינה למאבק ביוקר המחיה? מאיפה תביא כסף לוועדה הזאת? אתה מקים לנו ועדת בלוף. הרי ליוקר המחיה יש שני היבטים, יש שני היבטים ליוקר המחיה, מה שממשלה יכולה לעשות, הרי יש קבינט חברתי-כלכלי שהוא כינס רק פעם אחת, אז עוד קבינט?

רמי לוי הוא יועץ שלו ליוקר המחיה מ-2012, הוא כבר אסף את המיליארד השלישי בחברת תעופה, אבל הזקנים מקבלים קצבת זקנה שממנה הם לא יכולים להתקיים. ומהקופאיות ברמי לוי לוקחים 50 שקל. עזוב, אנחנו לא ניכנס בו אישית. אבל אני רוצה להגיד לך, ראש הממשלה: נגיד שאתה רוצה להיאבק ביוקר המחיה, יש שני מרכיבים: מאבק במונופולים ופתרונות של ממשלה, תשלומי הורים, מיסים, המס על הבלו, מע"מ על פירות וירקות, מע"מ על חלב. הממשלה יכולה להוריד מחירים ומיסים מהרבה ולהקל ביוקר המחיה, או לתת את ההבטחות שלה. תעשו משהו עם המשכנתאות, תיתנו לבן אדם שלקח משכנתה ומשלם 1,000 שקל יותר בגלל עליית הריבית. אתם אומרים שריבית זה כלכלה, אין ברירה, בשביל האינפלציה, תיתנו לו מענק בגובה ההתייקרות, תביאו נוהל לבנקים, הקפאת משכנתאות. יש בנקים שעשו את זה בעצמם במקומות מסוימים, בחריגים. למה זה צריך להיות בהתנדבות של הבנקים עם רווחי שיא? למה לא החלטה של ממשלה? אתם בורחים מלטפל ביוקר המחיה, אתם מתעסקים רק במה שטוב לכם, למגזר שלכם, לקהילה שלכם, למפלגה שלכם. כמוכם.

את לא היית בכל הנאום, אבל יש ליכודניקים שאכפת להם מהעניים. יש ליכודניקים שאכפת להם מהעניים, שלא תתבלבלי. זה שקרעי תוקף על מסמוס הבטחת הגיל הרך, זה כי כואב לו, כי הוא בא מבית מרובה ילדים, והוא בעצמו מרובה ילדים, והוא גר במשפחה מרובת ילדים, הוא יודע מה זה פגיעה בעניים. ש"ס, יהדות התורה והליכוד יודעים מה זה פגיעה בעניים. הציונות הדתית לא מדברת על עניים, כי המילה הזאת לא מופיעה בתורה מספיק פעמים, אין ציווי של הנביא לטפל בעניים. הם לא יכולים להגיד את המילה "עניים" כשהם עולים לפה לנאומים. אין עוני, יש ימין כלכלי, יש שוק חופשי, יש היד הנעלמה, היא תעשה את העבודה. ממשלה כזאת, שמוכרת אגדות לאזרחים, שעושה תקציב וחוק הסדרים, ואז אומרת להם: נביא ועדה ליוקר המחיה, הציבור יודע שאתם משקרים אותו ושהוועדה הזאת לא תביא כלום, ואנחנו עוד נעקוב ונבדוק את כל הפגיעות שלכם באזרחים בשנתיים הקרובות. אני מודה מאוד לחבר הכנסת מיכאל ביטון. כאמור, ישיב במרוכז שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת ובעיקר הציבור הישראלי, בזמן האחרון אני מרגיש שעם חברי הכנסת באופוזיציה זה בערך כמו לדבר אל הקיר, מכיוון שלעובדות אין שום רלוונטיות. הם מייצרים איזה עולם שלם שכולו פייק מראשיתו ועד סופו. הם לא מרגישים אפילו צורך מינימלי להתכתב טיפה עם המציאות, עם העובדות, לדון על פרטים, להתווכח, להעביר ביקורת. זה בסדר גמור, הם מרחפים באיזה עולם מנותק לחלוטין מעובדות, סוג של הנדסת תודעה. אגב, המנהיג שלכם, אתה עלית למסיבת עיתונאים ושיקרת לציבור על חינוך חינם. בנית נאום של שקרים במסיבת עיתונאים. אמרת להם "חינוך חינם" ומכרת להם אגדות. מיכאל, חבל, חבר הכנסת ביטון.

הוא אמר שאני מדבר שטויות. חבר הכנסת ביטון, אנחנו האזנו לך ברוב קשב. הוא עשה מסיבת עיתונאים של שקרים לציבור. הוא שיקר לציבור על הבטחת בחירות של ראש הממשלה. חבר הכנסת ביטון, האזנו לך ברוב קשב, אף אחד לא הפריע לך. אני מבקש ממך לנהוג בכבוד, לאפשר לשר להשלים את דבריו בלי הפרעה גם אם אתה לא מסכים איתו. תודה. מדי פעם נעיר לו, כמו שהוא העיר לנו. "אל תרתח, אדון

אתה,

ביטון, עשית משבר בכאילו מסיבות פוליטיות,

היית חולה, נשארת בבית בדרום, לא באת להצבעות,

הייתה לך אפס השפעה, אמרת לי שהמאבק שלי צודק. יא שקרן, אמרת לי שהמאבק שלי צודק. ותפסיק עם הצביעות.

היו מקומות, יש חברי אופוזיציה שהתעלו על היצר הסכסכני הקטנטן הזה של האופוזיציה, והיו שותפים כאן במגוון ועדות ועשו טוב לאזרחי ישראל, כי עשינו המון דברים טובים. התחלתי לדבר על עלייה של 15 מיליארד, 21% מתקציב מערכת החינוך, 7 מיליארד בשירותי הבריאות. מי עשה דבר

אבל אני קורא בהצעת האי-אמון של יש עתיד, איזו חבורה של חלולים,

שפגענו בתקציב של כנפיים של קרמבו. עכשיו, הספין הזה כבר קרה והופרך. אפילו התקשורת, לא הייתה לה ברירה, היא הייתה צריכה לומר את האמת, שמי שקיצצה בתקציב כנפיים של קרמבו הייתה הממשלה הקודמת. זה לא נכון. נכון וחצי. אז אפשר לחזור על השקר הזה שוב ושוב, כי יש איזו אמירה כזו ששקר שחוזרים עליו שוב ושוב ושוב בסוף הופך לאמת. עכשיו, כן, יש בעיה קשה של אינפלציה עולמית, שקיימת גם כאן, ועליות ריבית. חבר הכנסת טור פז, החמיאו לך כאן על הנועם ועל זה, גם שטויות אפשר לדבר בנועם. אתה הרי יודע שבריבית לא אנחנו שולטים, ואוי ואבוי אם אנחנו נתערב בעצמאות בנק ישראל. אנחנו מטפלים בהרבה מאוד דברים כדי להקל על אזרחי מדינת ישראל, ועשינו שורה של צעדים כדי לשמור על קצב התחלות הבנייה, גם בתקופה עכשיו של מצוקת אשראי ליזמים וירידה בכדאיות של ירידת מחירים, אחרי שאתם השארתם לנו ירושה, צריך לחזור על המשפט הזה כדי שישראל יבינו אותו: אתם השארתם לנו ירושה של 20% התייקרות במחירי הדיור במדינת ישראל בשנה אחת. חבורה של מופקרים. בשנה אחת. הרכיב הדומיננטי ביותר במדד ובהוצאות של תא משפחתי במדינת ישראל זה הוצאות לדיור. אתם בשנה. כמה אפשר לחרב בשנה? אז עשיתם הרבה נזקים. שעבדתם את המדינה לאויבי ישראל, לתומכי טרור אנטי-ציוניים.

בהונאות, בגנבת בחירות, והשארתם כל כך הרבה נזקים, כל כך הרבה נזקים. אזרחי ישראל כמוך. 20% התייקרות בשנה במחירי הדירות. כמה כישרון צריך כדי לעשות דבר כזה? די עם השקרים, מיליון שקל, אין לכם.

שמקשה על נוטלי המשכנתאות,

לא להפריע, בבקשה. אנחנו בעיקר מטפלים לשמור על קצב התחלות הבנייה של 70,000 80,000 התחלות בנייה בשנה, כדי שבעזרת השם כשהריבית תתמתן ויחזרו הביקושים, הם יפגשו היצע גדול והמחירים ירדו, ולא חס וחלילה יעלו. יכולתי לעבור עכשיו על כל הישגי התקציב, והציבור יודע, פרסמנו אותם, כמה השקענו בפריפריה, בנגב ובגליל,

ברווחה, כמה עבדנו קשה כדי להגדיל את ההכנסה הפנויה של אזרחי ישראל,

בתקציב אחראי ומרוסן כדי לא לתדלק את האינפלציה, ברוך השם. אוי ואבוי, אוי ואבוי למדינת ישראל ולאזרחיה, חבר הכנסת אייכלר, אדוני היושב-ראש, אם עכשיו, בתקופת משבר כלכלי כזה, שמאל סוציאליסטי מופקר, כמו חברת הכנסת מרב מיכאלי, שיושבת כאן, היה מוביל עכשיו את הכלכלה הישראלית,

והולך באיזה פופוליזם זול עם מדיניות פיסקלית מרחיבה שנוגדת את המדיניות המוניטרית של בנק ישראל, שמתדלקת את האינפלציה ומחייבת את הנגיד להעלות את הריבית עוד ועוד ועוד. תקשיב למה שאומרים לך. הרי אתם יודעים שאין מס יותר קשה על אזרחי ישראל מהאינפלציה, משחיקת ערך הכסף שלהם, מה שגורר אחר כך עליות ריבית. את מקדם את הרפורמה המשפטית שמאיצה את האינפלציה.

הצלחנו חצי, ובעזרת השם חצי יגיע מאוד בקרוב, אמרתי כבר אין-ספור פעמים, במכירה של תחנת אשכול וגלגול של הרווח מעבר לשווי הנקוב בספרים אל תוך תעריפי החשמל, מהלך שכבר נמצא בעיצומו ויקרה,

טיפלנו במחירי המים בצורה משמעותית, ואנחנו עושים מגוון צעדים. עכשיו, תשמע.

מיכאל ביטון, לזלזל, מה גילינו את יוקר המחיה רק אתמול. אנחנו לפחות גילינו אותו ועובדים עליו, ואתם לא עשיתם כלום שנה וחצי. וכן, מדינת ישראל יקרה במשך עשרות שנים.

אופוזיציה פופוליסטית תזקוף הכול לקואליציה שמתפקדת בערך ארבעה חודשים, ובהוקוס-פוקוס הייתה צריכה לפתור הכול. אז מדינת ישראל במשך עשרות שנים, יש בה המון וקטורים שמתקדמים בכלכלה, איכות החיים של אזרחי ישראל מאוד עלתה ב-20 השנים האחרונות,

בזכות מדיניות ימנית טובה של שוק פתוח וכלכלה חופשית, שבסופו של דבר מחלחלת לכל השכבות של האוכלוסייה במדינת ישראל. ניסית לקבוע תור בקופת חולים בפסיכולוגיה הציבורית, ועדיין,

הפריון שלנו נמוך ולא מעט ענפים הם סטגנטיים, שלא פתוחים לתחרות,

שריד לאותו שלטון מפא"י טוטליטרי,

שיצר כאן את הריכוזיות הזו, שיצר כאן את שכבת המונופולים הזו, שמתעמרת היום באזרחי ישראל בכל הסקטורים. אבל לאט-לאט הימין מפרק את החסמים האלה, קשקשנים.

ופותח את השוק לתחרות ומפרק את המונופולים ומפשט את הרגולציה ואת הביורוקרטיה ומעלה את רמת החיים של אזרחי ישראל. ועדיין, במונחי כוח קנייה מדינת ישראל אכן יקרה. היא ריכוזית מדי. ואני אומר, אמרתי לאזרחי ישראל, שכפי שעמדתי בלחצים בקרן הארנונה החשובה והנכונה,

מפתח דרמטי להורדת יוקר הדיור, וזה הווקטור החשוב כדי שהילדים של כולנו יוכלו לקנות כאן דירות בעוד כמה שנים במחירים שפויים, כמו שידענו באומץ להוביל את זה, אנחנו נוביל את המאבק להורדת יוקר המחיה. הוא כולל הסרה של חסמי רגולציה וביורוקרטיה, כדי לפתוח כאן אוטוסטרדות של יבוא, בעיקר על בסיס תקינה אירופית, שתוכר גם כאן. זה כולל, את זה עשינו לפניך. אנחנו עשינו את רפורמת היבוא. מה אתה לוקח קרדיט על כלום? לא עשית כלום, לא עשית כלום. עשיתם פרומיל.

אנחנו עשינו את רפורמת היבוא, אלף שעות בוועדת הכלכלה.

הכול, זה אנחנו. נא לא להפריע. אמרת, ההערה נשמעה. לא להפריע. מיכאל ביטון,

אבל אתה יודע הרי שהתחלתם עם התמרוקים ולא הבאתם את זה בסוף לתקנות, ומשרד הבריאות תקע אתכם ולא עשיתם כלום, עוד פעם, חוץ מפוליטיקה. עבדנו על, הוא גם שלכם, אתם ככה תמיד, מכריזים פוליטיקה: עשינו רפורמה, ואז אתה מנסה לראות אם בסוף אפשר לייבא לכאן לתמרוקים, אז משרד הבריאות בא לשמור שזה רכיבים

השמאל הסוציאליסטי הוא האבא והאימא של הריכוזיות במדינת ישראל, הוא האבא והאימא של המונופולים.

הוא האבא והאימא של החנק של השוק החופשי ושל היכולת לתחרות שמגדילה פריון ומורידה מחירים.

ואת זה אנחנו נעשה. מי שהתחילו לאורך השנים בפירוק חברות הפירמידה והוצאת כרטיסי אשראי מהבנקים ותחרות הבנקאות הפתוחה היו ממשלות ימין. ואנחנו נמשיך עם זה, ונעשה את זה הלאה בבנקאות, ונעשה את זה במזון, ונעשה את זה, בעזרת השם, הכול כמובן בעזרת השם, לפני ואחרי, בלי עזרת השם שום דבר לא יזוז. נעשה את זה בתרופות, ונעשה את זה בשוק הרכב, ונמשיך לעשות את זה בכל מקום שבו המשק הישראלי נשלט על ידי שחקנים קטנים ששולטים בנתחי שוק חסרי תקדים בפרספקטיבה בין-לאומית. ונעשה את זה יסודי. כן, אין פתרונות קסם של הוקוס-פוקוס, כאן ועכשיו. אמרתי, עשינו כמה דברים חשובים מאוד בתקציב, שנותנים יותר רווחה ויותר מענה לאוכלוסיות חלשות, שמשאירים יותר הכנסה פנויה לציבור העובד במדינת ישראל. וזה חשוב, וחשוב לעודד תעסוקה. ומתחילים לטפל בהסרת חסמים. אני כבר לא מדבר, אני לא יודע מי אמר פה קודם, זה מזכיר לי את המערכון של הגשש: היה מנוע? אמר עוד פעם טור פז בחן הנחמד שלו: אין אף מנוע צמיחה בתקציב הזה, מה זה חוק תשתיות לאומית אם לא מנוע צמיחה? לפחות אני לא אומר "שקרן בן שקרן". לא קראתי לראש הממשלה "שקרן בן שקרן". אתה מאמין בהשם וקורא לאנשים "חלולים". איפה כתוב בתורה שמותר לך להגיד, מה זה 46 מיליארד שקל חומש רכבת אם לא מעודד צמיחה? מה זה 26 מיליארד שקל חומש כבישים אם לא מעודד צמיחה? מה זה 2 מיליארד שקל השקעות הון ועידוד חדשנות בחקלאות אם לא צמיחה? מה זה מאות מיליונים בהשקעות הון בתעשייה? מה זה סכומי עתק בהשמה, בהכשרה תעסוקתית לשיפור הפריון במדינת ישראל? על מה אתם מדברים בכלל?

אתם חיים לכם בלה-לה-לנד, מייצרים מציאות מדומה, מנותקת לחלוטין מהעובדות, הציבור מדמיין ואתה צודק. צועקים על קץ הדמוקרטיה, "סיפורה של שפחה", מהלכים אימים, חושבים כל פעם על איזה מיצגים יותר הזויים, יותר מנותקים,

תשובתי להצעת האי-אמון,

נתן ונותן אמון מלא בממשלה הזו, ונותן אמון מלא ברפורמה המשפטית, שנמשיך לקדם כי היא נכונה וטובה לדמוקרטיה, לזכויות, לחירויות, לערכים, לכלכלה, לכל מרכיב חיוני בחיים של אזרחי מדינת ישראל. נמשיך להיאבק בטרור ולספק ביטחון, ויש לנו אמון מלא מהציבור הישראלי לעניין הזה, ויש לנו אמון מלא מהציבור הישראלי למדיניות הכלכלית שלנו. בעזרת השם ובעזרת חבריי לקואליציה, כולם, כל המפלגות, חברי הכנסת,

שלוש וחצי שנים אתם תגישו כאן כל שבוע הצעת אי-אמון, תגידו לא אמת, תנפנפו בנתונים באמת הזויים, תרחפו לכם באיזה עולמות פייק מוחלטים,

כל שבוע. אני מקווה שאתם לפחות נהנים מזה. ואנחנו נעבוד קשה,

עם שרוולים מופשלים, בנחישות,

בחריצות, באמונה, בהשקעה גדולה, במקצועיות ובהתמדה, נמשיך לשרת את אזרחי ישראל,

כי אני שר אוצר של כולם, כי זו הממשלה של כולם, כי מי שהסתכל על התקציב יראה שעברנו סקטור-סקטור, קבוצה-קבוצה באוכלוסייה, מדרג-מדרג ברמה הסוציו-אקונומית, ונגענו בכולם. הגדלנו את מענקי העבודה,

מס הכנסה שלילי. מה עם 6 מיליון לחדר

שגברים הופלו לרעה במנגנון המעוות הזה, למה אתה לא מסוגל לענות על שאלה פשוטה?

ונתנו נקודות זיכוי כדי שאנשים עובדים יקבלו יותר. ואנחנו מעמיקים, כן. שאל פה קודם מיכאל ביטון, אין לו סבלנות להישאר לשמוע את התשובה, על תוכנית אפס עד שלוש. קודם כול כולם, בואו, הרי צריך להבין: האוכלוסיות שמדורגות בסוציו-אקונומי נמוך יותר הן הרי הראשונות שנכנסות לתוך מעונות הסמל, ומקבלים שם. הגדלנו בצורה דרמטית,

העמקנו היום את הסבסוד של מעונות היום, הוספנו תקינה, שיפרנו את שכר הסייעות. כל הירושה שקיבלנו מהם, אתה מבין, דודי, הרי אנחנו היינו צריכים לטפל בה.

תוך שלושה שבועות הבאנו הסכם עם ההסתדרות, עם יציבות, חמש ורבע שנים קדימה, מציאות וודאות, ושמרנו על המסגרות הפיסקליות. הבוקר, הינה שר החינוך יושב פה, הגענו להסכמה עם הסגל הבכיר באוניברסיטאות. גם שמרנו על המסגרת התקציבית, לא פרצנו אותה במילימטר, זה מה שאני הקפדתי. הבאנו שורה של הישגים דרמטיים שלא היו, שלא היו, בשיפור ההוראה באוניברסיטאות, וכן תמריצים.

ותיקון עוול גדול מאוד בין מרצים מתחילים למרצים ותיקים. תוספות שכר במקומות הנכונים, תמרוץ למרצים ולחוקרים שהם טובים,

נותנים תפוקות. תיקנו עיוותים שהיו הרבה שנים. אתה ידעת שפרופסורים באוניברסיטה, כל שנה יש איזה סכום,

כמה אלפי דולרים לצאת לכנסים בין-לאומיים? עד כאן הכול טוב יפה. רק מה קורה אם הוא לא נוסע לכנס? הוא צובר את הכסף.

הוא פורש לפנסיה, יש לו פה עוד 100,000 דולר, נצברו לאורך השנים, לוקח את זה הביתה. כסף של סבתא שלו. עכשיו זה נותן תמריץ כמובן לא, טיפלנו בזה עכשיו. היו קרבות קשים,

ופה הייתה תמיכה מלאה של שר החינוך. עבדנו יפה מאוד גם עם ור"ה,

עם הסטודנטים. הסכם טוב. הוא טוב כלכלית, הוא טוב לאיכות ההוראה האקדמית, הוא עושה סדר בכל מיני עיוותים היסטוריים,

של שלטון מפא"י, נתנו לכל העיוותים האבסורדיים האלה להתגלגל פה במשך שנים במדינת ישראל. אנחנו באמת מייצבים את המשק, מייצבים את הכלכלה, לא מתעלמים מהקושי האמיתי של אזרחי ישראל ביום-יום. אדוני, רק בשורה אחת, אני חייב לשתף אותך. אתם יודעים, חבר הכנסת, השר אמסלם, אחד הדברים שהוא שם על השולחן,

כשהוא נכנס למערכת הפוליטית זה לסייע, לא עלינו, למשפחות שמתמודדות עם מחלה קשה, סופנית, של בן משפחה וצריכות לרכוש תרופות שהן לא בהתוויה של הסל. ומדובר בסכומי עתק שמשפחה רגילה, אני לא יודע איך היא מצליחה לעמוד בהם, מגייסים פה את כל המשפחה ואת כל החברים ואת הכול ובסוף עוד צריכים לשלם על הדבר הזה מע"מ. חבר הכנסת אמסלם נלחם על הדבר הזה, בצדק, ושם אותו על השולחן. מייד אחרי שמוניתי לשר האוצר, דודי עוד לא נכנס לממשלה, עוד היו לו כל מיני עניינים,

זה ההישג הנדרש.

הינה, אפרופו רגישות חברתית, לשמור על הסיוע לשכבות החלשות של סלי מזון במשרד הרווחה. קיימתי את ההתחייבות, נכון?

והשר אמסלם עוד היה חבר כנסת, אז הוא היה יכול להגיש חוקים. הוא הגיש את החוק הזה, עשינו דיונים. אני מבשר לך,

שפיצחנו את המודל, ואנחנו עושים עכשיו מבחן תמיכה בתוך רשות המיסים להחזר בדיוק על מה שדיברנו. בתוך פחות מחודש יפורסם מבחן התמיכה הזה. אני אעדכן אותך בכל הפרטים, כי עשינו הרבה שיעורי בית,

למה זה נפל במקרים קודמים. לא, לא הבנתי. המע"מ שאמסלם רצה, ביטלת? יהיה עכשיו, דרך הוועדה להחזרי מס על בסיס מבחני תמיכה מאוד מאוד ברורים, מסלול מאוד מהיר,

לחולי סרטן. כן, כן.

יבוא ויקבל מייד את החזרי המע"מ ולא יצטרך לשלם את המע"מ. כי דודי צודק. הוא אומר: תשמע, ממילא המדינה אומרת: אני, מה אני יכולה לעשות? יש סל בריאות, מה שאני יכולה אני נותנת, מה שאני לא יכולה אני לא נותנת. אבל אתה עוד הולך להרוויח על הדבר הזה? אתה כמדינה לוקח לי על זה מס?

הטענה היא צודקת. והיה לנו דיון לפני שבועיים אצלי בחדר,

השר אמסלם, אמרתי לך,

אמרתי לך שאני מתחייב לך. חודש, אמרת.

אז הינה, עברו שבועיים, ואני נותן לך את התשובה. ואנחנו נדבר על הפרוצדורות, כן ממשלה לא ממשלה, אבל הדבר הזה כבר רץ אצלנו בנתיב. קיבלנו הסכמה של כל הגורמים, ואני חושב שזו זכות גדולה.

אנחנו נמשיך לעבוד אצל אזרחי מדינת ישראל ברגישות, ובעניין סלי המזון, ועדת הרווחה עוד מחכה, כן. באמת ברגישות, במקצועיות, לא בפופוליזם, לא בפתרונות קסם הרסניים, שאולי בשנייה הראשונה הם איזה אופיום להמונים אבל אחר כך מרסקים את הכלכלה ואנשים משלמים עליהם ריבית והצמדה, אלא כמו שעושים באחריות. תודה רבה. כמו, תודה רבה.

לא להפריע. אני מזמין את חברת הכנסת מרב מיכאלי לנמק את ההצעה להביע אי-אמון בממשלה מטעם סיעת העבודה וישראל ביתנו. עשר דקות, בבקשה. אדוני השר, מילה אחת על האזרחים הוותיקים. מה עשיתם להם? 6 שקלים.

בכולם טיפלתם, אותם זרקתם מתחת לגלגלי האוטובוס. אל תשליכני לעת זקנה, כבוד השר.

בואו נדבר קצת על שוויון בין נשים לגברים ומי פוגע בצבא ההגנה לישראל. בואו באמת. קודם כול אני רוצה לפתוח בניחומים מכל הלב למשפחות של סמלת ליה בן נון, סמל ראשון אורי יצחק אילוז וסמל ראשון אוהד שמעון דהן, שנהרגו בגבול עם מצרים. מדובר, חברות וחברים, בלוחמת ושני לוחמים שקיבלו צו גיוס וקיבלו על עצמם את השליחות הלאומית, הציונית, לשרת את מדינת ישראל, לבחור בתפקידי לחימה, לסכן את החיים שלהם, ולמרבה שברון הלב באמת הם שילמו בחיים שלהם עבור הביטחון של כולנו.

זה מה שהיה, זה מה שכולנו ראינו באירוע הטרגי והקשה הזה. אבל מה רואים בערוצי התקשורת של הקואליציה, שכל כך מאמינה בשוויון בין נשים לגברים? מה רואים אצלם בערוצים? אז בערוץ 14 רואים סקס, רואים ייחוד, רואים

רואים אישה וגבר צעירים ששומרים ביחד בלילה, והדבר היחיד שהם חושבים עליו זה מין, לא אחריות, לא שירות, לא אומץ לב, לא אחים לנשק.

מה שהם רואים זה מין. זה בערוץ 14, השופר הגדול והחזק מכולם. בערוצי התקשורת החרדית חושבים כל כך הרבה על מין כל הזמן, שפשוט בכלל לא מראים תמונות של נשים, ולכן גם כשהאישה היא לוחמת שנהרגה במילוי תפקידה, הם לא מראים את התמונה שלה אלא בין שתי התמונות של הלוחמים הם שמים תמונה של גדר.

הגיוני סך הכול, לא? מה זה בסך הכול? גדר, אישה, אישה, גדר, מה ההבדל? פשוט מוחקים. מוחקים לוחמת ששילמה בחייה על הביטחון של כולנו. ליה הייתה מספיק טובה בשביל לשלם בחייה להגן עליהם, לדאוג שהם יישנו טוב בלילה, אבל חלילה מלתת לה כבוד אחרון ושהתמונה שלה תוצג כמו התמונה של שני הלוחמים האחרים.

ליה הייתה מספיק טובה בשביל לשרת במקום שבו בנות ובני גילה החרדים פטורים מטעם עצמם, מטעם ההנהגה שלהם, מטעם הרבנים שלהם, מטעם הפוליטיקאים שלהם, שיושבים פה מטעם הקואליציה הזו, שנותנת להם את הפטור ומחפשת עכשיו דרך עוקף בג"ץ לתת להם עוד ועוד פטור: פטור משירות, פטור מנשיאה בנטל, פטור מהגנה על מדינת ישראל, פטור מלקחת חלק באחריות על מדינת ישראל. ההורים של ליה, במקום שבו הם איבדו את היקר להם מכול כשהם שלחו את הילדים שלהם לצה"ל, העורכים והכתבים והבעלים של התקשורת החרדית ישנים מצוין בלילה, הילדים שלהם לא חשופים לסכנות האלה, איך אומרים, ברוך השם, או ברוך נתניהו, או ברוכה הקואליציה הזאת, או ברוכות כל הקומבינות שסידרו להם את זה ומסדרות להם את זה לאורך השנים. מכונת הרעל המגעילה של קואליציה מפלה וגזענית לא מתביישת לבזות את זכרם של הלוחמים האלה ושל הלוחמת הזאת, וזה, חברות וחברים, לב המאבק הדמוקרטי שלנו, כי הקואליציה הזאת מאמינה שיש שווים ויש, איך להגיד, פחות, גם חיילים, גם נשים, גם כל מיני סוגים של אנשים לא יהודים אורתודוקסים. הם משרתים של השווים האלה, הם לא משרתים את המדינה, לא לא לא. אנחנו משרתים אותם. למשל, קראתי עכשיו בדה-מרקר, לדעתי, שבסוף השבוע, במשבר החום הנורא, במשבר החשמל הגדול, שבו הממשלה הזאת לא הצליחה לספק חשמל לאזרחי ואזרחיות ישראל, שבאמת נמקו ברגע של חום קשה ביותר, תיעדפו אספקת חשמל ליישובים דתיים בשביל שיוכלו לשמור שבת יותר בנוחות מאשר חילונים, שהשבת שלהם, איך להגיד, פחות נחשבת. למשל, תכף יצביעו פה על קומבינה לרב העיר צפת, שיש לו באמת רקורד אדיר של התבטאויות גזעניות כמו קריאות לא להשכיר דירות לאזרחיות ולאזרחים ערבים, התבטאויות נגד נשים, נגד שירות נשים, נגד זכותן של נשים להתקיים לא לפי מה שהרבנים נראה להם וטוב להם. אז בית המשפט העליון, זה שאתם רוצים לחסל, באמת הורה אחרי אין-ספור פניות שאין מנוס מלהעמיד אותו לדין משמעתי. ועכשיו אתם רוצים למרוח את זה, למרות שאתם כבר בביזיון בית המשפט, ולהעביר את זה למשרד לשירותי דת כדי שיסדרו לו עוד הנחה ועוד קומבינה. כן, בטח, כי כאמור, יש שווים, רבנים, שיכולים לעשות מה שבא להם ולהגיד מה שהם רוצים על מי שהם רוצים, ויש כל מיני משרתים מכל מיני סוגים ששווים פחות לפי התפיסה של הקואליציה הזאת. ראינו מה אתם חושבים עלינו, ראינו במה שעכשיו אתם קוראים לו חיוך, החיוך של מי שמיניתם לשר,

עם האצבע המשולשת, שאין לי ספק שהאצבע המשולשת נועדה להרים, כמו שאומרות אצלנו, לשלוש הרשויות, לחוזקן, עצמאותן והפרדתן.

במשלחת העצומה הזאת של מלא מלא ממשלה וקואליציה, שנסעה לארצות הברית לחגוג, שלחתם שר שעושה אצבע משולשת ליהדות ארצות הברית, לישראליות והישראלים שבאו כדי להיאבק על הדמוקרטיה של מדינת ישראל, שהם חלק ממנה. שלחתם אותו לעשות אצבע משולשת, אבל האמת היא שאתם עושים אצבע משולשת גם לממשלת ארצות הברית, לממשל בארצות הברית, לנשיא האמריקני. לא רק שבניגוד לכל הבקשות וההתבטאויות ובניגוד לאינטרס הביטחוני הישראלי הראשון במעלה ביטלתם את חוק ההתנתקות בחומש, אלא שעכשיו הלכתם והקמתם שם, בניגוד לחוק הישראלי, בתקדים נוראי,

שלא היה כמותו, ישיבת התנחלות חדשה,

כל אינטרס ישראל ונגד האינטרס הראשון במעלה של היחסים האסטרטגיים עם ארצות הברית. אצבע משולשת לממשל האמריקני. אבל היה יפה לראות בביקור האמריקני הזה את יושב-ראש ועדת החוקה, איש ההפיכה המשטרית, חבר הכנסת רוטמן, לא עומד בלחץ הבסיסי של מישהי שאומרת לו,

את האמת בפנים על ההפיכה המסוכנת שהוא מוביל, וחוטף לה את המגפון.

על זה אמרה גולדה מאיר: מי שלא יכול לעמוד בחום שלא ייכנס למטבח. איך להגיד, הדגמה של סתימת פיות בצורה המפורשת ביותר. המרצע יוצא מהשק. האמת נחשפת. כל פעם שאומרים לכם את האמת הקשה בפנים אתם מביאים עוד הסתה, עוד אלימות, עוד שקרים שעושים דה-לגיטימציה. אז בתור הממשלה בראשות האיש שב-2009 הבטיח למוטט את שלטון חמאס ומאז חיזק אותו, הגדיל אותו, העביר לו דולרים, עשה איתו עסקאות על איך לא מתקיפים אותו, שומרים עליו ומאתרגים אותו. הוא הבטיח מאז 2003 לבטל את הפריפריה, לבטל את הפריפריה הוא הבטיח. ואז שוב הוא הבטיח,

לבטל את הפריפריה והבטיח ממש עכשיו,

חינוך חינם לגיל אפס עד שלוש. אזרחיות ואזרחי ישראל משלמים את מחיר השקרים, האפליה, הקומבינות, השחיתות בכל תחום מתחומי החיים שלנו, בביטחון הלאומי והאישי, עם האלימות והרציחות שמשתוללות פה ברחובות במספרים חסרי תקדים, עם מחיר הכלכלי של החיים האלה, שיותר ויותר אזרחיות ואזרחים לא מצלחים לעמוד בו ונופלים, פשוט נופלים, נא לסיים. מתחת לגובה הריבית וגובה המחירים.

וכמובן, מייד. וכמובן, בזכות הבסיסית לשוויון כאזרחיות ואזרחים בישראל. תודה רבה. אבל אל דאגה, חברים. לא לעולם חוסן. השר המקשר בין הממשלה לכנסת דוד אמסלם מתבקש להשיב על ההצעה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, בראש ובראשונה אני רוצה להודות לשר האוצר על כך שהיום בישר לי את הבשורה הטובה שאנשים שרוכשים תרופה מצילת חיים שלא נמצאת בסל הבריאות, מדינת ישראל תחזיר להם את המע"מ.

ביום הראשון שהגעתי לכנסת זה החוק הראשון שהנחתי. לא אלאה אתכם, אבל אחרי שעברנו את כל המהמורות, היום קיבלתי בשורה מאוד משמחת, ובאמת שאפו גדול. בסך הכול זה חסד של אמת, אנשים שבסופו של דבר מאריכים להם את החיים והם חוזרים לחיק המשפחה לעוד כמה חודשים. זה באמת תיקון, הייתי אומר, של רוע אמיתי שהמדינה בעצם התנהלה בו עד היום. כמובן שאני מודה לו גם על הסיכום שהיה לי איתו על השארת מה שנקרא 100 מיליון שקל בביטחון התזונתי כך שאנשים ששני בני הזוג עובדים ויש להם ילדים, הם מקבלים סיוע דרך הרשויות, דרך אגב, באופן חודשי ומכובד, דרך כרטיסים מסודרים ובאמת שאפו גדול. עכשיו אני רוצה לענות לך. שמעתי את חברת הכנסת מרב מיכאלי. איך אמרת, חברת הכנסת מיכאלי? אמרת: יש שווים ויש שווים פחות. את צודקת, אתם שווים יותר, תמיד, ואנחנו שווים פחות. איך אמר דן חלוץ? המדינה זה אנחנו. איך אמר בן כספית? התל"ג צועד באיילון. כאילו בערך 70% מהמדינה לא עובדים. מדינה של אבא שלכם, אתם מתנהלים במדינת ישראל כאדוני הארץ לכל דבר ועניין. הרי את הבחירות שהפסדתם אתם לא מוכנים לקבל.

איך אמר לואי ה-14? המדינה זה אני. אצלכם אתם זה המדינה, המדינה זה אתם, לא משנה אם תהיו 10% מאזרחי מדינת ישראל. מה זה חשוב? אתם המבינים. אתם המובילים. אתם נמצאים בכל הברזים במדינה, וזה מה שאנחנו מנסים לשנות, ואתם לא מאפשרים את זה, באלימות. את דיברת על חבר הכנסת רוטמן? הרי ראיתי בטלוויזיה רק לפני שבוע, כמעט שלחתם אותו לבית חולים. אם לא היה שם יס"מ, הבן אדם היה מגיע לבית חולים. הדבקתם לו, השחתם לו את האוטו. איך אתם אומרים, מדבקות, מדבקות קטנות לאוטו.

בתוך האוניברסיטה שהזמינה אותו להרצות לא נתנו לו לדבר, כאילו אוניברסיטה של אבא שלכם. ועוד היום אנחנו עושים הסכמים עם אותם אנשים ונותנים להם עוד כסף כדי שיעזרו, שימשיכו לסתום לנו את הפה באוניברסיטה. אנחנו נותנים להם כסף, של אבא שלך. אדוני, בסוף זה החלטה של הממשלה, הממשלה שלנו. הממשלה של העם, לא שלך.

אני רק רוצה להראות לכם את האלימות, את ההתנהגות הנבזית שלכם. תמיד האמנתי בזה ואני מאמין בזה ואמרתי את זה שנים פה: אתם האנשים הכי אלימים, הכי שקרנים במדינת ישראל. אין מילה על זה שרוטמן חטף מגפון? זה לא אלימות?

ואתם באמת האנשים הכי אנטי-דמוקרטיים. זה השמאל בעולם. דרך אגב, זה לא מאפיין רק אתכם. זה השמאל בעולם.

תמיד מתנשא, עם האף למעלה. כל פרופסור קורא לכל מי שהוא לא הוא, בוודאי לחרדים, "טפילים", לא משנה. כל הקריאות האנטישמיות. אבל לא שמענו אף אחד מכם, דרך אגב, גינית את רוטמן, שחטף את המגפון? מה רוטמן? דרך אגב, אם היית מסתכלת,

כבר אמרו חז"ל, חצי אמת גרועה מהשקר. הרי מה קרה שם? זה מה שאתה עושה. בא אותו אחד עם הרמקול, דחף לו את זה לתוך האוזן ודרך על אשתו. את זה לא ראיתם. עומדים שם, אבל מה ראיתם? שהוא משך לו את הרמקול. אני מתפלא שהוא משך לו רק את הרמקול. ותקף אישה. אתה מבין? אצלכם זה תקף אישה. אתה לא מתבייש? הרי אתה יודע שאתה משקר. הרי אתה יודע שאתה משקר. מה שאומרים עלינו זה חבל על הזמן. אבל על מנדלבליט? פרשת משפטים, בושה, בשבת עצרו את האישה. לא שמענו אף אחד מחלל אצלכם, אומר מילה, בגלל שככה אתם בנויים. אצלכם אסור לעצור מפגינים, אסור חס ושלום להפעיל מכת"זיות, שום דבר. רק לימין מותר לרסק את העצמות, מותר לעשות אלפי מעצרים. לא להפריע, בבקשה.

ואתם באים לכאן ועוד לא מתביישים לבוא ולומר שיש שווים יותר ויש שווים פחות? בוודאי שאנחנו שווים פחות, לשיטתכם. אתם לא מקבלים את התוצאות של הקלפי. אם הייתם יכולים לזייף אותן עכשיו, זה מה שהייתם עושים. זה המחלקה שלכם. לכן, תבינו, הרי הסיפור לא על חוק כזה או אחר. אתם אנטי-דמוקרטיים בבסיס, בנשמה, בגלל שאתם אליטיסטים, אתם אדוני הארץ. מי אלה, כל אלה פה, הערב-רב הזה, הטיפשים

אנחנו פה, איזה אליטיסטים? אנחנו מנהלים את הצבא ואנחנו מנהלים את האוניברסיטאות ואנחנו מובילים את הכלכלה, ורק אנחנו נהיה בפרקליטות ורק אנחנו נהיה בבית המשפט העליון. למה? איך אהרן ברק אמר? לא מצאתי מרוקאי אחד. רציתי להגיד לו תשמע, היה איתו עוד ריאיון, אתה שומע, שר החינוך? תשמע קטע. אני שומע אחרי זה ריאיון נוסף. בהתחלה חשבתי נפלט לו מהפה.

אהרן ברק. אז היא שאלה אותו: תגיד, אתה מצטער שבאמת אמרת את הביטוי "לא מצאתי מרוקאי"? אז הוא אמר לה: למה, בואו נעבור לעובדות, בשנות החמישים חיפשנו, לא משנה שהוא היה בגיל עשר בשנות החמישים,

ולא מצאנו. למה? בגלל שהוא היה צריך להיות עורך דין.

שופט צריך להיות עורך דין, ולא היו עורך דין. אני רוצה להגיד לך,

בכל פעם אני משתאה מגודל הבורות שלך. מה חשבת? הרי מרוקו הייתה קולוניה צרפתית עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. מה חשבת, איך התנהלו בתי המשפט במרוקו? מה נראה לך, היו בדואים? הרי מה שקרה, הצרפתים הם הנחילו שני דברים: 1. מערכת המשפט, 2. את יחסי החוץ. מה חשבת שהיה שם? תדמיין טיפ-טיפה. מה נראה לך? איך שפטו שם? בזריקת קוביות, במכות ברחובות? היו שם בתי משפט יותר מפוארים מבמדינת ישראל, ותקופה יותר ארוכה, בדיוק כמו שכשהמדינה קמה היא נשענה על המשפט הבריטי ועל שופטים שהיו בתקופה הבריטית. אז מה נראה לך, שבמרוקו לא היו יהודים עורכי דין? רוב עורכי הדין במרוקו היו יהודים, או חלק גדול מהם. אבל כשהוא הגיע לארץ שלחו אותו לקרן קיימת. אתה מבין למה לא ראית? תחשוב טיפה, תחשוב. תחשוב.

פגיעה באינטליגנציה כשאתה מדבר ככה.

אדוני היושב-ראש, היות שיש לי עוד סיכום ויש לנו דיון סיעתי, אז בוא נתחיל.

זה היה רק הפרומו. נמשיך אחר כך. תודה רבה. בהתאם לתקנון הכנסת נעבור לדיון סיעתי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת נאור שירי מטעם יש

שלוש דקות, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, תודה לשר דודי אמסלם על עוד מופע באמת מרהיב של בכיינות, שיסוי ופיצול החברה הישראלית. האמת היא שאתה יכול ללמוד מחבר הממשלה החדש שלכם, מה שמו, אבי מעוז, שממספר את הנאומים שלו. לפחות הוא יוצר איזו קוהרנטיות ואפשר לבוא ולהגיד: אה, פספסתי את פרק 69, אני אדלג ישר לפרק 70. אז נאום השיסוי והפילוג מס' 600 שלך, באמת כל הכבוד. אני אנצל את העובדה, לחזור על דברים. רגע, החלטתם מי נשאר? שאני אדע עם מי לדבר. למה חשוב לך? מאוד חשוב לי. דווקא אליך. דבר.

כי יש לי נאום שהכנתי לקיש, תושב עירי הנכבד, ויש לי נאום שעכשיו אתה, דבר על שדרות. בסדר, אוקיי. אז אני אחזור על דבריי, כי דודי אמסלם באמת עומד בצורה מופלאה, ויש לך יכולת לתווך לנו את הרצון האמיתי שלך לפרק את החברה הישראלית, כי בסוף זה המהות שלך. ואני חושב שאתה, לפחות בציבור שלך, נתפס כמישהו שבאמת רוצה להביא לשוויון חברתי ושוויון הזדמנויות בחברה הישראלית.

אני מפרגן לו. תכף תראה. אתה תקעת לו את החוק על מע"מ אפס לתרופות, אבל תכף אנחנו נדבר על זה, או שלא, כי לא יהיה לי זמן.

דודי אמסלם,

אחרי כל כך הרבה נאומים שהוא בא ומציין, אני אשמח שתקשיב לי, אדוני השר, כי אני ציפיתי שתהיה לפחות,

עם כובד משקלך הנומינלי בליכוד, באמת יש לך כוח, שאתה תבוא ותהיה השר לשוויון חברתי ותביא בשורה אמיתית לאותו ציבור. אבל במקום זה עברתי עכשיו על החלטת הממשלה שלך, ואתה אחראי,

הוא לא אחראי לצמצום הפערים בחברה הישראלית, הוא אחראי למה? על מחלקת חוקרים פרטיים, על יחידה להמרות דת, העדות הנוצריות ומרשם ברית הזוגיות, מחלקת שומת מקרקעין,

זה באמת תפקיד מאוד משמעותי, מה שאני הולך להגיד לך, מחלקת תרגום אומנות בין-לאומית,

חבר ועדה לבחירת דיינים, ואתה גם אחראי למחלקת רישוי נוטריונים.

מי שבא לשנות סדרי עולם בחברה הישראלית, כמו שאתה תמיד מתאר פה בפתוס, ויש לך את העמידה הזאת שאני לא יודע לחקות אפילו, איפה זה? מה אתה עושה? ישבת פה במקומו של דני דנון, עשית שרירים רציניים לבנימין נתניהו, אמרת: אני בא לשנות, ובסוף אתה אחראי למחלקה לתרגום אומנות בין-לאומית, דודי אמסלם. אמנות בין-לאומיות. אני לא מזלזל בזה, אתה מזלזל בזה. אתה מזלזל בנו בכל דקה שאתה עולה פה לנאום. אתה מזלזל בנו. אתה לא מכיר אותנו בכלל. אתה החלטת שכולנו אליטיסטים. אין לך מושג מאיפה באתי. חבר הכנסת, תודה רבה. נאור, שלוש הדקות עברו.

שאתה נואם פה ואתה רק משסע, ובסוף מה? בסוף למה אתה אחראי? על מחלקת שומת מקרקעין.

ככה לא מצמצמים פערים חברתיים, השר דודי אמסלם. תודה רבה. אלון שוסטר, מטעם המחנה הממלכתי, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, השר, כנסת נכבדה, מי שפגע בכלכלת ישראל לא לחינם אלא למטרות רעות מנסה את הבלתי-אפשרי, לייצב כלכלה מתקדמת במשטר לא דמוקרטי במדינה לא שוויונית, לאומנית, קיצונית, בלי לעודד פריון של ציבורים שלמים. אני נדהם אל מול הסיפורים השונים. אנחנו כנראה חיים בעולמות אחרים לחלוטין. אנחנו לא רוצים לחיות במדינה שוויונית? אנחנו מבקשים שהכול יבוא אלינו? אנחנו מבקשים שותפים. אנחנו מבקשים, מתחננים, שציבורים רבים נוספים ימצאו מזור בתקציב המדינה כדי לשפר בדורות הבאים, בדור או בשני הדורות הבאים, את רמת חייהם ואת איכות חייהם,

את המפעל המשותף הזה שאנחנו מקימים. אנחנו מייחלים לכך שציבורים שלמים יצטרפו אלינו.

"אלינו" זה לא לאופוזיציה, אלא לאותם אנשים שמשרתים בשירות לאומי ובצה"ל ועושים את מה שצריך. לא מגיע צל"ש על עצם העניין, ליחידי סגולה, כן. אנחנו מבקשים איזה ציון מיוחד לנו? מה פתאום, מאיפה המחשבה הזאת? אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה סדר הדברים השתבש לחלוטין. אדוני היושב-ראש, באיחור אלגנטי של חמישה חודשים ראש הממשלה הקיץ הבוקר סוף-סוף מתרדמת המרד נגד מגילת העצמאות, והולך לעסוק באחד הנושאים שהוא עצמו הציג כנושא המרכזי, והוא יוקר המחיה. אנחנו יודעים שלטפל בבעיה קשה זו זה אכן עניין מסובך ודורש תשומת לב. אנחנו יכולים לוותר עליו במשך ארבעה-חמישה חודשים? ללכת לסמטאות אפלות שלא רק לא תורמות לכלכלה אלא מזעזעות את אמות הסיפים של היכולת שלנו לייצר כאן כלכלה מתקדמת, כלכלה חופשית, כלכלה אופטימית, לעודד את הבנים והבנות שלנו שיש עתיד כאן במקום הזה. מתחילת החודש, והחודשים האחרונים, שוטף אותנו גל של התייקרויות. הממשלה לא נותנת לנו מזור, לא נתנה לנו מזור בתקציב המדינה. לא הייתה בו בשורה אחת משמעותית לפריון, להגדלת הפריון, ובוודאי לא בשורה כלשהי לאזרחים הוותיקים. שנינו מתקרבים לשם, ויש לנו אולי קרובים וחברים שהיו צריכים, אדוני היושב-ראש, לראות מזור בתקציב הזה.

בלי מיגון בצפון, בלי גנים ממוגנים בדרום ותמורת אחוז מההסכם הקואליציוני משסים אחד בשני בקרן הארנונה. תודה רבה, חבר הכנסת שוסטר. השר מיכאל מלכיאלי, מטעם סיעת ש"ס,

תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני חושב שהנושא של האי-אמון, שבא לדבר בכלל על מה שהאופוזיציה תוקפת את הממשלה, אני כן הייתי רוצה לשתף: הבוקר היינו נוכחים בדיון ראשון של ועדת השרים למאבק ביוקר המחיה. למה אלעזר צוחק?

למה אתה מחייך? כי ניסינו להבין היום את ההבדל בין הקבינט לבין ועדת השרים. עם מי ניסית להבין והוא לא הסביר לך? בדיוק ברוך שכיוונתי, לא, השווינו. לפעמים אנחנו מנסים להבין לבד. לא, לזה אין שוטנשטיין. לזה יש, לבבלי יש, לדברים שלי אין, כי אין פירוש רש"י. אז גם לזה יש. עכשיו סוף-סוף מותר שוטנשטיין, לא ידעתי. לא תמיד היה מוכר. למה? מי התחיל עם הפרשנות של התלמוד? השר, זה על חשבון הזמן שלך. לא. שטרן שאל פה שאלות, צריך לענות לו.

שלך עומד להסתיים. אני אומר כך: שאלת שאלה נכונה. מה ההבדל בין הקבינט בנושא הכלכלי לבין ועדת השרים?

פה זה ראש

המוצרים: מוצרי יסוד,

למה הייתם צריכים לאשר תקציב ורק עכשיו לדון, שאלה מצוינת. אני קולט מהר. שאלה טובה. מה התשובה לשאלה הזאת? פה זה לא רק עניין של התקציב. יש בעיה גם ברגולציה של מדינת ישראל.

יש מקומות שבהם אין תחרות. יש שליטה של מונופולים. עדיין, למה לא לפני התקציב? כי זה היה נכון יותר להשקיע, לא, זה לא נכון. גם אני חשבתי כמוך עד שהגעתי לדיון וראיתי שהבעיות האמיתיות של הכלכלה במדינת ישראל, הן לא קשורות לכסף.

בעיית הרגולציה היא בעיה, והמונופולים, בעיות חמורות מאוד. אני רוצה באמת לברך את ראש הממשלה, שלקח על עצמו להיות יושב-ראש של הפורום הזה, ואני מקווה שיביאו כמה שיותר מהר פתרונות אמיתיים ליוקר המחיה.

תודה רבה. חבר הכנסת אליהו ברוכי, מיהדות התורה, שלוש דקות. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת, "טוב ללכת אל בית אבל",

המלך. הסיבה לכך, והיא פחות מוכרת, היא סוף הפסוק, שבו הוא כתב: "והחי יתן אל לבו". כשאדם מגיע לבית האבל הוא לא בא רק לתת, הוא לא בא רק לנחם, הוא בא גם כדי לקבל, כדי לקחת אל הלב שלו את העוצמות והתובנות שיש בבית שבו יושבים שבעה. אתמול הגיעו יחד אל בית האבלים של מרן ראש הישיבה הרב גרשון אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, ירון אנג'ל ועמר בר לב. הפעם האחרונה שבה ביקר בר לב בסביבה הייתה,

לפני חודש, כשהוא הגיע להפגין מול ביתו של מרן ראש הישיבה. הביקור הזה בבית האבלים היה חשוב מאוד לחברת אנג'ל, זה לא סוד. בניגוד לכל מה שסיפרו לנו או ניסו לספר לנו בחודש האחרון על הרווחים של החברה, את האמת כולנו יודעים. הקונה החרדי הוא קונה חכם. הוא נזהר ממותרות שפוגעות פגיעה כלכלית בעשרות אלפי משפחות, אבל הוא נזהר עוד יותר מקנייה שיש בה כדי לתמוך בפגיעה בגדולי ישראל. גם לי הייתה הזכות לבקר בביתו של ראש הישיבה לניחום אבלים. עשרות אלפי אנשים עברו שם השבוע כדי לנחם, וגם, ואולי בעיקר, בשביל להתנחם, בשביל לקחת עוד נשימה אחרונה מחדר הלימוד שלו, בשביל לקחת עוד הצצה לצניעות ולפשטות שבהן חי ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה. הביקור של בר לב שם אתמול החזיר אותי אחורה לתחילת המחאה. צמד המילים "מחאה ספונטנית" נאמר שוב ושוב ושוב בחודשים האחרונים. טובי המוחות בעולם הפרסום עמלים כדי להכתיר את המחאה הממומנת כמחאה ספונטנית. האם היא באמת כזאת ספונטנית? עו"ד גלעד שר, ממובילי המחאה, סיפר לא מזמן שהפגישה הראשונה של ראשי המחאה הייתה שבועיים לפני הקמת הממשלה, כלומר שלושה שבועות לפני ששר המשפטים יריב לוין הציג בכלל את הרפורמה המשפטית. אז על מה בדיוק המחאה? גם אנחנו לא יודעים. אלה נושאים משתנים. אבל ברור שהיא לא ספונטנית. הבחירה של הציבור החרדי להימנע מרכישת מוצרי אנג'ל לא באה לעולם בגלל עצומה של רבנים ולא בגלל קמפיין יזום. היא גם לא באה לעולם בגלל שנאה. היא באה בגלל אהבה, אהבה שאין לה אח ורע, אהבה שנרכשה בעמל של יגיעת התורה. נכון, לא כל אדם חרדי מתייגע בתורה, אבל כל אחד שניסה לעשות זאת, די בניסיון הזה כדי להבין כמה צריך לאהוב ולהוקיר את אלו שלא רק ניסו, אלא גם הצליחו. אם אין קמח, אין תורה, אם אין תורה, אין קמח. הלוואי וניקח כולנו אל הלב את האהבה לתורה וללומדיה. תודה רבה.

חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, הציונות הדתית. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, "הפגנה, לא חשוב על מה", כך צועקים הילדים, וכך נדמה שמתנהלת האופוזיציה במדינת ישראל. מה נראה לכם, שכולנו מטומטמים? שלציבור בישראל אין מושג? נראה לכם שאף אחד לא שם לב שבגלל חוק שהיה נותן רוב לקואליציה במינוי שני שופטים בקדנציה סך הכול, רק בגלל זה נרמלו פה את הסרבנות? נרמלו פה משטרה שלא מנסה לעצור חסימות כבישים, ולא מנסה לעצור שיבושים נרחבים בחיי כל תושבי המדינה? אתם האופוזיציה הראשונה בתולדות ישראל שההסתדרות מובילה עבורה שביתה לא חוקית שבשמה אפשר להשבית גם את נתב"ג ולאיים שרופאים לא יגיעו לבתי חולים. אתם אלו שמדברים על שינוי כללי המשחק? זה אמיתי? רק לפני שבוע עומד כאן, על הדוכן הזה, יושב-ראש האופוזיציה של מדינת ישראל, אחרי שחבר כנסת עובר תקיפה אלימה ובריונים מדביקים לו מדבקות על כל השמשה של הרכב, עומד כאן יושב-ראש האופוזיציה ומקטין, מזלזל בתקיפה האלימה הזו, פונה לרוטמן ואומר לו: מה אתה מתבכיין, תקפה אותך מדבקה? הדבר הזה הוא סוג של רוח גבית לאלימות. לאן נראה לכם שכל הדבר הזה יוביל? ועזבו שנייה מה יהיה עם הרפורמה ואילו חוקים הממשלה תוביל, הרי גם לכם ברור שאף אחד מן היושבים בקואליציה הזו לא רוצה לכפות עליכם שום דבר חריג, אתם הרי יודעים שהשקרים וההזיות סטייל "סיפורה של שפחה" הם ניצול ציני של בורות במקרה הטוב ורשעות במקרה הרע. יושבים פה באופוזיציה אנשים רציניים מאוד, מנכ"לים לשעבר, מחנכים בחסד, אלופים ואפילו רמטכ"לים לשעבר, מה, אתם לא קולטים לאן כל זה מוביל? אתם לא מבינים מה קורה מתחת לידיים שלכם? לאן מוביל הנרמול של האלימות וההסתה האלה? הסיפור הגדול הוא באיזה מדינה ובאיזה חברה אנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו, בחברה שבה אפשר להסית ולנרמל אלימות, או חברה שבה יש מקום שבו מנהלים ויכוחים ודיונים ומקבלים הכרעות בכבוד? למקום שבו כל דאלים גבר, או למקום שבו פותרים ויכוחים בצורה דמוקרטית? למקום שבו אלימות היא קו אדום שאסור שייחצה לעולם, לא משנה מה, או לאלימות בקריצה מהצד הנכון של המפה הפוליטית? לנבחרי ציבור שמפתחים מיומנות להתכבד בקלון חבריהם, או לנבחרי ציבור שיודעים לנהל ויכוחים בצורה מכובדת? זה הזמן שלכם, ואני מדבר פה לאנשים באופוזיציה שבאמת עשו דבר או שניים בחיים, וחינכו דורות של אנשים במדינת ישראל, זה הזמן שלכם לגלות מנהיגות ולשים סטופ לטירוף. אפשר, מותר וצריך להתווכח, אבל פה, בבית הזה, בכבוד, לא באלימות ולא בהפחדה.

תודה רבה. חבר הכנסת יצחק קרויזר, מטעם עוצמה יהודית,

אמר וולטר,

סופר ואחד מאנשי הרוח הצרפתים מהמאה ה-18. חבריי חברי הכנסת, אינני מתכוון למות, אך אני בהחלט רואה בזכות המחאה אינטרס חשוב לא רק לאזרח הרוצה לבטא את דעותיו אלא גם לשלטון אשר חפץ באזרחים אכפתיים ומעורבים. בין האזרחים לשלטון מתקיים הליך מתמשך של קשר דואלי מתמיד, אם באמצעות בחירות אחת לכמה שנים, שבהן מביע האזרח את השקפת

חבר הכנסת סוכות, אתה מפריע לריכוז של, ואם באמצעות האפשרות למחות על אירועים מסוימים. זכות המחאה מבטאת חופש ביטוי פוליטי, והיא ערך חשוב בציפור נפשה של הדמוקרטיה. זכויות המחאה קיימות ומעוגנות בחוקי מדינת ישראל כחלק מזכויות יסוד הקיימות במדינת ישראל,

לשלטון במדינות מתוקנות. אולם הדואליות הזו מחייבת את שני הצדדים. אני מאמין באמונה שלמה שהמפתח לדמוקרטיה נמצא בלבבות, ואם היא תמות בלבבות, איש לא יוכל לעזור לה. אולם זוהי לחלוטין האנטיתזה למדינת ישראל, כאחת הדמוקרטיות החזקות בעולם מדינת ישראל הינה עובדה חיה וקיימת, ללא קשר לרפורמה המשפטית. אופי המחאה שחווינו בחודשים האחרונים פרץ את גבולות הדמוקרטיה ברגע שלבש טקטיקה של סחיטה שפוגעת באופן חמור במדינת ישראל, בכלכלה, ואף מנסה לזעזע את ביטחון המדינה באמצעות צורות ופגיעות שאינן לגיטימיות בצה"ל. אין כל קשר בין הרפורמה לכלכלה, אדוני היושב-ראש, אולם בניסיונות לפגוע ביסודות אלה ישנו יסוד חמור של פגיעה במדינת ישראל וביכולת להגן עליה. לצערי גבולות המחאה אשר חרגו ממסגרתם, וביניהם לבין הרפורמה אין מאום, הוכיחו עד כמה הציבור במדינת ישראל נאמן למדינה, וערכי נאמנות למדינה ולצבא מורמים מעל לכל מחלוקת. אלא שכאן, לצערי, קומץ מאנשי המחאה לא פסק. הקשר בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות הינו קשר עמוק של מחויבות מוסרית מתוך סולידריות הקיימת בתודעה הלאומית שלנו: כולנו בני עם אחד עם גורל משותף. המחויבות והאחריות של מדינת ישראל כלפי יהדות התפוצות באות לידי ביטוי כבר במגילת העצמאות, אשר מתייחסת למדינת ישראל, גם לנדידתו של העם היהודי. בלשון מגילת העצמאות שכולנו מכירים: "מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב היישוב היהודי בעלייה ובבניין, ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל". מחויבותה של מדינת ישראל ויחסה המחבק ליהדות התפוצות עברו במרוצת השנים עליות ומורדות בשל השתנות הדורות, אירועים פוליטיים, אדוני היושב-ראש, גישות שונות ודור חדש אשר רואה את הקשר שלו למדינת ישראל כקשר דו-צדדי, אשר רוצה גם להשפיע. מתוך סולידריות זו ומחויבות זו מקימה מדינת ישראל בשנת 1999 את משרד התפוצות, וממנה שר מכהן,

אשר מהווה חוליה מקשרת ומחברת בין מדינת ישראל לתפוצות. אני ממש מסיים, אדוני היושב-ראש. אתמול התקיימה בארצות הברית הצעדה המסורתית המתקיימת מדי שנה, כאשר יהדות ארצות הברית צועדת יחד עם נבחרי מוסדות המדינה והשלטון מתוך סולידריות למדינת ישראל, כאשר המחלוקות והדעות השונות נמצאות בצד, והאירוע הזה מהווה אך ורק חיבור והזדהות עם גורלנו המשותף, והוא מדינת ישראל. אתמול ראינו לראשונה אירוע חריג שלא היינו רגילים אליו עד כה,

להשאיר את המתח והמחלוקות בגבולות המדינה, ואילו בחוץ לנהוג מתוך גאווה לאומית, ממלכתיות וכבוד לנבחרי המדינה ולסמליה, אתמול קרה דבר בישראל, או יותר נכון בארצות הברית, אדוני היושב-ראש, כאשר אנשים באו מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל וחצו את הגבולות. על מי אתה מדבר, חבר הכנסת רוטמן?

אני שואל אותך, חברי חבר הכנסת קריב, מה הקשר בין הניסיונות לערער את ביטחון המדינה באמצעות פגיעה בצבא, לערער את הכלכלה, ניסיונות לפגוע במדינת ישראל, לבין הרפורמה? תודה רבה. ראית ערוץ 14, שאתה מדבר

חמֶד או חמַד?

תתקן את עצמך. לא, אמרתי חמד. אמרת נכון?

תסתכל על הזמן. אני מאפס לך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, התלבטתי רבות, אחרי חצי שנה של הממשלה הזאת, חמישה חודשים, איך לקרוא לה: ממשלת יוקר המחיה על מלא או ממשלת איבוד משילות על מלא מלא? אבל מדינה שבה כל רוצח יכול ללכת ולרצוח את מי שהוא רוצה והוא יודע מראש שהוא לא ייתפס, 90 מקרי רצח במגזר הערבי, פחות מ-10% פענוחים, 900 איש נפצעו מירי, אפס פענוחים, ממשלה כזאת היא ממשלת כישלון מלא על מלא. שמעתי את ראש הממשלה, שעמד כאן בשבוע שעבר והזמין את הח"כים הערבים לישיבה איתו היום. אגיד לכם, הופתעתי מאוד שהח"כים הערבים נענו להזמנה שלו, כי חמישה חודשים הוא לא קיים דיון אחד בממשלה שלו על הנושא הזה. אם היה הולך ולומד מהממשלה הקודמת, בתקופה המקבילה היו 32 נרצחים, לעומת 90 נרצחים, הוא היה מבין שברגע שמינינו סגן שר אחראי על הנושא והקמנו ועדת שרים למאבק בפשיעה המגזר הערבי שעמד בראשה ראש הממשלה, הגענו לתוצאות. הייתי מצפה מהח"כים הערבים לדרוש ממנו לפני שישבו איתו למנות ועדת שרים שתטפל בנושא, לקיים דיון, להגיד בדיוק מה הוא רוצה לעשות. הרי לא אני המומחה למלחמה בפשיעה במגזר הערבי, ולא הח"כים הערבים. על מה יש לו להתייעץ איתם? על מה יש לו לשבת איתם? לשמוע אותם אומרים לו שנהרגו אנשים? הרי כולנו יודעים שנרצחים אנשים. יגידו לו שיש דמי חסות במגזר הערבי?

על מה הם הולכים לשבת איתו, אני לא מבין. אני נכחתי בישיבה שקיים מנסור עבאס,

אני נכחתי בישיבה שאתה ניהלת בכנסת כאן לפני כמה שנים, הגיע ראש הממשלה, הבטיח הרים וגבעות שם במאבק.

אפס עשייה, אפס עשייה. זאת הממשלה, ממשלת הכישלון.

ממשלת האי-משילות על מלא מלא. תודה רבה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, מטעם רע"מ. כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה,

לפני שאני נכנסת לנושא, חבל שהשר המקשר לא נמצא כאן. שמעתי אותו אומר: מה חשבת, אנחנו בדואים שם במרוקו? אני רוצה להגיד לו דוגמה אחת: לפני ארבעה ימים בחורה צעירה בדואית, בת למשפחה פלאחית, קיבלה דוקטורט מהטכניון בנושא האטמוספירה והזיהום ואיך לפתח תוכנה למדידת זיהום אוויר באמצעות לוויינים. אז אלה הבדואים ואלה הערבים שאנחנו גאים בהם ומוכנים גם להשמיע את זעקתם כאן. אנחנו כבר חודשים עומדים כאן, כבר שישה חודשים, שבעה חודשים,

על שני דברים: יוקר המחיה ואלימות ופשיעה. למרות שזאת הייתה הפרסומת והאמירה של ראש הממשלה בעצמו בתקופת הבחירות, הוא הצהיר אותה, ואפילו הצטלם בתחנת הדלק ואמר שהוא הולך להוריד את המחירים, מה אנחנו מקבלים בינתיים? עלייה בכל דבר. אפילו הלחם והחלב, מה יותר פשוט מזה, אלה שני מוצרים בסיסיים, הפכו למצרכים בלתי ניתנים להשגה. אנחנו כבר לא מדברים על בשר, לא מדברים על פירות וירקות, שזה כבר מוצרי יוקרה ונוחות, לא משהו שצריך אותו יום-יום כדי להתפתח. אנחנו צריכים לזכור שיש במדינת ישראל יותר מ-1.2 מיליון אנשים וילדים רעבים, ואליהם כל יום מתווספים למעגל הזה עוד ועוד. ואי-אפשר, אי-אפשר לנתק בין המצב הכלכלי למצב החברתי והמצב של הפשיעה בחברה הערבית. חבל, חבל שראש הממשלה לא נמצא כאן. רק ביום שני שעבר, רק לפני שבעה ימים עמדו כאן חבריי, וחברי ווליד טאהא אמר: אנחנו 82 נרצחים. מה אנחנו עכשיו? 90 נרצחים. ומאחוריהם מאות של בני ובנות משפחה, חברה שלמה מוכה ושכולה. והקשר הוא קשר ישיר בין המצב החברתי והכלכלי של האנשים למצב של האלימות והפשיעה בחברה הערבית.

רק משפט אחד, ברשותך. אני רוצה לפנות לראש הממשלה,

שכנראה עדיין האוזניים והלב אטומים שם, והזעקה הזאת לא מצליחה לחדור לתוכם, ולהגיד לו: ראש הממשלה, אנחנו דורשים פתרונות, ולא תמונות והצהרות.

אנחנו רוצים פתרונות, רוצים לחיות בביטחון. זה מה שאנחנו רוצים וזה מה שחובתך מזמן לעשות, אז יפה שעה אחת קודם.

חבר הכנסת אחמד טיבי, חד"ש-תע"ל. מכובדי היושב-ראש, כבוד השר, רבותיי חברי הכנסת, הצעות האי-אמון מדברות על יוקר המחיה, עלייה רודפת עלייה במצרכים, במחירי המצרכים, משפחות לא יכולות לגמור את החודש, מעמסה רצינית גם על משפחה ממוצעת, הכול עולה, חוץ מדבר אחד שערכו יורד, וזה חייו של פלסטיני, גם פלסטיני בתוך הקו הירוק. רצח רודף רצח, וגם פלסטיני, ובעיקר פלסטיני בשטחים הכבושים, שהאחרון בהם היה הילד מוחמד היית'ם תמימי, השהיד מוחמד היית'ם תמימי, רחמת אללה עליה, ילד בין שנתיים, היה בביתו בנבי סלאח יחד עם אביו, ואש נפתחה ממגדל של הצבא לעבר הבית והרכב שלהם, היא פגעה גם באבא, היית'ם, בכתף, ופגעה בראשו של מוחמד בן השנתיים. ההודעה של דובר צה"ל הייתה שצה"ל אכן ירה, וצה"ל מצר על פגיעה בבלתי מעורבים. לבלתי-מעורב הזה קוראים מוחמד, והוא ילד בן שנתיים, והוא לא הילד הראשון שנהרג מירי חיילי הכיבוש, ותמיד ההסבר הוא "טעות". אני מבין שטעות עושים פעם אחת,

20, לא 2,230 טעויות, קטינים פלסטינים, מאז שנת 2000. אני לא אומר שיש צלף שהחליט לירות בראשו של מוחמד, אבל מי שירה כמות כזאת של אש לעבר בית מאוכלס, יודע שהוא יפגע, והוא יפגע בדיירי הבית. דיירי הבית הם היית'ם ומוחמד, והאח שלו, אוסאמה בן השמונה, שלא נפצע, והאימא שלו מרווה. ביקרתי אותם יחד עם חברי עופר בבית חולים. אי-אפשר להסתתר מאחורי הטענה של "טעות". זה הכיבוש, והכיבוש הורג. אני אסיים, מכובדי היושב-ראש,

שמרווה אמרה לי שהבן שלה אהב חיים, ושאוסאמה, הבן בן השמונה הוא הכי טוב בכיתה שלו, ושהיא תכננה שהבן שלה יגדל, ייכנס לאוניברסיטה ויצליח כדי לעזור למשפחה ולעם שלו. זה מזכיר לי את המשפט של המשורר מחמוד דרוויש (אומר בערבית ומתרגם:) אנחנו אוהבים את החיים, אם החיים יתאפשרו לנו. תודה רבה.

חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, מטעם העבודה, שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, החייל המשוחרר מיחידת אגוז, גידי מפרדס חנה, לא חשב מעולם שיום אחד הוא יהיה האסיר x. הוא פשוט נעלם. בלילה של ההפגנה בין שישי לשבת, בקיסריה, בלי להיכנס עכשיו לענייני ההפגנה עצמה, נעצרו כ-17 מפגינים, חלקם פשוט נעלמו בלילה. המשפחות שלהם, עורכי הדין שלהם, לא ידעו איפה הם נמצאים. משטרת ישראל, של כולנו, החליטה לא למסור את הפרטים האלה מטעמים שונים, ואני לא רוצה להיכנס לשיקולים. אין שיקול ואין טעם שיכול להצדיק העלמה של אדם במשטרת ישראל ולא למסור את הפרטים שלו, איפה הוא נמצא, באיזו תחנת משטרה ומה מצבו, לא להוריו ולא לעורך דין שלו. באיזה משטר אנחנו נמצאים? זו דמוקרטיה? זה כל כך דומה לכל המשטרים שאנחנו שומעים עליהם מעבר לים, שאנחנו חרדים שיום אחד נהיה כמוהם, הינה זה קרה אצלנו ביום שישי האחרון. נודע לי הסיפור ביום שבת בבוקר, ואני הגעתי לתחנה, וגם בתחנה עצמה השוטרים לא רצו להגיד לי אם העצור נמצא שם או לא, שאלתי במפורש את הקצין אם הוא נמצא כאן, ולא רצו למסור לי את הפרטים. אמרתי: אמרתם לעורך דין?

בן אדם נעלם. אילולא הייתי מתקשרת למפקד המחוז, שאמר לי שהוא בכלל נמצא בבית החולים, אף אחד לא יכול היה לדעת איפה הוא נמצא. מה זה הדבר הזה? אז עכשיו זה קרה אצלנו, אבל יום אחד זה אולי יקרה לחרדים. אצל החרדים זה קורה שנים רבות. שנעלמים אנשים. הם לא עונים. לא עונים. זה מזעזע. זה דבר פסול. אסור לך, אדוני היושב-ראש, ולי ולכל מי שיושב כאן ולכל אזרח במדינה מתוקנת להסכים לסיטואציה כזאת. פגשתי את גידי בבית החולים. הוא היה אזוק בידיו וברגליו במיטה עצמה, וכמובן שוחרר מיידית, לא לפני שופט ולא נעליים. זה רק מעיד באמת על הסיבות שהוא הגיע לשם. אז אני מאחלת בריאות רבה לו ולאביו, שהוא מורה לאזרחות שהגיע לסיטואציה כזאת. אין לי ספק שהשיעורים יהיו אחרים בשיעורי האזרחות. פניתי במכתב ליושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי כדי שיקיים דיון, בשבוע הבא נקיים את הדיון הזה בכנסת, ופנייה נוספת למפכ"ל, שיבדוק את כלל ההתנהלות שהייתה שם בלילה הזה כדי שאנחנו, אזרחי מדינת ישראל, נשים מבטחנו במשטרת ישראל. תודה רבה.

חבר הכנסת אבי מעוז,

יושב-ראש מפלגת נעם. חבר כנסת, תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, בה בשעה שחברי האופוזיציה מגישים הצעות אי-אמון על יוקר המחיה המאמיר, לדבריהם, הם עסוקים בחלוקת פרסים ואותות בינם לבין עצמם. פשוט מנותקים. כמדי שנה פורסמה רשימת הזוכים באות אביר איכות השלטון לשנת 2022 של התנועה לאיכות השלטון. כידוע, מדובר בתנועה מאוד לא פוליטית, בלשון סגי נהור, כמובן, כזו שחפה מאינטרסים ומאג'נדות ושמגדירה את עצמה כתנועה עצמאית, א-מפלגתית, שפועלת למען האינטרס הציבורי והדמוקרטיה במדינת ישראל. אז קודם כול, ברכות לזוכים. במסגרת השקיפות, בואו נראה מיהם הזוכים: האחד, חבר כנסת שהיה מראשי התנועה הרפורמית ושפעל בכנסת הקודמת להעברת עשרות מיליוני שקלים לעמותה שבה כיהן כחבר הוועד המנהל במשך שנים. איכות השלטון, חבל על הזמן.

השנייה, חברת כנסת, מה השם שלו? מה השם? לא, אני לא רוצה להגיד את השם, הוא עוד יבקש,

מי היה מראשי התנועה הרפורמית? אני לא יודע אבל אם זה פורסם, אין בעיה להגיד את השם. הוא יבוא ויבקש להגיב אחרי זה חמש דקות.

אז הוא עדיין חבר כנסת.

חברת כנסת שבזמן כהונתה כראש אכ"א התבצעו שם זיופי נתונים ביחס לגיוס חרדים, ועל פי עדות של קצין, שפורסמה בחדשות 12, הוא פנה אליה באופן אישי והציג את הנתונים אך היא בחרה להתעלם מכך, כי היו יעדים לעמוד בהם. אין ספק, איכות השלטון פר אקסלנס.

שופט עליון ויושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית בדימוס, שאחרי הבחירות לכנסת העשרים-ואחת שיבח בכנס בבר אילן עורך דין שעותר באופן סדרתי נגד אנשי ציבור ימניים ושהגיש באותה מערכת בחירות כ-20 עתירות שנדונו מול אותו שופט. ממש איכות שלטון למופת.

התנועה למען איכות השלטון מעניקה את האות הזה בין השאר לשופטי עליון ומחוזי בדימוס, כאלה שקצת לפני זה הם דנו בעתירות הרבות שלהם. למשל, נתנו את האות הזה לאהרן ברק, שהגדיל לעשות וכתב את ההקדמה לספרו של יושב-ראש התנועה. הגיע הזמן להוריד את המסך מעל פרצופה של התנועה הזאת. לא איכות ולא שלטון. מדובר בארגון שמאל, שיחצן את עצמו כמופת וסמל לטוהר המידות ונקיות הכפיים, אבל בפועל משמש כשחקן פוליטי לכל דבר ועניין, שעותר באופן סדרתי לבג"ץ, שמצידו נותן גיבוי לניסיונות להפוך את ישראל למדינת כל אזרחיה.

חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי,

אחריו ידבר השר המסכם את הדיון, השר אמסלם. אדוני היושב-ראש, כבוד שר החינוך, חבריי חברי הכנסת, "למי שיש מידע מה עושה ה'שכן' בזמנו הפרטי, מתי מורידים את הילדים לבית הספר, מתאמן בחדר כושר, עושה הליכה, מסעדה, בית קפה וכדומה, נשמח לדעת היכן הוא מחנה את הרכב שלו, איזה סוג" ומה מספר הרישוי. זה ציטוט מדויק של הודעה שנשלחה באחת מקבוצות הווטסאפ של השמאל, שנקראת "מפגינים אצל השכן חנוך" אצלי, תחת הקהילה בווטסאפ שנקראת "פתח תקווה למען הדמוקרטיה". המפגינים למען הדמוקרטיה, לכאורה, חושבים שזה לגיטימי לאסוף עליי מידע שכזה. מתי אני לוקח את ילדיי לבית הספר, זה המידע שהם מחפשים. זה נראה למישהו לגיטימי? זה נראה למישהו נורמלי? הדבר הזה הוא דוגמה אחת מני רבות למה שנשאר ממה שכונה בעבר "המחאה". היום יש שם פשוט טירוף. אין מילה אחרת להגדיר את מה שהולך שם: ביזוי ימי הזיכרון לשואה ולגבורה ולחללי מערכות ישראל, אלימות כלפי שוטרים, מצור על תחנות משטרה, חסימת כבישים, השחתת רכוש ציבורי והבערת מדורות באיילון, תקיפת עוברי אורח, הפעלת אלימות נגד נבחרי ציבור, איומים על משפחות נבחרי ציבור לרבות פגיעה פיזית בילד בן שמונה, פעילות בחו"ל נגד נציגי מדינת ישראל,

נרמול של הנפת הדגל של ארגון הטרור אש"ף בימים של פיגועים ובימים של חיילים הרוגים. את כל אלו עושים אנשי המחאה, לכאורה, שאני קורא להם גייסות השנאה, עם דגלי ישראל ביד, שלעיתים הופכים ללא יותר ממוטות תקיפה בידיהם. גייסות השנאה הללו רוצים להצית פה מלחמת אחים, לא פחות מזה. הגיע הזמן שמשטרת ישראל והפרקליטות יאכפו את החוק גם על האנשים האלימים והמסוכנים הללו, הגיע הזמן גם שעם ישראל ייווכח לדעת אם מנהיגי האופוזיציה לפיד וגנץ הם אכן מנהיגים, או שהם ממשיכים להיות מריונטות של קבוצות האנרכיסטים האלימות מקפלן. גנץ, לפיד, הרוב השפוי של עם ישראל צופה בכם ומחכה לראות אם אתם נכנעים ללחצים של גייסות השנאה והקומץ האלים והקיצוני שנשאר מהמחאה ומפוצצים את השיחות בבית הנשיא, או שתעשו מעשה מנהיגותי לשם שינוי, ותיתנו הזדמנות אמיתית להביא רפורמה טובה ומוסכמת לעם ישראל. אנחנו שם, אנחנו עשינו את המעשה, עכשיו נשאלת השאלה אם אתם באים איתנו לחקיקה רחבה ומוסכמת עבור עם ישראל, או שאתם ממשיכים להיות השרתים של מנגינת קפלן.

תודה רבה, חבר הכנסת מלביצקי. הגשת תלונה למשטרה על האיומים האלה? מאוד מעניין מה היא תעשה, ונשמח לקבל את התשובות.

גם קצין הכנסת?

כבוד השר דודי אמסלם יסכם את הדיון. תשאל אותי, אני אגיד לך, דודי.

נו, אני שואל אותו. שאל, אין לי בעיה של כבוד. לא קשור לכבוד. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפני שנשיב, חבר הכנסת נאור שירי, אמרת טוב. אמרתי טוב? איך אתה רוצה, נאור שירי או שירי נאור? עד הצבא הייתי שירי, אחרי זה כל מיני כינויים. תבחר אתה, מה שזורם.

אני שואל מה מתאים לך, נאור שירי או שירי נאור. מה שאתה רוצה. בוא נקרא לך מר נאור, חבר הכנסת נאור. דווקא זה? למה לא? תן לי לפרגן לך, כאילו אתם נאורים. אתה רואה איך אתה מתחיל ברע? אולי אני באמת נאור?

האמת היא שלפי ההגנה שאתה עושה לחבר'ה שלך ולכל האנרכיסטים אז אין מצב. אז אני לא נאור. אז אתה הנאור. אני רוצה לומר לך משהו, חבר הכנסת שירי. יש לי חבר נהג מונית. אתה יודע, אצלי, חברים שלי הם עמך. הוא שלח לי סרטון לפני שבוע וחצי. אני אראה לך אותו, אם אתה רוצה, אני אשלח לך אותו. אתה כבר הראית לי. אתה רוצה שאני אגיד לך מה הסרטון? רק שנייה. הוא נקלע במקרה, סגן השר אבי מעוז, הוא נקלע במקרה, הוא נקלע במקרה להפגנה ונתנו לו דגל בראש. עלה במקרה על מה שנקרא כביש איילון, אתה יודע, לא קיבל אישור. חשב שזה שלו, שמותר לו לנסוע. עצרו אותו שם האנרכיסטים האלה שחוסמים את הכבישים, כרגיל, שברו לו את כל השמשה, הכו אותו מכות נמרצות, שלחו אותו למיון. ומה אלה אומרים לי? איך אמרתי, אני מניח שאותו אחד, אותו בריון, הגיע בערב הביתה להשכיב את הילדים,

נגמרה ההתפרעות. אז הוא משכיב אותם, קורא להם שירה ומסביר להם להיות נחמדים, בלי אלימות. לא יפה, לדבר יפה בבית הספר. אתה מבין? מה שנקרא, ביום גונב פיתות ובלילה מנשק מזוזות.

אתה מבין עם מי יש לנו עסק? אני לא שומע אחד מהם. דרך אגב, האלימות נראית יום-יום. אני משתגע מאיך שהחבר'ה האלה מתכחשים למציאות שאנחנו רואים ויזואלית.

שזה משהו דמיוני?

זה סרט מצויר? תראו, אלפים סוגרים רחובות, ועל זה אומר לי חבר הכנסת סימון: זאת הדמוקרטיה. אמרתי לו: אני לא ידעתי עד היום שמותר ללכת מכות בדמוקרטיה, לפצוע אנשים. הוא בא מליטא, אמרתי לו שיכול להיות ששם היו כללים אחרים. זאת בעצם התרבות שלהם. כפי שאמרתי, לאדוני

יש עליונות טבעית מבחינתם, אנחנו מבינים, אנחנו יודעים מה טוב למדינה,

לא באירוע, אנחנו נדאג לכם.

חבר הכנסת רוטמן הוזמן על ידי אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטאות בכלל מתוקצבות ב-12 מיליארד שקלים לשנה, מוזמן למעוז הדמוקרטיה עלק, פלורליזם. אתה יודע, שם יש מגוון דעות. איך אנחנו יודעים? אתם רואים את הערבים בהפגנות שם עם דגלי אש"ף צועקים נגד מדינת ישראל, זה בסדר. מביאים שוטרים כדי שאם כמה אנשי ימין יתקרבו, ירחיקו אותם. אבל חבר הכנסת רוטמן הוזמן באופן פורמלי על ידי החבר'ה שם באחד החוגים לנאום באיזה כנס. מה עשו לו? התחילו לתקוף אותו. אני ראיתי את פרצופו, נדהמתי. הוא היה מפוחד בגלל גל האלימות שהיה סביבו. השחיתו לו גם את האוטו. אז מה הם אומרים? הדביקו מדבקות. יעני, להדביק מדבקות זה בסדר. לכסות לו את כל האוטו עם מדבקות זה לא אלימות. נכנס לאולם לדבר, כמובן לא נתנו לו לדבר.

הם אנשים נאורים.

אנשים סובלניים מאוד, דרך אגב. סגן השר מעוז, הם באמת סובלניים, רק לדעה אחת, רק לנושא אחד, רק אם הם אומרים את הנושא, אם הם אומרים את הדעה. כשמישהו אחר אומר דעה שלא מתקבלת אצלם, הם לא שם, הם פועלים באלימות הכי נבזית. אלה אנשים שיושבים על השיברים במדינה, מהיועצת המשפטית וצפונה, ודרך חוקים שהם ממציאים והחלטות מומצאות הם בעצם פועלים כדי לשבש לנו את הסמכות שקיבלנו על ידי הציבור. עכשיו, חבר הכנסת שירי, אני רוצה לספר לך סיפור, חבר הכנסת מאיר כהן, תקשיבו: בזמנו, בקדנציה הקודמת, כשהיינו בממשלה, אני מוניתי להיות אחראי על רשות החברות. הגשתי מועמדת, אדוני שר המשפטים, הגשתי מועמדת, בעצם יושב-ראש רשות החברות פרש, ורציתי להגיש מועמדת מסוימת. כמובן, כל הרעשנים וכל הקשקשנים וכל המערכות התחילו לעבוד. אמרו: דוד אמסלם ימנה? מה פתאום? הוא לא יודע למנות. פנו לבית דין לעבודה, פנו לבג"ץ. כותב לי היועץ המשפטי לממשלה: אי-אפשר, כותב לי נציב שירות המדינה: אי-אפשר, וחסמו את העניין. למה לא מתאימה? תקשיב, סגן השר מעוז, לא תאמין. נופלת הממשלה, הלכנו לאופוזיציה. אחרי חודשיים שר האוצר ליברמן מינה את אותה אישה, אף אחד לא שמע כלום. אמרתי, מילא היינו מחליפים, ניחא, זו אותה גברת. אצלי לא נתתם, אמרתם שהיא לא מתאימה, אמרתם לי ככה, אמרתם לי ככה, הלכתם לבית הדין לעבודה, הג'ינג'י עתר,

כל המקהלה פעלה, לא אפשרתם. אבל זו אותה אישה. מה קרה? מה קרה אחרי חודש?

היא קיבלה השכלה יתרה בחודש הזה? אתה קראת משהו באיזה עיתון? דרך אגב, שפכו את דמה כשאני רציתי למנות אותה, אבל חודש אחרי כן לא שמענו כלום.

פתאום אני רואה איזה ידיעה קטנה שבה מאחלים לה הצלחה. גם אני מאחל, כמובן, אבל רק תראו את השיטה, רק תראה איך עובד היועץ המשפטי לממשלה. איך אני תמיד אומר? תגיד לי מי רוצה למנות, ואני אגיד לך מה תהיה התוצאה. בדיוק ככה. הם קובעים את מזג האוויר, הם קובעים את התוצאה, כמו במערכון של הגשש. הכול הם קובעים, רק תגיד לי מי הבן אדם. אם זה אבי מעוז, חס וחלילה, אם זה יאיר לפיד, אהלן וסהלן, ומהר. ככה זה עובד. זה לא יאומן. דרך אגב, אני אומר, חבר'ה, פעם הם היו עושים את זה ומנסים לטשטש, היום זה מהמקפצה. לא אכפת להם מה אתה חושב, זה לא מעניין אותם בכלל. אפילו אצטלה של נראות לא מעניינת אותם. ולכן, זו הרמה שלהם. סיימון, אני רוצה להגיד לך, סימון. חבר הכנסת סימון, תקשיב. גונבה לאוזני איזו ידיעה, לא יודע אם היא נכונה, אבל יכול להיות שיש בה משהו, שאתם מתגמלים יפה מאוד את כל אלה שבאים להפגנות, שאתם משלמים להם בערך 700, 800 שקל ליום.

באתי לבית הכנסת, באו אליי החבר'ה, אמרו: דודי, תשמע, בוא נארגן להם פה הפגנה אצלנו ב-300 שקל ליום. אמרתי: אתה יודע מה, אני אציע לכם. זה גם יותר זול, גם אנשים, מגיע להם, קשי יום, וגם נעשה לכם אחלה הפגנה. אמסלם, אתה רוצה תשובה? אני אענה

תבוא לפריפריה, תעזור לאנשים. נשלם להם קצת פחות, ותאמין לי, הם יבואו ויעשו אחלה הפגנה שבעולם. אתה תיהנה, הבוס שלך ייתן לך צל"ש, וגם תביא לנו, איך אמרת? "אני מביא גם זמרים" תביא לנו גם קצת זמרים ונעשה חפלה חבל על הזמן. אדוני שר המשפטים, עכשיו אני רוצה לספר לך סיפור. אני רואה כתבות שהם כותבים על שרת התחבורה שנסעה למרוקו ולקחה איתה כמה חברים ששילמו על עצמם. אני רוצה לספר. חבר הכנסת איזנקוט, אני רוצה לספר לך, לא היית פה: מר לפיד היה שר החוץ, מה עשה? לקח מטוס שלם עם 100 ומשהו אנשים למרוקו, עלא חסבנא. לא נגמר לכם, ראש הממשלה שלך שהלך ללונדון.

ואללה אישי. אני מספר גם על החבר שלך, מה עשה בני גנץ, שר הביטחון. רוצה לנסוע לפריז, אומר לעצמו: איך יכול להיות שלפיד לקח מטוס פרטי על חשבון המדינה, ג'מבו, גם אני רוצה. לקח מטוס ג'מבו, כן, עם עשרה אנשים לפריז. עכשיו, מה אני עושה? כותב מכתב, שואל את החשב הכללי, את מנכ"ל משרד החוץ, כמה עולה הנסיעה של לפיד. אתה יודע כמה היא עלתה, חבר הכנסת איזנקוט? למעלה ממיליון שקל. לא היו ראשי מטות של יש עתיד,

ואז אני כותב למר גנץ, תגיד, איך אישרו לך דבר כזה? מה אומר לי הבן אדם? תבין טוב, לוקח מטוס פרטי על חשבון מדינת ישראל. אני פקיד 30 שנה, אני אומר לך, אם אמסלם דוד עושה, יאח"א אצלי בבית, אזיקים בידיים,

אומר לי מר גנץ: לא הייתה טיסה בשעה שרציתי, והייתה לי פגישה חשובה. בהתחלה חשבתי שהוא רוצה לנסוע לאיזו מדינה שכוחת אל, שיש טיסה אליה פעם בשבוע, בכל יום יש טיסות לפריז, לא הבנתי. יותר מחצי מיליון שקל, אתה לא מתבייש? אין לך קצת בושה? ועכשיו מה הם עושים? פותחים כתבות שלמות על שרת התחבורה שנסעה וצירפה כמה חברים ששילמו את הנסיעה של עצמם, זה לא.

אתה יכול לרדת. חברי מרכז ליכוד, אלה לא מתאים. אתה מבין את הצביעות התמוהה בכל דבר?

אני אמרתי אז ללפיד: תאמין לי, שדוד את בנק לאומי, מבטיח לך, יבואו שתי ניידות ללוות אותך הביתה עם השלל. זה לא משנה מה תעשו, הרועצת המשפטית בחיים לא תשרוק. איך אמר הגשש? אפילו לא שריקה של מארש. לא יהיה כלום. למה? פשוט מזעזעות אותי בכל פעם מחדש החוצפה ועזות המצח. מדהים. אני עכשיו שומע את מר חודורוב, מתן חודורוב, לפני כמה ימים אני שומע אותו אומר שמה שעשה דני זקן, ממלא מקום גלי צה"ל, הוא חוצפה, פגיעה באמון הציבור. אני צובט את עצמי להאמין שזה אמיתי. אני אומר לו: תגיד, מר חודורוב, אתה זוכר את ברדוגו לפני חצי שנה? אתם זוכרים מה עשיתם לאיבגי לפני חצי שנה? לכם מותר הכול.

תזכיר את ראש הממשלה שלך, לכם מותר הכול. הצביעות פה, אתם פשוט מגוחכים. תזכיר את ראש הממשלה שלך, מה יוצא לכם מזה. אתם לא מתביישים. אתם מגוחכים.

אתם אנשים מתנשאים ונבזים, למה אתם חושבים שהמדינה של אבא שלכם. כנ"ל רזי ברקאי, אני שומע אותו פתאום מתלונן, אחרי ש-70 שנה הוא בגלי צה"ל. ברדוגו לא עניין אתכם. הרי בא גנץ, הדיח את ברדוגו.

לא בא לו בטוב. יש ימני אחד בגלי צה"ל, לא צריך כלום. לכן אני אומר, זו החוצפה שלכם. שר המשפטים יריב לוין, אני רוצה לבוא ולבקש ממך בקשה. כשהם היו בממשלה, הקימו לנו ועדות חקירה, מהצוללות, שקרים, הכול. אני מבקש, צריך להקים ועדת חקירה היום, אנחנו עכשיו בשלטון, על פגסוס, שקרים של המשנה ליועץ המשפטי, שהיא הקימה ועדת חקירה,

בוודאי על הבתים של בנט ושל לפיד וכל מה שהם עשו שם בעשרות מיליוני שקלים. אם במשמרת הזאת לא נעשה, אנחנו חוטאים בוודאי לציבור שלנו ובכלל לציבור בעם ישראל בכלל, שיבין עם מי יש לנו עסק. תודה רבה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעות על ההצעות להביע אי-אמון בממשלה. נצביע תחילה על ההצעה להביע אי-אמון של סיעת יש עתיד, אבל קיבלנו 20 חתימות של חברי הכנסת מהאופוזיציה. הם מבקשים הצבעה שמית, לכן אבקש מהמזכיר לקרוא בשמות חברי הכנסת.

משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה,

ינון אזולאי,

גדי איזנקוט, בעד ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין,

משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון, נגד אוריאל בוסו, נגד דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל,

אורנה ברביבאי, בעד אליהו ברוכי,

ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, נגד טלי גוטליב, נגד מאי גולן, נגד יואב גלנט, נגד גילה גמליאל,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר, נגד אלי דלל, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, נגד מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף,

יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא,

בועז טופורובסקי, בעד משה טור פז, בעד אחמד טיבי, בעד יוסף טייב,

אוהד טל, נגד יעקב טסלר,

חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, בעד מירב כהן, בעד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, בעד אופיר כץ,

ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד נעמה לזימי, בעד אביגדור ליברמן, בעד יאיר לפיד,

סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, נגד חנוך דב מלביצקי, נגד ארז מלול,

יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, נגד אבי מעוז, נגד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו,

יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה,

גדעון סער, בעד מנסור עבאס,

איימן עודה, בעד יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה,

חמד עמאר, בעד צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, נגד משה פסל, נגד יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי,

אריאל קלנר,

יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי,

אליהו רביבו, נגד משה רוט, נגד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, בעד נאור

אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, בעד המזכיר יקרא בשמות חברי הכנסת שלא היו פה. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר,

מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, נגד ניר ברקת, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח אלי דלל, נגד דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח שרון ניר, בעד יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת גלעד קריב, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח האם יש מישהו באולם שעדיין לא הצביע? (קורא בשם חבר הכנסת) אריה מכלוף דרעי,

תמה ההצבעה. נא להעביר את התוצאות. חברי הכנסת, הרי תוצאות ההצבעה:

52 התנגדו. אני קובע שההצעה לא התקבלה.

אי-אמון בממשלה של סיעת המחנה הממלכתי. גם ההצבעה הזאת תהיה שמית,

המזכיר יקריא את שמות חברי הכנסת. (קורא בשמות

(קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה,

ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, אינה נוכחת משה ארבל, אינו נוכח מיכאל ביטון אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח שרל השכל, אינה נוכחת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח משה סעדה,

צביקה פוגל, אינו נוכח יסמין פרידמן, אינה נוכחת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת גלעד קריב, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח האם יש מישהו באולם שעדיין לא הצביע ומבקש להצביע? (קורא בשם חברת הכנסת) יסמין פרידמן,

יש עוד מישהו?

תמה ההצבעה. אבקש לקבל את התוצאה. עד ספירת הקולות, אני רוצה, לבקשת רבים מחברי הכנסת, לקבל בברכה את אחד מגדולי הזמר היהודי, יעקב שוואקי, ומלוויו, הוא נמצא איתנו כאן. יהי בואו לארצנו לברכה, ותנחומינו על מות אימו, זיכרונה לברכה. והרי תוצאות ההצבעה: 45 בעד, 51 נגד.

שגם ההצעה של המחנה הממלכתי לא התקבלה.

של סיעות העבודה וישראל ביתנו, וגם ההצעה הזאת תהיה שמית, לבקשת האופוזיציה. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, נגד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, נגד גדי איזנקוט, בעד ישראל אייכלר, נגד דן אילוז, נגד

אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, בעד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח אביחי אברהם בוארון,

אוריאל בוסו,

ביטון, בעד מיכאל ביטון אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי,

רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן

אינו נוכח אברהם בצלאל,

אורנה ברביבאי, בעד אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, אינו נוכח טלי גוטליב, נגד מאי גולן, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון,

אבי דיכטר, נגד אלי דלל, נגד דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, נגד עמית הלוי, נגד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי,

מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי,

משה טור פז,

אינו נוכח יוסף טייב, אינו נוכח

יעקב טסלר, נגד חילי טרופר,

אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, בעד מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, נגד ישראל כץ,

רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי, בעד יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, בעד יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי, נגד חנוך דב מלביצקי, נגד ארז מלול, נגד יוליה מלינובסקי, בעד מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, אינה נוכחת אבי מעוז,

שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, נגד משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, נגד משה סעדה, נגד גדעון סער, בעד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר,

צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, בעד יצחק פינדרוס,

משה פסל,

יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, בעד אריאל קלנר, נגד יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, נגד אליהו רביבו, אינו נוכח משה רוט, נגד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, בעד אפרת רייטן מרום, בעד יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית, נגד אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, בעד המזכיר יקרא בשמות חברי הכנסת שלא נכחו. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, נגד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח מירב כהן, אינה נוכחת מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח נעמה לזימי,

יאיר לפיד, אינו נוכח מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח אופיר סופר, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת גלעד קריב, אינו נוכח אליהו רביבו,

שמחה רוטמן, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם המליאה שלא הצביע? (קורא בשם חבר הכנסת) אמיר אוחנה, נגד יוסף טייב,

איתמר בן גביר, נגד יש עוד מישהו באולם שלא הצביע?

תמה ההצבעה. נא לספור. 35 בעד ההצעה, 48 נגד. אני קובע שההצעה לא התקבלה, וכך הוסרו שלוש הצעות האי-אמון בממשלה.

חברי הכנסת,

החלטת הממשלה בדבר מינוי סגן שר במשרד ראש הממשלה.

מזמין את השר המקשר בין

למלא באמונה את תפקידי כסגן שר ולקיים את החלטות הכנסת. ברכות לסגן השר אבי מעוז. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, החלטת הממשלה בדבר העברת סמכות שר המשפטים לשר לשירותי דת. השר המקשר בין הממשלה לכנסת, השר דוד אמסלם, בבקשה. במשרה מלאה, אמסלם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת קרעי, לפני שאני מקריא את ההודעה אני שוב פונה לבית הדין של ההתאחדות לכדורגל. לא יכול להיות שאתם מענישים את בית"ר באופן לא פרופורציונלי. זה לא הגיוני. כל הכבוד.

מעולם, באף קבוצה בארץ לא מקבלים את העונשים של ביתר ירושלים. תמיד דופקים את בית"ר, תמיד דופקים את בית"ר.

אז לכן תחשבו על מה שאתם עושים. תיתנו עונש, אין בעיה, עונש ספורטיבי, ובוודאי לא להרחיק אותם ממפעלי הכדורגל. אני מקווה שלא עשיתם את זה בגלל שבאתי לממשלה עם הצעיף של בית"ר.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע כי הממשלה החליטה לתקן את החלטות הממשלה מס' 711 מיום 28 בנובמבר 2021 ומס' 942 מיום 6 בינואר 2022, כך שסעיף 1 להחלטה 942, שלפיו העברת הסמכות כאמור בסעיף קטן (א) לא תחול על ההליך המשמעתי נגד רב העיר צפת, שעניינו נדון בבג"ץ 7150/16, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, התנועה ליהדות מתקדמת בישראל נגד שרת המשפטים מיום 21 בספטמבר 2020,

בהתאם לסעיף 31(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטה זו.

תודה רבה. אנחנו נעבור לרשימת הדוברים. יש פה דיון אישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מאיר כהן, בבקשה. שלוש דקות כל דובר. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברות וחברי כנסת נכבדים, בפתח דבריי אני מבקש לשלוח תנחומים למשפחות החיילים שנהרגו בפיגוע בגבול מצרים, סמלת ליה בן נון, סמ"ר אורי יצחק אילוז וסמ"ר אוהד דהן, זיכרונם לברכה. הלוחמים והלוחמות שלנו עושים עבודת קודש, עבודה יוצאת דופן, ואני חושב שצה"ל הוא דוגמה מעולה לכל העולם, דוגמה לכך שבמדינה שלנו, מדינת היהודים, שנלחמת על חייה, אנחנו מצליחים לשלב צעירים וצעירות בכל תפקיד אפשרי. אנחנו בצה"ל דוגמה לכל העולם איך מצמצמים את הפערים המגדריים, תוך כדי קבלת ערך מוסף במיוחד של שילוב הלוחמות שלנו, הצעירות שלנו, בצה"ל, ביחידות קרביות, מוכיחים לעולם שאין דבר שנשים לא תוכלנה לעשות. ולכן, אני מבקש מכולם, מכל עיתונאי, מכל שדרן, מכל אזרח ואזרחית במדינה הזאת, היו זהירים בכבודם של הלוחמים והלוחמות שלנו. היו זהירים בכבודם, כי אלה הילדים שלנו, אלה הילדים שלכם. אלה הבנות והבנים שלנו, של כל אחד מאיתנו. ולכן צריכים להיזהר ולא לקחת אירועים טרגיים כאלה לכיוונים של פוליטיקה זולה בגרוש, שאין לה מקום בשיח הציבורי במדינה הזאת. כמו שפנינו אינם שווים, כך דעותינו אינן שוות. וכל אחד אוחז בדעותיו ונלחם עליהן. אבל השיח הפוליטי שאנחנו עדים לו עבר את כל הקווים האדומים ומסכן את עצם הקיום שלנו. ואנחנו, כל הפוליטיקאים, ובמיוחד הקיצוניים, מרשים לעצמם לשכוח את העיקרון המקודש הזה של כיבוד החיילים והחיילות, הנופלים והנופלות. לצערי הגדול אנחנו עדים לחרושת של שמועות שאין לה אח ורע, ולא היה לה. אני מקווה שלא יהיה לה אח ורע. תודה רבה. ברשותך, אדוני, עוד משפט אחד. משפט סיום.

אני יודע שכל אחד תופס בעמדתו, אבל אנא מכם, דם החיילים שלנו וכבודם אינו שייך לא לאג'נדה של שמאל ולא לאג'נדה של ימין. אנחנו כולנו, ימין ושמאל, חייבים לעלות לבמה הזאת ולהוקיע כל דיבור שפוגע בכבודם. יהיה ברוך זכרם של הגיבורים שלנו והגיבורות שלנו. תודה רבה, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת חמד עמאר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני שבוע פורום ראשי הרשויות הדרוזיות קיימו ישיבת חירום על אי-העברת תקציב לשנת 2023, והחליטו שאם תוך שבועיים לא יקבלו את התקציב של 2023, יצאו למאבק. המאבק יהיה מאוד מאוד קשה. קראתי גם את ההודעות שהוציאו, על תקציב של 540 מיליון שקל שלא קיבלו בשנת 2023. בממשלה הקודמת,

היושב-ראש, אישרנו תוכנית של 3 מיליארד שקל, תלת-שנתית, ואישרנו אותה בסוף 2021. רק בשנת 2022, וזה לפי המכתב של ראשי הרשויות, חסר להם רק תקציב של 2023, שזה 540 מיליון שקל, הצלחתי להעביר תוך שנה 2 מיליארד ו-460 מיליון שקל למועצות המקומיות הדרוזיות. 2 מיליארד ו-460 מיליון שקל תוך שנה הצלחנו להביא לרשויות הדרוזיות, הממשלה הנוכחית, 540 מיליון שקל, אומרת שהיא צריכה החלטת ממשלה. הרי יש החלטת ממשלה לשנת 2023, לא צריך עוד החלטת ממשלה, לא צריך שום דבר, צריך פשוט להחליט שמעבירים את הכסף לרשויות המקומיות הדרוזיות. אבל כשממשלה לא רוצה להעביר את התקציב ורוצה למשוך זמן, היא אומרת שחייבים החלטת ממשלה וחייבים דיונים וחייבים להחליט בנושא הזה בממשלה. אני אומר לכם, ראשי הרשויות הדרוזיות, החלטת ממשלה הייתה, כסף הוקצה לנושא.

הממשלה הנוכחית בראשות ביבי נתניהו צריכה להחליט שלרשויות המקומיות הדרוזיות מגיע תקציב או לא מגיע תקציב. ונראה לי שהחליטו, לא מגיע לכם תקציב. אני מקווה שהכסף הזה, שלא הובטח, הכסף הזה נמצא בהחלטה, שכמו שהצלחנו להעביר 2 מיליארד ו-460 מיליון שקל תוך שנה, הממשלה הזאת תעביר לכם את ה-540 מיליון ותעביר לכם תוכנית חומש חדשה שתענה על הדרישות שלכם. לפי התקציב שאנחנו העברנו, הם צריכים להכין לכם תוכנית חומש של 5 מיליארד שקל, ואני מקווה שראשי הרשויות ייאבקו, ואני אעמוד לצידם, בשביל לקבל 5 מיליארד שקל בתוכנית חומש.

חבר הכנסת יואב סגלוביץ', שלוש דקות. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, 88 נרצחים בחברה הערבית נכון להיום. פי שלושה מהשנה הקודמת. השר בן גביר פרסם היום, פרסמו שהוא מראיין פרויקטור, פרויקטור במשטרה. לא צריך פרויקטור במשטרה. במשטרה יש פרויקטור, קוראים לו ראש אגף חקירות במשטרה, והמפכ"ל, צריך פרויקטור בממשלה. לא הבנת את מה שאני מנסה מקצועית להסביר לכולם, כולל בשבוע שעבר לראש הממשלה: האירוע הזה הוא אירוע חברתי מן המעלה הראשונה. הוא אירוע שראש הממשלה, נכון שיקים ועדת שרים, יעמוד בראשה וימנה פרויקטור מטעם הממשלה. ומדוע מטעם הממשלה? כי לא הכול זה רק סיפור של אכיפה. זה פגיעה בשוק השחור, ובמשרד האוצר יש תוכניות מסודרות, זה כל הנושא של מכרזים ברשויות המקומיות, וזה במשרד הפנים, ויש דברים שקשורים למשרד השיכון ודברים שקשורים למשכנתאות והלוואות בחברה הערבית. זאת ראייה כוללת, זאת ראייה ממשלתית הוליסטית. הכול כתוב, הכול נמצא. בשיטה הזאת, קמה ממשלה ולא מסתכלת דקה אחת על מה שקיים, ואומרים: נברא עולם חדש, ומי שמנסה לברוא את זה הוא סוכן כאוס מס' אחת, עבריין מורשע שעומד בראש המשרד לביטחון פנים, אלה התוצאות. 88 נרצחים. דיברו על משילות? אני שומע את התגובות של השר המופרע הזה. הוא אומר: אני משקם את ההריסות מהממשלה הקודמת. אין כבר הבדל בין אמת לשקר? בין נתון, בין מספרים, גם זה כבר לא קיים? הכול זה פייק? השר בן גביר פחות מעניין. מה שמעניין זה הנושא של הפשיעה, לא רק בחברה הערבית. יש עלייה של 65% בפשיעה במקרי הרצח בחברה היהודית. תתעוררו. הפקדתם משאב מרכזי בידיו של סוכן כאוס, שאיננו יודע לעשות דבר חוץ מלזרוע הרס וחורבן.

גם בשבוע שעבר אמרתי לראש הממשלה, שישב כאן באירוע 40 חתימות, זה לא היה נאום אופוזיציוני, אמרתי לו: תמנה את עצמך בראש צוות שרים. תקים צוות שרים. תמנה פרויקטור. יש תוכניות, תוציא אותן מהמגירה. תגרום לשר האוצר לקחת את הנושא של חשבוניות פיקטיביות, לשים את זה על השולחן ולעשות את זה. זה היה מוכן. אני הגשתי את זה כהצעת חוק פרטית, כי אתם לא עושים את זה. ומה התשובה של הממשלה? מתנגדת. נושא המזומן נזרק החוצה מחוק ההסדרים. זאת עבודה מקצועית של משרד האוצר.

מה שצריך לעשות עכשיו זה להתחיל לעבוד ולהפסיק לדבר. אפשר לעשות את זה. אני רוצה להעביר מסר אופטימי: אפשר להיאבק בפשיעה בחברה הערבית. אפשר לעשות את זה בכוחות משותפים. כשהמדינה רוצה,

אבל המדינה זה האנשים שמובילים אותה. פשוט חלקם בלתי כשירים, חלקם לא רוצים וחלקם לא יודעים. תיקחו את אלה שיודעים, את אלה שרוצים ואת אלה שאכפת להם.

תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר על אירוע ה"תקיפה" של חבר הכנסת שמחה רוטמן בניו יורק, בעוד הוא הולך עם אשתו בשדרה אחרי ערב שישי. שמחה רוטמן חברנו לאחרונה מותקף על ידי חפצים. בהתחלה תקפו אותו מדבקות, מדבקות לא נעימות, יש לומר, תקפו את שמחה רוטמן באוניברסיטת תל אביב, ולמרות זאת שמחה שלנו לא אמר נואש. הוא המשיך,

להדהד את המסרים שלו גם בניו יורק,

באוניברסיטת תל אביב. שם הוא הותקף על ידי חפץ אחר, על ידי מגפון. אני לא יודעת מה קרה לשמחה רוטמן שחפצים עפים אחריו. איך אדם שבאמת ניסה להוביל כאן מהפכה, שמחה שלנו, גולדקנופ, אני רואה שזה מרתק אותך, מותקף על ידי חפצים. ואני באמת שואלת אותך, אדוני: אתה חבר כנסת, זו התגובה שלך, לחטוף לה את המגפון? מה זה הדבר הזה? איזה מין דבר זה? מה אתה חוטף לאישה את המגפון מהיד? יש לך שלושה מאבטחים, תגיד להם: זה מפריע לי, או לך תדבר איתה, במקום זה אתה הולך וחוטף, ואז אתה גם עולה לשידור ומתלונן על זה שאתה מותקף. שמחה שלנו מותקף על ידי חפצים. ומה הוא בסך הכול עשה? הוא לא רצה שהמדבקות יתקפו אותו, הוא לא רצה שהמגפון יתקוף אותו, הוא לא רצה את זה. עם מי רצית שהוא ידבר? מה יש לומר, כבוד השר? מה יש לומר לשמחה רוטמן? האם הוא חושש? בוא אני אגיד לך: תתמודד, תספוג את זה. תלך את מה שאתה הולך. כמה אתה כבר הולך? ותשמע, אם יש לך בעיה, תפנה למאבטחים שלך. יש לך בעיה עם מדבקות, תפנה לקצין הרכב, הוא יוריד לך אותן. מה הבעיה? גולדקנופ, מה הבעיה? אני בטוחה שגם אם היו הולכים אחריך, היית מתעלם, אבל שמחה שלנו, שכבר נושא, מה שנקרא, מורשת קרב של מדבקות, לא יכול היה לעמוד מנגד, זה בסדר, אין מה לעשות, והיה צריך לחטוף לה מהיד. אז בוא אני אגיד לך, שמחה רוטמן, כי אני יודעת שאתה צופה, בעצם אני לא יודעת אם הוא כבר נחת מניו יורק, מה קורה עם הרכבת הזאת? על הרכבת האווירית אני אדבר בנאום הבא. אבל כשהרכבת תנחת ובתוכה שמחה רוטמן, כולי תקווה ששום חפץ לא יתעופף או לא ילחיץ או לא יטריד אותו, תודה רבה. כי הרי אנחנו לא רוצים ששמחה שלנו ייפגע מחפצים.

חבר הכנסת שטרן.

השר, עמיתיי חברי הכנסת, הדיון שאנחנו דנים עוסק בין השאר או בעיקר ברב שמואל אליהו, הרב של צפת. יש לי מה להגיד על התפקוד, על האמירה, על עצם הדיון, על התלונה, אבל להבדיל מהרבה אחרים, כיוון שאתמול עמדתי יחד עם הרב שמואל אליהו בהלוויה של אורי יצחק אילוז, אני לא רוצה להגיד כרגע מה אני חושב על התלונה, אלא אני חושב שיש דברים שאנחנו צריכים לדעת להתגבר עליהם, שמאחדים אותנו. יש זמנים שבהם אני באופן אישי לפחות, כמי שעמד אתמול ליד הקבר של אורי עם הרב שמואל אליהו, אבא של אורי, יצחק אילוז, ביקש מהרב אליהו שיגיד שמע ישראל בקול, כיוון שלהערכתו הבן שלו לא אמר שמע ישראל לפני שנהרג, והרב שמואל אליהו אמר שמע ישראל בקול,

כל הנוכחים, חזרנו אחריו. אני רוצה כן לדבר על ההבדל התהומי הזה בין מי שעמד שם אתמול ליד הקבר, בין אותה חיילת לוחמת ליה בן נון, שהייתה באותה עמדה יחד עם אורי יצחק אילוז, ובשלב מאוחר נהרג גם אוהד דהן, לבין החרפה הזאת של איך מתייחסים ללוחם ולוחמת, כן, בערוץ 14. זאת טלוויזיה, ואני אומר את האמת, אני משתדל לא להסתכל בה, גם לא במסגרת תוד"א, תודעת אויב, ואני אומר "אויב" במירכאות אבל אתמול זה היה אויב ממש. מי שלא יכול להתאפק, אנחנו עוד בדרכנו מבית הקברות, ההורים עוד בקושי התחילו לשבת שבעה, ויש שאלות לכולנו.

12 שעות, לא משנה, זה שני חיילים או חייל וחיילת, 12 שעות זה אירוע קשה וחריג, ואני לא יודע אם צריך להיות או לא צריך להיות, אבל אני כן יודע שמי שמסמן את זה כאג'נדה של שמאל

שדרנים מתועבים. תודה רבה, נא לסיים. אלה אנשים שהשנאה מעבירה אותם על דעתם. ואני רק רוצה לבקש סליחה בשם, אני מבקש שתרד. אני יודע מה אתה מבקש. איפה הסדרנים? תביא את הסדרנים. איפה הסדרנים? משפט סיום ואתה יורד. אתה זה שקורא "יהודון", תרגיע. כדאי לך להרגיע.

אם האדמו"ר מבעלז היה יודע מי אתה, על השנאה שאתה מעורר פה, תסיים ותרד. לא היית יושב פה. אני מבקש מהסדרנים, הסדרנים נמצאים פה? אני מבקש להוריד את אלעזר שטרן. אני מבקש סליחה מליה בן נון ואורי יצחק אילוז על מה שנאמר עליהם בערוץ 14. הוא פשוט השתלט ומבזה יושב-ראש,

ואתה היית עוכר ישראל ותישאר עוכר ישראל, עד שתבקש סליחה.

תוריד אותו.

תורידו אותו, בבקשה. תורידו אותו מייד. מי שיהודון. טוב שהראית לכל הצופים מי אתה, מה הדיבורים שלך, ולמה לא מגיעה לך זכות דיבור.

תאיים, תאיים. זה לא איום, ועדת האתיקה איימה עליך. צריך לאיים? ועדת האתיקה מאיימת עליך בכל יום.

אם תמשיך, אני אבקש להוציא אותך. אתה לא תפגע ביושב-ראש.

אני גם אצא, אתה לא צריך. אני מבקש להוציא את אלעזר שטרן. לא, אתה צריך לקרוא, אתה לא יכול. הוא פוגע ביושב-ראש.

תוציאו אותו.

אתה פגעת ביושב-ראש, אתה יוצא החוצה. אני מבקש ייעוץ משפטי. תצא החוצה. לא, לא. אני לא יוצא, ייעוץ משפטי. אתה יוצא החוצה. הוא לא יכול. לא, אתם טועים. פגעת ביושב-ראש, ואתה יוצא החוצה. יש ייעוץ משפטי. רק באירוע חריג הוא יכול.

דיברתי עם היועצת המשפטית של הכנסת. כשפוגעים ביושב-ראש הכנסת זה אירוע חריג.

תקרא לייעוץ המשפטי. לא בחוץ. אני

להוציא אותו, לא שהוא יעשה לי טובה. תוציא אותו. לא הבנתי, מה זה "להוציא אותו"?

אני רוצה שהוא יוציא אותך. אתה כבר אלים.

אתה אמרת את המילים

והיום? היום אותו אדם שמתיימר להוביל את המחנה הלאומי הוא אבי אבות השיסוי בעם. פוליטיקת הזהויות, הסכסכנות, החזרה לעדתיות ולשבטיות, ריסוק הממלכתיות,

הוא עושה את זה בתוך העם,

מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חצי שנה מאז הרכבת הממשלה הנוכחית, בראשותו של בנימין נתניהו, והחברה הערבית נמצאת במרחץ דמים נוראי. 90 נרצחים עד היום, מספרים דרסטיים, מאוד גבוהים. אנחנו לא רגילים למספרים האלה. לצערי הרב, ראש הממשלה מתעסק בפוליטיקה זולה. אנחנו לא אמורים בכלל להגיע למצב הזה. כל ראש ממשלה שיש לו אזרחים והוא מטפל בסוגיות כל כך בוערות, אמור לטפל בסוגיה הזאת ולשים אותה בראש סדר העדיפויות. לצערנו הדבר הזה לא קורה. ראש הממשלה לא צריך לזמן חברי כנסת מהמפלגות הערביות על מנת לטפל בפשיעה. ראש הממשלה מקבל כל הזמן החלטות גורליות בתוך המדינה, מחוץ למדינה, ולכן ההחלטה שלו לזמן את חברי הכנסת הערבים היא לצורך פוליטי בלבד. ואנחנו כן דורשים מראש הממשלה, מהממשלה עצמה, לתקן את המצב, לתקן את העוול, ולטפל בפשיעה וברוצחים שנמצאים בתוך החברה הערבית. השר לביטחון לאומי לא מתקשר עם ראשי רשויות, לא מתקשר עם החברה הערבית, והוא לא יכול למלא את התפקיד שלו. מחויב ראש הממשלה למנות פרויקטור על מנת לטפל בנושא הנוראי הזה. היישובים הערביים לא יכולים להמשיך ולחיות בחיי מלחמה, טרור אזרחי. אנחנו לא מסוגלים להמשיך ככה, בצורה כזאת. אנחנו לא רוצים שהממשלה והעומד בראשה יכניסו את הנושא הפוליטי לתוך ההחלטות שקשורות לרציחות בחברה הערבית. ולכן דרישתנו ברורה: ראש הממשלה כן אמור לטפל בנושא בצורה מאוד רצינית ומהותית ולמגר את הפשיעה. הוא יכול. הוא מקבל החלטות גורליות. ולכן, אנחנו בטוחים שאם הוא ירצה, הוא יכול לעשות את זה בלי לזמן חברי כנסת מרשימות ערביות לצרכים פוליטיים.

תודה רבה, חבר הכנסת אלהואשלה. חבר הכנסת אחמד טיבי נמצא?

חבר הכנסת יוסף עטאונה? איננו. חברת הכנסת דבי ביטון, בבקשה.

יצחק אילוז. כבוד היושב-ראש, אתמול הלכתי ללוויה של אוהד דהן באופקים. אני יכולה לומר לאדוני שהלב נצבט. הסיפורים על הילד, ההורים, המשפחה, הסבתא. כולם כל כך צעירים. אבל לראות באמת את החייל הזה שנטמן, זה בעצם מאגד בתוכו את כל סיפור חייו. הייתה שם גם החברה הפרטית שלו שסיפרה וכאבה.

אני יודעת שעל מנת שנוכל לשמור על המדינה הזו, לא פעם אנחנו צריכים לשלם מחיר דמים לא פשוט. אבל אנחנו באמת צריכים להשתדל שהקורבנות האלה, החיילים המדהימים, האזרחים, צריך לשמור עליהם שזה לא יקרה. זה קשה. גם אין לנו הרבה תשובות. אני עמדתי חסרת אונים מול המשפחה. אלו היו פשוט באמת רגעים קשים. וחשבתי לעצמי שבעוד כמה חודשים אני מגייסת את בתי.

הסיטואציה, שאתה כל כך רוצה להעניק, רוצה להיות שם. אבל מנגד המחיר,

ואני באמת מתפללת לאלוהים שישמור על כל בנינו ובנותינו ואזרחינו במדינת ישראל. במעבר חד וקצר,

אני רוצה לשתף את אדוני בידיעה מזעזעת שנתקלתי בה היום. אם עסקינן ברפורמה, ולמה צריך כן אולי לשנות דברים בבתי המשפט, אז אני אקריא לאדוני שבית המשפט היום זיכה עבריין מין מאונס של ניצולת שואה בת 82, אדוני, והוא זוכה בגלל שהיא לא הביעה התנגדות. אפשר לבקש שקט שם בצד?

השופטים אשר קולה ודני צרפתי והשופטת רננה גלפז החליטו לזכות את עאדל הייב מאונס קשישה בת 82 מאחר שהיא לא הביעה התנגדות. הפרקליטות לא הצליחה להוכיח שהיא התנגדה. לטענתם זה היה בהסכמה.

הבן אדם הזה יצא אחרי שמונה שנים שהוא נאשם באונס של קשישה אחרת בת 70. ואני תוהה, איך העוול הזה יכול להיות? איך מזכים? איך אישה בת 82 היא פתאום איזה שותפה? אדוני, על זה הרפורמה, על הדברים האלה. זה חמור מאוד, זו ההחלטה. ואני כולי תקווה שהפרקליטות תערער על ההחלטה הזו. תודה רבה, אדוני.

חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אדוני היושב בראש, תמונות שמגיעות מהכותל המערבי: חטיבה 55, חטיבת הצנחנים ששחררה את העיר העתיקה ואת הכותל המערבי, המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, מגיעים אל הכותל עם חולצות. כן, חלק מהם, "אחים לנשק", שבאו למחות על ההפיכה המשטרית, אינם מורשים להגיע אל הכותל. אתה יודע מה? גם את זה אני מוכן לכבד. אני לא מבין, אני לא מקבל, אבל הייתה החלטה של בית המשפט. מגיעים הצנחנים משחררי ירושלים: זמוש, מפקד הפלוגה שפרצה אל תוך העיר העתיקה, האלוף יאיר יורם, מדליק משואה, אב שכול, האלוף עמוס ירון, ועוד עשרות לוחמים שהשתתפו בקרב השחרור. אלה מגיעים, אבל אינם מורשים אל הכותל. הם אינם מתחכמים, אינם עושים שימוש בכוח, אינם פורצים, למרות שהם יודעים לפרוץ, כי הם כבר פרצו ושחררו את העיר העתיקה, הם ניצבים על המרפסת הצופה מהרובע היהודי אל מול פני הכותל, מוחים על ההפיכה המשטרית ושרים שיר מוכר לכולנו, "ירושלים של זהב". ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור. מולם מגיעים מפגינים מהצד השני ומניפים שלטים וצועקים צעקות: "בוגדים שמאלנים", "בוגדים שמאלנים" למשחררי ירושלים, למשחררי הכותל. איזו בושה. "שמאלנים בוגדים" ללוחמי הצנחנים. אלה זרעי הפורענות. אלה זרעי השנאה שזרע ראש הממשלה נתניהו. הוא קרא לנו פה, מעל הדוכן הזה, "שמאלנים". וחצי מחבריי בכלל לא שמאלנים. "שמאלנים בוגדים", הוסיפו כל תומכיו.

חצי מהעם שמאלנים בוגדים. איזו בושה. אני כואב את כאבכם, משחררי העיר העתיקה, גיבורי העם, הצנחנים של חטיבה 55. אני מבקש מכם סליחה. תודה רבה. חבר הכנסת אלון שוסטר. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, אנחנו בדיון על התפקידים שיוטלו על השר דוד אמסלם. דוד ידוע, איך נגיד, בשפתו השוטפת, הקולחת והישירה, יש מי שיאמר המתלהמת, יש מי שיאמר הפוגענית. ואני רוצה לומר לדוד, לדודי: השם "אמסלם" אני מניח,

אבל לי זה מצטייר כמו "עם שלם"

איזושהי וריאציה על הנושא. זה בא משם?

עם שלם, עם השלום. עם השלום. ויש קשר, אם אני מבין, מבחינת השורשים, בין שלום ושלמות,

ואני מבקש, מציע לדודי, לשר אמסלם, לקחת על עצמו להיות פחות סר וזעף וכועס וממריד איש באחיו והרבה יותר שר השלום. שר השלום, שר האחווה, שר מציאת המכנים המשותפים. יש לנו די והותר סיבות להתווכח, סיבות אמיתיות. יש לנו די והותר צבעים וגוונים, וזה בסדר. בהרבה מקרים, בהרבה מאוד מקרים, זה מוסיף לא רק לצבעוניות אלא לחוכמה, ליכולת שלנו לראות דברים מצדדים שונים. אין צורך להפוך את הגיוון שלנו, הראוי כל כך, לסיבה לכעס, לסיבה לתסכול וכמובן לתחושות של זעם אחד כלפי חברו. המשימה שלנו, אדוני היושב-ראש, היא לדון בסוגיות העומק האמיתיות שעומדות בפנינו בלי לפרק את הסולידריות והחוסן של החברה, של המדינה שלנו, של העם שלנו. מותר, מותר לחלוק על תוכני אמונה או אידיאולוגיה, אבל תוך כיבוד זכותו של האדם האחר, הגבר או האישה, לאמונה שונה, למחשבה אחרת. מותר לחלוק, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

על דמותה של המדינה היהודית, על הרכיבים שלה, אבל תוך ידיעה שאנחנו שותפים, כל אחד בדרכו וטעמו, לעבר ובוודאי לעתידה של המדינה. מותר לחלוק על אופי המשטר הדמוקרטי, תוך הבנה שהחיים שלנו משותפים והכלים הם לא יותר מדרך שבה אנחנו מיישמים את העיקרון שאני מקווה שכולנו תומכים בו. ומותר כמובן לחלוק על נושאים כלכליים, סביבתיים, חינוכיים, תוך ידיעה שלא יעזור לנו כלום, נמשיך לחיות כאן ביחד.

תודה רבה. הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק תאגידי מים וביוב

15), התשפ"ג 2023, שהחזירה ועדת הכלכלה. מסקנות ועדת הבריאות בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מיכל שיר סגמן, אברהם בצלאל וחילי טרופר בנושא: היעדר פגייה בבית החולים יוספטל שבאילת, מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת דבי ביטון, חילי טרופר, חוה אתי עטייה, גלעד קריב ועאידה תומא סלימאן

מסקנות הוועדה לביטחון לאומי בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת יוראי להב הרצנו ונעמה לזימי בנושא:

חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. אני אמשיך את הנושא שעלה היום לדיון בוועדת הבריאות. לאחרונה נפטרה הדוגמנית קארין באומן, לאחר שנים רבות של סבל בגלל הפרעת אכילה. אנו זוכים לשמוע על הנושא רק בהקשר של מפורסמים, אולם חשוב לדעת כי זוהי מחלה איומה ומסוכנת, היכולה לפגוע בכל אחד ואחת מאיתנו. הפרעות אכילה זאת לא הבעיה המטבולית, אנורקסיה ובולימיה הן לא מחלות של דוגמניות ולא סימפטום של חברת טיקטוק או רייטינג. זוהי מחלה הפוגעת בכל המגדרים, המגזרים, הגילים, ביהודים, בערבים, בחילונים, דתיים, חרדים. מומחים הגדירו זאת כהפרעות נפשיות קשות הפורצות בגלל גורמים פסיכיאטריים הנעוצים במשברים קשים, כולל פגיעות מיניות מודחקות ומושתקות. תוסיפו לכך את המציאות הנפשית והתובענית, את המשברים הנפשיים והטראומות, הגורמים לעלייה בשיעור הסובלים מהפרעות אכילה. המטענים הרגשיים הקשים מצטברים אצל ילדות וילדים ללא מענה וללא טיפול. כל זה הופך לפצצה מתקתקת עד שהיא מתפרצת ומוצאת ואת ביטויה גם בהפרעות אכילה. משם זהו מורד חלקלק. בתחילה עלולה להיות התלהבות המתעלמת מהסכנה האורבת לחולה. מחמאות על הרזון, על הגוף שעומד בקריטריונים של אופנתיות חברתית. אולם לחולים בהפרעות אכילה זוהי נקודת הידרדרות המשאירה מאחור את הרזון השפוי. החולה הופך לשלד מהלך נטול כוחות. חוסר המענה המערכתי אינו נותן כיסוי ראוי, לא בהיקף כוח האדם המטפל בסובלים מהפרעות אכילה ולא בהיצע המיטות, הקליניקות והזמינות אליהם. היום בישיבת ועדת הבריאות דנו בנושא כואב זה, שהמערכות אינן ערוכות לטפל בו כראוי. טיפול בהפרעות אכילה דורש הפעלת צוות רב-תכליתי, טיפול רפואי, קליני, נפשי, תמיכה אישית, מרחב מכיל. יש צורך במיטות ייעודיות במחלקות אשפוז בריאות הנפש, תגבור הטיפול הנפשי והרגשי, קבוצות תמיכה של המאושפזות והמאושפזים בתוך המחלקות, הכשרת צוותים וכמובן הדרכת הורים ובני משפחה. אני קוראת גם להכריז על תוכנית לאומית לנושא הפרעות האכילה. טיפול מערכתי חברתי וחינוכי במקביל לשיפור הטיפול במחלה הנוראית, שהיא מחלה קוטלת והורגת, מחלה שאינה שונה מכל מחלה ממארת המאיימת על חיי החולים בה. משפט לסיכום. ובחרתם בחיים. תודה רבה. חבר הכנסת סימון דוידסון. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. בבוקר הייתי בוועדה, ישבתי שעתיים בוועדה מרתקת, שאתה עמדת בראשה, אדוני, ועדת הרווחה. לצערי כמעט בכל הדיונים שבהם אני יושב בכנסת אני מרגיש שאנחנו משמשים כפלסטר, ומתחילים להפעיל אותנו רק כשמגיע מחקר קיצוני או קורה משהו דרמטי. גם היום הרגשתי כך. למה הרגשתי כך? כי כל הנאומים וכל המחקרים מדברים על מה עושים עכשיו עם נוער בסיכון. יש נוער בסיכון במצבים מאוד קשים ויש מצבים שאפשר לטפל בהם, אבל כמעט לא דיברו על נושא המניעה, כמעט לא תהו מה אנחנו עושים מהיום והלאה כדי שפחות ילדים ונוער יגיעו לסטטוס של נוער בסיכון. זה מה שמפריע לי בהרבה מהדיונים, זה לא מהיום, זה הרבה מאוד זמן. אני מרגיש שאין לנו תוכנית ארוכת טווח כדי לדעת מה אנחנו עושים כמדינה כדי שפחות ופחות נוער יגיע למצב שהם לא נמצאים בבית, זרוקים, אלימות, סמים, פשע והדברים הכי נוראיים. אני ביקשתי זכות דיבור ונתתי את הפילוסופיה שלי. מכירים את הפילוסופיה שלי, יודעים מאיפה אני בא ומה אני עושה, אבל גם אחרי שדיברתי, סיימנו את ישיבת הוועדה, הרגשתי שלא יהיה שום דבר קדימה, שלא ייעשה שום דבר מהדברים שאמרתי, לכן החלטתי היום ומחר ובשבוע הבא לדבר על הדבר הזה שנקרא מניעה. אחד הכלים המשמעותיים למניעת הגעת נוער לסיכון הוא נושא של פעילות אחר הצוהריים. ברגע שנוער, וזה מתחיל מילדים, דקה אחרי שהוא יוצא מבית הספר יהיה עסוק אם זה בפעילות ספורט, אם זה בתנועות נוער, במוזיקה, בתורה, לא משנה במה, אבל יהיה עסוק ולא יסתובב ברחובות, השינוי יהיה דרמטי. דברים כאלו, כמו שאמרתי היום בוועדה, נעשו בעולם. תוכנית איסלנד, שבעקבותיה גם המדינות הנוספות באזור עשו את אותה התוכנית, מה התוכנית אומרת? בעצם, בשנות התשעים, לאחר שהגיעו שם לממדים מטורפים של סמים ואלכוהול ופגיעה בנפש של אנשים, מספר אחת בעולם בהתאבדויות, המדינה לקחה את התוכנית לעשר שנים ובנתה עשרות אם לא מאות מתקני ספורט, הכשירה מאות אגודות ומאמנים, לקחה את הנושא של המוזיקה כנ"ל. היום המחקרים מראים שאיסלנד היא המדינה עם אחוזי הפשע, הסמים והאלימות הנמוכים ביותר באירופה. אחרי 30 שנה, מהפך, מהמקום הכי גרוע למקום הכי טוב. לכן, אני רוצה לסיים במשפט. הגיע הזמן שיהיה פה שולחן עגול של חינוך, ספורט, רווחה, בריאות. ישבו כולם ביחד, יהיה איגום משאבים, יעשו תוכנית קדימה כדי לדאוג לילדים שלנו. תפילה, באמת, שזה יקרה, תודה. תודה רבה.

הייתי מציע לך באמת ליצור מפגש עם האנשים המקצועיים של משרד הרווחה שהיו שם, כי הם אמרו שהם מוכנים לדבר הזה. כן, אני כבר דיברתי איתם, תודה. יופי, מצוין. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, איננה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר,

אני רוצה לדבר היום על מה שמכונה רפורמה משפטית, ומה שאני אומרת, שזה מחטף שלטוני. אם יש כאלה שחושבים שהאירוע נגמר, הם טועים ומטעים. אני מבינה שרוב הציבור הישראלי רוצה תקווה, שקט ושלום. במקום זה, אני אומרת לכם, יהיו פה דמעות ובלגן.

אני יודעת שזה לא פופולרי, אני יודעת שלפי כל הסקרים, וזה טבעי,

בן אדם תמיד רוצה לשאוף לתקווה,

איכשהו דברים יסתדרו והדברים הגרועים לא יגיעו. היום מתנהלות שיחות בבית הנשיא אבל אנחנו יודעים, יודעים בדיוק, ואני פונה מבמה זו ליאיר לפיד ולבני גנץ: אתם יודעים עם מי יש לכם עסק, אתם יודעים מה הכוונות של הצד השני, אתם כבר הייתם בסיפורים האלו, אתם יודעים שכל מה שסוכם או יכול להיות מסוכם עם בנימין נתניהו זה בסוף לא יקרה, כי האדם כבר בגד ובגד, ושיקר ושיקר, ורימה ורימה, וכל זה כבר היה. אז כל הסיכומים או הרצון עכשיו להרגיע בעצם משרתים את הקואליציה ואת בנימין נתניהו. בעצם בזה הוא הצליח, הוא הצליח להוריד את המחאה, להעביר תקציב, בינתיים שיחות בבית הנשיא, ובסוף יהיה פיצוץ כי הוא אחר כך יאשים אתכם שאתם הייתם לא רציניים ואתם תגידו שהוא לא היה בסדר. אנחנו כבר ראינו את הסרטים האלו, וגם אם זה לא יקרה עכשיו זה יקרה אחר כך כי אף אחד לא מתכוון לכנס את הוועדה הזאת. עכשיו ראינו שהליכוד רוצה למנות שני נציגים כביכול בוועדה לבחירות שופטים. לפחות הם מגישים שני מועמדים. אתם לא יכולים להסתדר ביניכם, רבים מי יהיה נציג האופוזיציה. אנחנו חייבים אחדות באופוזיציה, אנחנו חייבים להגיע למצב שיהיה לנו נציג יחיד באופוזיציה, וזה יהיה המועמד שלנו. אז מצד אחד יש לנו עסק עם מישהו שבגד, רימה ושיקר, ואם לא עכשיו אז אחר כך, מצד שני יש לנו עסק איתכם, גנץ ולפיד, שלא מסתדרים אחד עם השני. באמצע יש את מדינת ישראל עם הדבר הזה שנקרא רפורמה משפטית, שקורע אותנו, קורע אותנו למריבות, לגזרים, לבלגן, גורם נזק אדיר, גם לחברה, גם לכלכלה וגם לנו כמדינה. אז כל אלו שחושבים וחשבו שיהיה פתרון, הפתרון היחיד הוא גניזת הרפורמה בצורה טוטלית, לא יקום ולא יהיה.

וכן לחשוב על רפורמה במערכת המשפט אבל מאפס, עם לב פתוח וידיים נקיות. תודה רבה.

חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. שלוש דקות. תודה רבה, אדוני. כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר איתכם על נושא שהבנתי

יוקר המחיה. מסתבר שהוא גם הקים ועדה ליוקר המחיה.

הוועדה הזאת כבר הוקמה לפני חצי שנה. שר השיכון פה, אני אזכיר לך את זה, קבינט ליוקר המחיה הוקם. היו"ר שלו הוא ראש הממשלה. ממלא מקום היו"ר הוא שר האוצר, האחראי על המצגות הוא שר הכלכלה ניר ברקת, ומי שאחראי בו על הדיור הוא כבודו. והיום בבוקר ראש הממשלה הקים את אותה ועדה בשנית. ואני שואל את עצמי, למה? למה להקים בדיוק את אותו פורום? למה שיהיו שני שרי משפטים?

זה לא רק העניין של שני שרי משפטים, זה עניין של להקים בדיוק את אותו פורום. קמה ממשלה,

להקים בדיוק את אותו פורום, את הקבינט שאמור להילחם ביוקר המחיה, שוב אחרי חצי שנה. אני שואל את עצמי, מדובר באנשים רציניים, הם ודאי לא רוצים להטעות את הציבור, אז חוץ מכותרת ומסיבת עיתונאים נחמדה, למה לא התכנסתם עד היום? הפורום שהוקם, הוועדה הזאת היא בדיוק אותה ועדה,

ואני שואל: למה לא התכנסתם עד היום? התעסקו בדברים אחרים. איזה דברים יותר חשובים מיוקר המחיה במדינת ישראל? להרגיע את העם, להסביר לעם שהפסדנו בבחירות, להסביר לעם שהעם בחר בנו. לאט-לאט, כל דבר במדינת ישראל לוקח קצת זמן. עכשיו הגענו למצב שמתחילים לדבר גם על יוקר המחיה. אני אסביר לאדוני משהו: יוקר המחיה במדינת ישראל הוא לא משהו שאפשר לחכות איתו, כי בסופו של דבר הציבור שמממן את המדינה הזו באמת לא יכול להמשיך יותר. יוקר המחיה פה גדל בצורה דרסטית בכל פרמטר. לא לכולם בבית הזה יוקר המחיה הוא הדבר הראשון החשוב והדבר הראשון שהם נפגשים בו, אבל אני רוצה לסבר את האוזן, הירקות, הפירות, החלב, הבשר, הטיטולים, תחליפי המזון,

כל דבר שקיים במדינת ישראל,

ואני אפילו לא מדבר על הבנקים. היום בדיוק עשינו דיון בנושא הזה, היום עשינו דיון בנושא יוקר המחיה גם בבנקים, לגבי הריביות הגבוהות מול הריביות הנמוכות מאוד על הפיקדונות. ואתה יודע מי לא הגיע לדיון? מי?

תודה רבה. תגיד איזה משפט סיום, תסכם. כי זה מה שקורה במדינת ישראל, פשוט לא אכפת לאף אחד פה מיוקר המחיה,

בגלל שאתה מולי, ואנחנו לא מכירים מספיק טוב, אני באמת בא מרצון טוב. אני באמת מבקש, הדבר הזה הוקם לפני חצי שנה, והוקם היום שוב, תתכנסו, תדונו בזה, תקלו על אזרחי מדינת ישראל שלא יכולים יותר.

חבר הכנסת כץ, לאיזו ועדה לא הגיעו הבנקים? ועדת המשנה לבנקאות בוועדת הכלכלה. הבנקים לא הגיעו לבנקאות, ועדת הכלכלה? הם זומנו? זומנו לדיון, החליטו לא להגיע. הם אומנם שלחו נציג כללי שייצג את כולם, אבל הם עצמם החליטו שלא להגיע.

זכות הציבור לדעת.

זכות הציבור לדעת, ואני אזמין אותם גם מפה, אגו הוא לא הצד החזק שלי, אזמין אותם מפה לדיון נוסף, כי אנחנו צריכים לחשוב ביחד ולראות איך אנחנו עוזרים למדינת ישראל. תודה רבה. חבר הכנסת עופר כסיף,

איימן עודה,

חברת הכנסת מירב כהן,

חבר הכנסת עידן רול, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, כבוד השר, היה לי נאום שלם מוכן על מדיניות החוץ ועל נקודות התורפה, לצערי, במדיניות החוץ הנוכחית, אבל קודם אני חייב להתייחס לדברים שאמר פה השר אמסלם. השר אמסלם האשים אותנו בכך שאנחנו האנשים הכי אלימים במדינת ישראל, זה מגיע מאחד האנשים שהאמירות שלו מתחרות רק בשפת הגוף שלו כשהוא עומד פה, בכמה שהן אלימות. לפני שכולם יקפצו ויגידו שזאת גזענות,

זאת לא גזענות, זה בגלל איך שהשר אמסלם מתנהג, לא בגלל המוצא שלו. וכדי להסביר כמה מטורף זה וכמה אבסורד זה שהוא מאשים אותנו באלימות, בואו ניגע בכמה מהאמירות, ממש מקבץ מאמירות עבר של אמסלם. הוא קרא ליושב-ראש הכנסת הקודם חבר הכנסת מיקי לוי "סמרטוט רצפה"; הוא אמר: אם אני אהיה יו"ר הכנסת, אני לא נותן להם להיכנס לשטח הכנסת, הוא קרא ליו"ר האופוזיציה, ראש הממשלה לשעבר לפיד, "מפעל רדיואקטיבי של שקרים"; הוא אמר שחייבים להעמיד לדין את נשיאת בית המשפט העליון חיות, הוא אמר על הממשלה הקודמת שהם כנופיה מטורפת, בולשביקית ואנטי-ציונית שהשתלטה על המדינה,

הוא אמר כך: כשם שהשמאל דורס אותנו היום, כך נדרוס אותו כשנחזור לשלטון, הוא דיבר גם על מערך הפקידות, המערך המקצועי,

פקיד שלא יעזור לנו, נחתוך לו את המשכורת, הוא כינה אנשים בשמות, הוא העליב אחד-אחד, הוא עמד פה

ניצל לפחות 90% מהזמן הרב שיש לו כאן על הפודיום ליצירת פילוג, שנאה, איומים, סטריאוטיפים, גזענות, כל דבר שמייצר לבית הזה שם רע ומחלחל לחברה הישראלית, שמאבדת עוד ועוד מהאמון שלה ומהכבוד שלה לממסד הזה. אמסלם מבחינתי, וזו הסיבה שאני אנאם על זה שוב ושוב, הוא אחד הסממנים הכי קיצוניים של הידרדרות מוסרית, התנהגותית, דיבורית, שפתית, תרבותית של הבית הזה. זה בן אדם שבשונה מאחרים, שאולי לפעמים מתלהטים, הוא עושה את זה בווליום אחר ובצורה אחרת, הוא באמת מאבד פה רסן,

אין לו עשייה שתיתן קונטרה ותהפוך את המינון של הרע לקצת יותר נסבל. זה בן אדם שהחזיק בכל כך הרבה תפקידי מפתח ולא מצא לנכון ולו פעם אחת לעשות איתם משהו משמעותי לטובת האזרח ששם אותו כאן, ומבחינתי זה אקט יותר אלים מהכול, כי כשנבחר ציבור מועל בתפקידו באופן יום-יומי, זו אלימות כלפי הבית הזה, זו אלימות כלפי הממסד הזה ומה שהוא מייצג, וזו אלימות כלפי הדמוקרטיה, כי הגעת לפה בשביל להיות משרת ציבור, בשביל להיות נבחר ציבור.

אולי במקום לחפש את הסינק הבא ואת הריב הבא, תנסה פשוט לעבוד.

חברת הכנסת יסמין פרידמן. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, כמו כל ועדה שאני נכנסת אליה וכמו כל הדברים שקורים כרגע במדינה, גם נושא מוסדות הסיעוד וכוח האדם בהם מוזנח כבר שנים רבות. למעשה עובד במוסדות הסיעוד נאלץ לעבוד כ-300 שעות בחודש, לקלח חמישה בשעה, להאכיל, להחליף טיטולים, להלביש, לתת תרופות ועוד, כשכל זה בשכר עלוב ומבזה.

חודש יוני שנת 2023, הינה אני מוקלטת ואומרת למשרד הבריאות: בעשור הקרוב יהיה מחסור של 10,000 מיטות במוסדות הסיעוד. האם תעשו עם זה משהו? האם תיקחו לתשומת ליבכם את מה שאני אומרת כרגע? גם במקצועות הרפואה ידעתם לפני 20 שנה שצפוי מחסור ברופאים בכל המקצועות, בעיקר בפריפריות, כלום לא עזר. לא היו תוכניות עבודה, ואכן היום הפריפריות הכי סובלות משירותי רפואה ירודים. בשנת 2020 הממשלה אישרה הבאה של עובדים זרים מנפאל לטובת הסיעוד עם פטור מאגרה שנתית, התקנה פקעה, וכעת על מוסדות הסיעוד לשלם 7,240 שקלים על כל עובד. למעשה, איך מוסדות שמעסיקים 100 עובדים ישלמו פתאום 800,000 שקלים בשנה? המוסדות האלה אינם יכולים לעמוד באגרה, וכנראה בעקבות זה ייאלצו לפטר 1,100 עובדים במקום שגם ככה סובל ממצוקת כוח אדם. זה פשוט מכת מוות גם למוסד וגם ללקוחות המוסד, שהם הקשישים הסיעודיים. מי ימלא את מקומם? הישראלים לצערי לא הולכים לעבוד בעבודות האלה. העובדים הקיימים נשחקים במהירות, והמדינה לא מוכנה לוותר על מיסים של 8 מיליון שקלים לטובת טיפול ראוי, יציב וארוך. ענף הסיעוד הביתי אינו נדרש לשלם אגרה זו, ולכן לא ברור מדוע המוסדות כן, בזמן שהם בקושי שורדים. עכשיו אני באמת שואלת: מה אתם מצפים שיקרה?

שהם יסגרו? שהם ישלחו את הסיעודיים לבתים שלהם? שהמשפחות ייקחו אחריות? אין לי מושג למה אתם מצפים, ולכן אני קוראת מכאן לשרי הממשלה, לשר הבריאות, לפתור את הסוגיה הזאת במהירות, כי למעשה כבר יומיים שהעובדים בענף הסיעוד לא חוקיים במדינה.

תודה רבה. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, איננו, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, איננו, חברת הכנסת יאסין,

חבר הכנסת גדעון סער, בבקשה.

היושב-ראש, כנסת נכבדה, מתקיים הדיון בהחלטת הממשלה בדבר העברת הסמכות של שר המשפטים בהליך הבירור המשמעתי בעניינו של רב העיר צפת לשר לשירותי דת. אני רוצה לומר שאני מכיר את הנושא הזה באופן אישי מתקופת כהונתי כשר המשפטים, ואני רוצה להסביר מדוע אנחנו נצביע נגד בקשת הממשלה. קודם כול, הממשלה הקודמת, הכנסת אישרה זאת, העבירה את ההחלטה, את מכלול הנושא של דין משמעתי נגד רבני ערים, משר המשפטים לשר לשירותי דת. היא עשתה זאת לבקשתי, והטעם לכך היה שמאחר שהסמכויות הנוגעות למינוי של רבני ערים וכדומה עברו בזמנו למשרד לשירותי דת, אין טעם שרק הסמכות של ההעמדה לדין משמעתי לבדה תישאר במשרד המשפטים ללא אחריות כוללת על התחום, ומן ההיגיון שזה יהיה במשרד לשירותי דת. השר לשירותי דת אמר לי אז שהבקשה הזאת,

והוא קיבל את הדבר הזה, אבל ביקש חריג לגבי הליך שכבר היה בטיפול בין היתר בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ של ראש העיר צפת, ואני כיבדתי את בקשת השר לשירותי דת ואמרתי שהנושא הזה, שהטיפול בו החל, יישאר במשרד המשפטים, וכל שאר האחריות הרחבה תועבר למשרד לשירותי דת. היה הליך שידע שלבים רבים, שבמהלכו גם עמדתי על היקף שיקול הדעת שלי כשר משפטים לאחר ההכרעה של בג"ץ בעניין הזה, ובעקבותיו החלטתי להמשיך בהליך. קוים הליך של שימוע לרב העיר צפת והשלמה לשימוע, ולאחר שהכנסת קיבלה את ההחלטה להתפזר והקדנציה הסתיימה, התיק הועבר לקראת סיום לשר יריב לוין במסגרת תיק החפיפה בין העניינים שצריך להשלים את הטיפול בהם. מוזר מאוד להעביר בשלב הזה את הדיון, ובעצם הכנסת מחליטה בעניין ספציפי אחד של אדם אחד, היא לא מקבלת החלטה כללית, כפי שעשתה אז הכנסת הקודמת.

הדבר המעניין הוא שאז האופוזיציה התנגדה לבקשת הממשלה, ובכל זאת הכנסת אישרה אותה.

אני כבר מסיים, אדוני היושב-ראש. אנחנו מקבלים החלטה ספציפית בעניינו של אדם. אני חושב שזה לא נכון, ואני אומר את זה אפילו אם הייתי מתעלם מהעובדה שלמיטב ידיעתי בנו של רב העיר צפת מכהן בממשלה.

לפי דעתי, לא היה צריך לבצע שום שינוי אלא רק להשלים את הטיפול במשרד המשפטים בתהליך שכבר היה קרוב לסיום. מהטעמים הללו אנחנו נתנגד לבקשה,

תודה רבה לחבר הכנסת גדעון סער. הדובר הבא הוא חבר הכנסת נאור שירי. שר המשפטים לשעבר,

זה החוק, פר מקרה, זה החוק במשרד המשפטים. פעם זה היה, וזה חזר וזה עבר. לא מעבירים את הנושא הזה ספציפית. זו סמכות, לא, לא. אתה לא שמעת אותי, אדוני היושב-ראש. הנושא כולו עבר ביוזמתי למשרד לשירותי דת בקדנציה הקודמת, אבל היה לו סייג אחד, לבקשת השר לשירותי דת דאז, והוא העניין שבו התחלנו לטפל, של רב העיר צפת. כעת מה שהכנסת עושה, היא מעבירה רק את המקרה הפרטני, כי כל השאר כבר עבר,

כן, אבל הוא על סף סיום. הוא לקראת סיום ההליך, הוא לא בתחילתו. אוקיי. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, בפעם הקודמת שעליתי רציתי לפתוח קודם כול בהבעת צער על אובדן החיילים ליה בן נון, אוהד דהן ואורי יצחק אילוז, זיכרונם לברכה, ולהביע מפה זעזוע עמוק על הדרך שבה בישראל 2023 מציינים אובדן של חיילים באופן מזעזע. אני חושב שזו הייתה הפעם הראשונה, תקנו אותי, חבריי חברי הכנסת, שאפילו לא היו הלוויות וכבר באולפני הטלוויזיה, באמצעי התקשורת המהוללים של אולפן מסוים, יושב חבר כנסת אחד שאפילו מלש"ב לא היה, והוא כבר מחווה דעה בנוגע לתחקיר ביטחוני מעמיק עם הסקת מסקנות וידיעה לגבי איך צריכה להתנהל שמירה ואיך צריכה להתקיים שגרה בגבול. אני יושב ושומע את אותו חבר כנסת, והייתי בהלם על היוהרה שיש באנשים לדבר על דברים שאין להם מושג בהם, לא שירתו דקה וחצי בצבא, עם אפס ניסיון, ובקושי 24 שעות אחרי פיגוע לתת את הסקת המסקנות. לא סיימתי להיות בהלם מזה, ואז באמת הגענו לשפל המדרגה, שהייתה כפולה, רמיזות מכוערות, אמירה של חצאי דברים, כאילו לנסות לייצר מציאות בדבר מה גרם לאירוע, איך המגדר תורם לאפקטיביות החיילים. לא סיימתי להזדעזע מזה, ואז פתחתי את הטוויטר וראיתי שיש עיתון שהגדיל לעשות ברוב חוצפתו, אדוני היושב-ראש, תגיד לי את דעתך, כשהעלים תמונה של חיילת שנפלה, לוחמת ששומרת על מדינת ישראל, על כולנו, ובישראל 2023 פשוט אין תמונה שלה. לא מציינים שהייתה לוחמת, רחמנא ליצלן. להגן עליכם היא יכולה, לתת שלוש שנים מהחיים שלה היא יכולה, המשפחה שמקריבה את ההקרבה הכי גדולה, את הקורבן הכי גדול, היא יכולה, אבל משפחה שכולה צריכה לקבל את ערוץ 14, שבאמת נותן לך מסקנות על איך ולמה היא נפגעה, רומז רמיזות, ואז עיתון בישראל מעלים את קיומה.

אחרי זה, אדוני היושב-ראש, משפט אחרון, אתם שואלים למה אנחנו חוששים שתעלימו את הדמוקרטיה, בדיוק בגלל זה. שום דבר לא קדוש יותר, כלום. הכול מותר. תודה רבה, חבר הכנסת נאור שירי. חבר הכנסת חילי טרוּפר, אינו נוכח, חבר הכנסת גדי איזנקוט, אינו נוכח. טרוֹפר, עם חולם. חבר הכנסת חילי טרוֹפר,

חבר הכנסת גדי איזנקוט,

חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד): כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, יוקר המחיה, זוכרים? יוקר המחיה כיכב בקמפיין הבחירות של הליכוד,

אבל מאז שהוקמה ממשלת ההפיכה המשטרתית יוקר המחיה

אבל אזרחי המדינה הרגישו אותו היטב כל הזמן. אזרחי ישראל לא יכולים להרשות לעצמם להתעלם מיוקר המחיה. זה צל שמאפיל על חייהם ומדיר שינה מעיניהם, משכנתה, קניות, סופר. והינה עכשיו גם הממשלה הפנימה שאולי צריך לדבר על זה. וכך אתמול הקימה הממשלה בקול תרועה גדול ועדת שרים לענייני יוקר המחיה, ועדת שרים שהרכבה כמובן כמעט זהה לוועדה אחרת, שאמורה לדון, הפלא ופלא, באותם נושאים בדיוק, ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה, המוכרת יותר בשם הקבינט החברתי-כלכלי. אותה הגברת בשינוי אדרת. הקבינט החברתי-כלכלי, שהוקם בפברואר, כונס, כמה פעמים? רק פעם אחת, בסוף אפריל, לא חלילה כדי לעסוק ביוקר המחיה אלא בסוגיית החשמל הכשר, נושא ממש מהותי. דרך אגב, זו לא הפעם הראשונה שקמה ועדה שתפקידה לבחון את הסוגיה הכואבת של יוקר המחיה. למעשה זו הפעם החמישית שזה קורה בעשור האחרון. חמש פעמים. מעודד? לא ממש. מאז שנולדה אתמול צמחה ועדת השרים מ-11 ל-14 חברים. מרגש לראות כמה שרים רוצים להיות בחזית המאבק ביוקר המחיה, או לפחות זה היה יכול להיות מרגש אילו זה היה קורה לפני חצי שנה ולא עכשיו, בעקבות הביקורת הציבורית על תפקוד הממשלה. חבל גם שראש ממשלת הביזה לא כינס את הוועדה לפני שאושר תקציב המדינה לשנתיים הקרובות, ולפני שראש הממשלה הסחיט חילק 14 מיליארד שקלים כספים קואליציוניים לשותפיו. בינתיים הוועדה שהוקמה אתמול כונסה כבר היום. זה היה יכול להיות סימן טוב לבאות אלמלא העובדה המצערת ששניים מהשרים החברים בה בחרו להיעדר מהדיון, שר הכלכלה ושר האוצר, שהוא במקרה גם ממלא מקום יושב-ראש הוועדה. אולי מישהו צריך להסביר להם, ככה בשקט, איך המשרדים שלהם קשורים ליוקר המחיה? ולמרות שלל הסימנים המדאיגים, אני באמת מקווה שבניגוד לוועדת הריכוזיות, לטרכטנברג, לקדמי,

לקבינט הדיור, למטה הדיור הלאומי, לוועדת זליכה, לקבינט החברתי-כלכלי ולקבינט המומחים,

הפעם זה יקרה, ויוקר המחיה ימוגר. אז שיהיה לנו בהצלחה. תודה רבה. חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות,

חבר הכנסת אריאל קלנר, מוותר, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת דני דנון,

חברת הכנסת טלי גוטליב, אינה נוכחת. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, בחודשים האחרונים היו לציבור הישראלי אין-ספור הזדמנויות להיווכח כי אין בישראל ממשלה מתפקדת בעצם בשום תחום. אבל הכישלון, החידלון שלה בתחום המאבק ביוקר המחיה הוא אולי הגדול ביותר והמחפיר ביותר. הממשלה בחודשים האחרונים איבדה לגמרי כל שליטה על האירוע. הכול עולה, חשמל, ארנונה, דלק, חלב, לחם, עוף, שמן זית הכול. עלות העגלה בסופר מזנקת כמעט מדי יום. שער הדולר נחלש בחמישה חודשים כמעט ב-10%, והתוצאה, כמובן גם היבוא התייקר. הכול עולה. מה הממשלה עושה בנדון?

שום דבר. במהלך מערכת הבחירות נתניהו עשה קמפיין שלם על יוקר המחיה, הלך לסופר, הצטלם עם קרטון חלב, הבטיח הבטחות, ובחמישה חודשים לא עשה כלום, פשוט כלום. איבד עניין, איבד שליטה, ושוב גרם נזק לא יתואר לכלכלה שלנו. לפני כשבוע הוא פתאום התעורר והקים ועדה, ועדת שרים, שאגב התכנסה היום והתפזרה לשבועיים. באמת, מה בוער?

מה הכי מצחיק באירוע הזה? למוחרת אישור תקציב המדינה הוא הודיע כי מדובר בבשורה, והתקציב מאפשר להיאבק ביוקר המחיה. אתם זוכרים את זה? וזה כמובן היה שקר וקשקוש, אבל בואו נניח שבמציאות האלטרנטיבית שנתניהו חי בה זה נכון. ואם בתקציב ובחוק ההסדרים יש בשורות וכלים, מדוע אתה צריך להקים ועדה? אבל אין כלום. אדוני ראש הממשלה, יש לי חדשות בשבילך: על מנת להיאבק ביוקר המחיה לא צריך ועדה. לא צריך ועדה. מה כן? צריך פשוט לעבוד בזה. למשל, להוריד את המע"מ ב-2% לא צריך ועדה, להעלות את קצבת אזרח ותיק לא צריך ועדה, וגם לפתוח את השוק ליבוא, כפי שאנחנו התחלנו, לא צריך ועדת שרים. צריך ממשלה מתפקדת. אבל האמת היא שהמאבק ביוקר המחיה לא מעניין את הממשלה הזאת, אחרת לא הייתם מחלקים 14 מיליארד שקלים כספים קואליציוניים. אתם ממשלה, וקואליציה, כושלת, שכל יום הורסת את עתיד כלכלת ישראל, פוגעת במשק ופוגעת בכל אזרח ישראלי. את הנזק הזה אנחנו נצטרך לתקן לכשנחזור לשלטון בקרוב.

תודה רבה. חבר הכנסת משה שמעון רוט, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה. שלוש דקות. תודה רבה, אדוני היושב בראש. כנסת נכבדה, אני חייבת להצטרף לדבריו של חבר הכנסת נאור שירי ולהרחיב קצת מנקודת מבט נשית.

אני רוצה להשתתף בצערן של משפחות החיילים היקרים שלנו שנפלו: ליה בן נון, זכרה לברכה, אורי יצחק אילוז, זכרו לברכה, ואוהד דהן, זכרו לברכה. שבוע קשה מאוד. אני רוצה לחדד כמה מהדברים שאמר קודם חבר הכנסת נאור שירי ולדבר על זה. אתמול באולפן בערוץ 14 נאמרו אמירות שבאמת קשה לעבור עליהן לסדר-היום. אני רוצה רגע לצטט ולהגיד כמה מילים: "גם את זה צריך לשים על השולחן: לוחם ולוחמת לבד, 12 שעות בלילה, מראש יש פה טעם לפגם. בבודקה מטר על מטר. יש פה חוסר מקצועיות, יש פה זלזול בערכי הצבא, יש פה אג'נדות שמאל מטורפות". באמת אין מילים לתאר את החלחלה, הגועל, שחשתי אחרי ששמעתי את הדברים האלה. אמירות אומללות, שוביניסטיות, מעוותות, ועוד באותו היום שאנחנו קוברים את ילדינו, את גיבורי ישראל, רומזים כלפיהם רמיזות באמת בלתי נתפסות. ליה, זכרה לברכה, נאבקה כדי להיות לוחמת בצבא הגנה לישראל. יש כל כך הרבה נשים בתפקידי לחימה היום בצה"ל שעושות עבודה מופלאה.

יש פה חברת כנסת, שרן השכל, שהייתה לוחמת קרבית במג"ב, ואני מצדיעה לה, וגם הקשבתי לה בבוקר כשהיא התראיינה ברדיו וסיפרה על השירות הצבאי שלה. ובאמת, לשמוע אמירות כאלה, שהופכות נשים לכלום ושום דבר, לאיזה חפץ שינצלו אותו או שיש לו איזה אג'נדה מינית, זה פשוט מבזה ודוחה. ואני רוצה גם להגיד שכמישהי ששירתה בצבא כמעט שבע שנים, גם כחיילת וכקצינה כמובן, לא בתפקיד לחימה אלא בתפקידים של תומכי לחימה, מצאתי את עצמי אין-ספור שעות בשמירות עם חיילים,

בסיורים. נכון כל מי שהיה בצבא עשה תורנויות? חלק מהתורנויות בצבא זה לשמור ביחד, גם אם את לא לוחמת בגדוד קרבי. מעולם הנושא הזה בכלל לא היה על השולחן.

וחיילת לא יכולים להעביר שמירה ביחד? בכלל לא הצלחתי להבין. הדבר הזה היה נהוג עשרות שנים אחורנית, ובשנת 2023 אנחנו מוצאים שיש בעיה לשים אותם ביחד במשמרת. אז אני רוצה להגיד לערוץ 14, אם אפשר קצת שקט בצדדים זה יעזור. ששש, דניאל.

אז אני רוצה לסיים ולהגיד שאני קוראת לערוץ 14 לקחת את דבריהם בחזרה. זה בסדר גם להודות בטעות ולהגיד: אמרנו אמירה שהיא לא מתקבלת על הדעת ולא בסדר, ואנחנו חוזרים בנו מהאמירות האלה. ואני רוצה לפנות לכל הלוחמות האהובות שלנו בצבא, לחזק את ידיהן, וגם לחזק את כל הנערות שהן לקראת גיוס, כולל הבת שלי, שהיא בתהליכי מיון לצה"ל, ולהגיד להן: אנחנו מאחוריכן, ואנחנו נאפשר לכן, ונתמוך בכן להיות לוחמות בצה"ל ולהגשים את עצמכן בכל צורה שתבחרו.

תודה רבה. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, בהמשך לשיח שהיה כאן על ועדות ועוד ועדות ועוד ועדות, שכל אחת מהן הורגת את הנושא שבעצם מדברים עליו, אני רוצה לדבר על ההחלטה שהייתה לשר החינוך לפני כשבוע, ופורסמה: להקים ועדה חדשה שתבחן את כל הנושא של החינוך המיוחד במערכת החינוך. עכשיו, תראו, הנושא של החינוך המיוחד הוא משבר שמי שמשלם עליו מחיר מאוד מאוד יקר זה הילדים שזקוקים להכי הרבה תמיכה וליווי ומענים בתוך המערכת. הייתה רפורמה לפני כשלוש שנים, רפורמה שנכשלה כישלון חרוץ, ואני אמרתי את זה גם כשרת החינוך, רפורמה שמושקעים בה הרבה מאוד כספים, אבל הילדים בַּפועל לא באמת מקבלים את המענים שהם צריכים לקבל. בְּפועל.

ואנחנו הקמנו ועדה מאוד מאוד גדולה, יותר נכון צוות מקצועי, שכולל אנשי מקצוע מהמטה, אנשי מקצוע מהשטח, אקדמאים, הורים, ארגונים.

כל מי שיש לו איזושהי נגיעה לחינוך המיוחד היה חלק מהצוות הזה, שהמטרה שלו הייתה לגבש את המערך של החינוך המיוחד באופן כזה שייתן את המענים הראויים לילדים, כשהיה ברור לכולנו שאין כאן עניין תקציבי, כי אני חושבת שהחינוך המיוחד הוא התקציב הגבוה ביותר שיש בתוך מערכת החינוך, אלא הסיפור הוא איך משנים את השיטה, איך נותנים מענים שמתאימים להיום, כשאנחנו יודעים שמספר הילדים בחינוך המיוחד הולך וגדל. אז במקום לקחת את העבודה שכבר נעשתה, והעברנו אותה בצורה מאוד מאוד מסודרת יחד עם אנשי המקצוע ממשרד החינוך, ולהמשיך מהנקודה שבה הפסקנו, כשהיא כבר הייתה ממש בישורת האחרונה, כדי שבשנה הבאה בעזרת השם הילדים כבר יוכלו להתחיל לקבל מערך שהוא קצת שונה,

אני אומרת לכם,

זאת תוכנית שתצטרך להיות תוכנית עשור, שמושפע ממנה גם החינוך הרגיל. אבל צריך כבר להתחיל, כי אחרת מרוב שאנחנו דוחים ודוחים ודוחים, אז לא הילדים של השנה הזו ולא הילדים של שנה הבאה, ולא בעוד שנתיים ולא בעוד שלוש ולא בעוד ארבע, יקבלו את מה שצריך. אבל לא, מה פתאום, הרי למה לעבוד? מקימים ועדה חדשה. ואז אנחנו מגלים שיש פה ממשלה שבאה לקשקש את עצמה לדעת. אוניברסיטה בגליל, כבר הגענו, כבר אישרנו, כבר אנחנו בישורת האחרונה, אנחנו בתכלס,

לא, רוצים ללמוד את העניין. מה יש ללמוד? כבר שנים מדברים על הדבר הזה. חינוך מיוחד, מקימים ועדה חדשה, למה להסתמך על מה שיש? יוקר המחיה, נתניהו צריך ללמוד את מה שקשור ליוקר המחיה? מי היה פה במשך כל כך הרבה שנים ראש ממשלה? הוא מכיר את זה על בוריו. אבל למה לטפל ביוקר המחיה? בואו נמציא מחדש, נא לסיים. עוד ועדה חדשה. אבל הרסתם בשנה וחצי כל כך הרבה, שצריך ללמוד. ממשלה שמה שהיא עשתה,

זה באה ופירקה כל חלקה טובה. ומה שאנחנו עשינו בזמן שאנחנו היינו כממשלת שינוי, זה הובלנו תהליכים.

מה שאתם עושים זה באים ודורסים את כל מה שרק אפשר. תודה רבה. חברת הכנסת פנינה תמנו,

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה.

הם כבר אומרים, לא צריך שימים יגידו, ימים אומרים.

לא ראינו אותך. זכותך קודם. זה בגלל שאני בחורה שנחבאת אל הכלים. אדוני היושב-ראש, השרים, כנסת נכבדה, אני רוצה לספר סיפור, וגם העליתי עליו פוסט בשבוע שעבר, על בחור בשם יעקב דגו, בחור שעבר לינץ' תקשורתי מטורף, אזרח פשוט שבסך הכול יצא לטייל עם הכלב שלו, עמד ליד מסעדה של השף טום אביב, העבריין הגזען טום אביב. מי שראה את הכתבה ששודרה בצינור על יעקב דגו לא יכול להאמין. פשוט קשה להאמין שאירועים כאלה ממשיכים להתרחש במדינת ישראל. יעקב בסך הכול טייל עם הכלב שלו כשאישה עוברת עם כלב קטן יותר. הכלב שלו זה כלב תקיפה. הוא מסמן לכלב שלו שלא לתקוף את הכלב הקטן,

או לשחק איתו, ופשוט משום מקום מגיעה איזו מלצרית, אומרת לו: אתה תקפת את הכלב שלך. אתה בעטת בכלב שלך. יוצא טום אביב הבריון, זה אחרי שאותה מלצרית כבר הגדילה לעשות, הזמינה ניידת משטרה שבחרו לעצור אותו.

על סמך עדות של איזה מלצרית שהוא בעט בכלב שלו. עוצרים אותו, הוא אזוק בידיים וברגליים, וטום אביב בא ופשוט מכניס לו אגרוף לפנים. השוטר לא עושה שום דבר. במקום לעצור את טום אביב, עלק שף, גזען, במשך תקופה עשו עליו לינץ' כאילו שהוא מתעלל בבעלי חיים. הבחור הזה, באמת, אני הסתכלתי על הראיונות שלו גם בזמן אמת וגם עכשיו. מסכן, עשה פוליגרף, ישב, הסביר.

אף אחד לא האמין לו. בגלל שהוא אתיופי, חד וחלק. בגלל שהוא אתיופי. לגמרי, חברת הכנסת גוטליב. והוא חטף מכות, והמשטרה עצרה אותו, פתחו לו תיק.

כתב אישום מתנהל נגדו בימים האלה במשך שנתיים. לקחו לו את הכלב, ג'וקר, לא החזירו לו עד היום.

ומה שמדהים, שעד עכשיו, גם כשימחקו לו את התיק של האלימות,

נכון. משאירים לו איזה שפיל עם הכלב.

הוא מתמודד עם כתב אישום, כשהמלצרית וטום אביב לקחו לו את הכלב, ועד היום לא החזירו לו את הכלב, עד השבוע שעבר, כשהצינור חשפו את המצלמות. אני מתביישת, ככה נראית משטרה? ככה נראים שוטרים?

היה רק צדיק אחד בסדום, אזרח שאינו ממוצא אתיופי, שאומר לו: תגיד לי, אדוני השוטר, אני ראיתי הכול, למה אתה לא עוצר, ואתה עוצר רק את הבחור האתיופי? הוא בכלל לא עשה כלום. ואני רוצה לומר לך, יעקב, סליחה. סליחה שהיית צריך לעבור את כל התלאות האלה, שנתיים שיימינג תקשורתי, לקחו לך את הכלב, שזה דבר הכי קרוב ללב ולנפש, ואתה מתמודד עם תיק. ואני רוצה לומר לך גם היום, כמו שכתבתי בפוסט, אתה לא לבד.

וטום אביב העבריין הגזען הזה צריך להיות מאחורי סוגר ובריח.

וכל הכבוד לעו"ד סנדי ליפשיץ, שהצליחה לאתר את הסרטונים ולהוביל לזיכוי הזה, זה לא פשוט בכלל כשרוצים לא לחשוף את זה. חבר הכנסת יוראי להב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני שר התקשורת, כנסת נכבדה, ביום חמישי האחרון הייתה לי הזכות הגדולה להשתתף במצעד הגאווה והסובלנות הכי גדול שצעד ברחובות עיר הבירה שלנו, ברחובות ירושלים. כמעט 30,000 צועדים וצועדות צעדו בגאווה ענקית בעיר הבירה בדרישה לשוויון זכויות. מול מצעד הגאווה הפגינו קומץ של בריוני שנאה, שלידם עצר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר כדי לחזק אותם. הם הפגינו נגד מה שהם מכנים אותו הטרור הלהט"בי, והוא עצר לידם כדי לחזק אותם, כי הם חלק ממנו, הוא חלק מהם. הבריונים הללו הם איבר בממשלת ישראל הנוכחית. בן גביר הצדיק את ההפגנה שלהם כמו שהוא הצדיק את מצעד הגאווה, הוא מתח קו ברור בין המפגינים לבין צועדים וצועדות במצעד הגאווה. הוא נתלה בחופש הביטוי כדי להצדיק את ההפגנה נגד הטרור הלהט"בי, והוא נתלה בחופש הביטוי כדי להצדיק את מה שהם עשו. הבעיה היא שהומופוביה לא חוסה תחת חופש הביטוי. כמו שאסור לקבל שנאת יהודים מצד אחד, אסור לקבל הומופוביה. אין הבדל בין שנאת יהודים לשנאת להט"בים. מדינה כמו ישראל, שנאבקת באמת בחירוף נפש נגד אנטישמיות, לא יכולה לקבל להט"בופוביה, לא יכולה להכשיר אותה, לא יכולה לעודד אותה, וודאי שלא יכולה לקבל מצב שההומופוביה נובעת ממסדרונות הממשלה, משולחן הממשלה, מהמעגל הכי קרוב של השר לביטחון לאומי, שהוא זה שאמור להגן על חופש הביטוי, על היכולת של אזרחי ואזרחיות ישראל להפגין. כדי לשמור על מדינת ישראל ועל החברה הישראלית בתור חברה סובלנית, אנחנו לא יכולים לגלות סובלנות כלפי חוסר סובלנות. אנחנו חייבים להיות לא סובלניים כלפי חוסר סובלנות, כי אם לא נעשה את זה, היא תכריע אותנו. ולפיכך, חברות וחברי הכנסת, אני רוצה להזמין אתכם, יש עוד עשרות אירועי גאווה בכל רחבי המדינה, מהצפון ועד הדרום. אני קורא לכן ולכם להגיע, להשתתף, להניף בגאווה את נס השוויון,

ולוודא שישראל תמשיך להיות מדינה יהודית ודמוקרטית שבה לכל אדם, לכל אדם יש מקום שווה ומלא בתוכנו.

סגן השר אבי מעוז, בבקשה.

אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, בפתיחת השולחן ערוך כתב הרמ"א, רב משה איסרליש: "ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעבודת ה' יתברך". בשבוע האחרון שוב חזרתי להיות מושא להתקפות פראיות, מלוות בהשמצות, בגידופים, בשקרים ובפייק ניוז, אבל אני כבר רגיל. מכיוון שלא נכנסתי לפוליטיקה בשביל לקבל לייקים ומחיאות כפיים אלא בשביל לממש את הערכים שבשמם באתי, אין שום מצב שמשהו מכל המתקפות הללו יזיז אותי מדרכי. אדוני היושב-ראש, ראש ממשלת איטליה ג'ורג'יה מלוני הכריזה על חודש הגאווה המשפחתית, שבו יעלו על נס ערכי המשפחה המסורתית.

אני רוצה לברך אותה על האומץ ועל היכולת לעמוד בקומה זקופה, סליחה.

מול כל המתקפות שהיא מן הסתם חווה. אני מזכיר שזוהי מלוני, שבנאום לפני ארבע שנים אמרה כך, ואני מצטט: למה המשפחה היא אויב? למה המשפחה היא כל כך מפחידה? יש תשובה אחת לכל השאלות האלה: כי זה מגדיר אותנו. כי זו הזהות שלנו. כי כל מה שמגדיר אותנו כעת הוא אויב עבור אלה שלא רוצים שתהיה לנו יותר זהות. לכן הם תוקפים את הזהות הלאומית, הם תוקפים את הזהות הדתית, הם תוקפים את הזהות המינית והם תוקפים את הזהות המשפחתית. אני חייבת להיות אזרח x, מגדר x, הורה 1, הורה 2. אני חייבת להיות מספר. זו הסיבה שאנחנו כל כך מפחידים היום. כי אנחנו לא רוצים להיות מספרים, אנחנו כאן כדי לומר שאנחנו לא מספרים. אנחנו נגן על הערך של האדם האנושי, של כל אדם בודד, כי לכל אחד מאיתנו יש קוד גנטי ייחודי ובלתי ניתן לחזרה. תאהבו את זה או לא, נגן על הקודש, נגן על אלוקים, נגן על המדינה ועל המשפחה. אנחנו נעשה את זה כדי להגן על החופש שלנו.

שהוא היה פילוסוף,

מחזאי, והמשורר האנגלי שחי לפני כ-100 שנה, כתב כבר לפני יותר מ-100 שנים: עוד יודלקו מדורות כדי להעיד ששתיים ועוד שתיים הם ארבע, חרבות יישלפו כדי להוכיח שהעלים ירוקים בקיץ. הזמן הזה הגיע, רבותיי, אנחנו מוכנים. עד כאן ציטוט מדבריה של ראש ממשלת איטליה. מילים כדורבנות. אנחנו אומנם לא מדליקים מדורות ולא שולפים חרבות, אבל אני ומפלגתי בהחלט מוכנים להיאבק על החזרת השפיות לעם ישראל ולאנושות כולה.

תודה רבה לסגן השר אבי מעוז. חברת הכנסת אורנה ברביבאי.

חבר הכנסת גלעד קריב,

אולי כדאי שיתחילו, שפיות לעצמם לפני שהם מתמודדים עם האנושות.

זה לא עניין של שפיות, זה עניין של קנאות. החריבו את הבית השני, יחריבו גם את השלישי, תודה רבה, חבר הכנסת גלעד קריב. יש בחוץ כוס קפה,

מי מאיים על הערך של המשפחה, הערך של כל אחד שיחיה את חייו כפי שהוא רוצה.

הציטוטים שהוא מביא מפיה של ראש ממשלת איטליה מלמדים על השדים שיש בעיקר בראשו. אף אחד לא מאיים עליו, והוא באמת באמת לא מעניין אף אחד. הבעיה היא שאדם קיצוני כל כך כמוהו מקבל תקציב עתק של 285 מיליון שקלים, כשהתכלית שלו היא לאיים על האחר, היא לאיים על קהילת הלהט"בים, היא לאיים על ההומואים, על הלסביות, על כל מי שהוא שונה ואחר ממנו. אף אחד לא מפריע לו. תחיה את חייך. מה העניין הכל-כך גדול לרצות לרדוף אנשים שרוצים לאהוב אחד את השני ולחיות כהבנתם? לא מפריעים לכם, אל תפריעו להם. ואני אומרת לכם, המטוטלת הזאת שאתם לוקחים את זה לקצה כל כך קיצוני תחזור בחזרה אליכם בעוצמה יתרה.

כי אנשים חפצי חיים אנחנו, ואנשים רוצים לחיות בערכים שהם מאמינים בהם, ואין לאף אדם, אין לאף אדם זכות, בוודאי כל עוד אנחנו מדינה יהודית דמוקרטית, לפגוע בערכים של אדם אחר ובאופן שבו הוא תופס את הרצון שלו לחיות,

להקים משפחה, להביא ילדים לעולם. הדיבור, השיח פה, נעשה כל כך קשה, כל כך בוטה, כל כך לא מכבד את הבית הזה, שאני לא מתפלאת שהדברים גם זולגים לרחובות, ואנחנו רואים בצורה הכי בוטה את הדיאלוג המתנהל בין אנשים שונים שמאמינים באמונות שלמות שעובדה, יכולנו ככה לחיות לאורך שנים. משהו השתבש. הוא מתחיל מהבית הזה, הוא מתחיל מראש הממשלה והממשלה המאוד-קיצונית שלו, הוא מגיע פה לכנסת עם ביטויים חריפים, ובסוף אתה שומע בערוץ תקשורת אמירות נוראיות. אני באמת אומרת לכם, אני משתדלת לקרוא, להתרשם מדעות אחרות ולשמור איזה מרחק שמגן על האמונות והמחשבות שלי. אני אתמול ראיתי את האמירות בערוץ 14, אני אומרת לכם, הזעזוע שלי היה כל כך עמוק: אין פה כבוד החי, אין פה כבוד המת, אין פה כבוד המשפחות, אין פה כבוד החיילים שמגינים עלינו בגופם, אין פה כלום. יש איבוד מצפן מוחלט של כבוד האדם וחירותו, יש איבוד מצפן מוחלט של מהי יהדות,

יהדות אמורה להיות מקרבת, להכיל, לקבל את האחר, מתוך הבנה שחביב אדם שנברא בצלם. והמרחק הזה שהבית הזה לוקח אליו את היהדות על חשבון ערכים מאוד בסיסיים של חירות,

של דמוקרטיה, אני אומרת לכם, ככל שאתם הולכים ונעשים יותר ויותר קיצוניים, הדרישה לחיות חיים, תודה. של משמעות מהצד שבו הערכים של דמוקרטיה, שאנחנו מאמינים בה באמונה שלמה, תהיה הרבה יותר קיצונית. בסופו של דבר המדרון החלקלק הזה יבלע את כולנו.

תודה רבה.

תסתכלי על התוכניות של סגן השר אבי מעוז, תלמדי אותן לעומק. אני לא בטוח שיש שם תוכנית אחת נגד הקהילה.

אין שם תוכניות של תקציבים נגד. הוא לא שם תקציבים בעד.

הוא לא רוצה שיושב-ראש הכנסת יביא את הבן זוג שלו, הוא מחרים את האירוע, הוא מצטער על זה. דיברת על התוכניות שלו כסגן השר. אני מדברת על גישה, על תפיסת עולם, על קידוש ערך של משפחה מצד אחד, חבר הכנסת גלעד קריב, בינתיים אתה יכול לעלות. שאף אחד לא מפריע לו בזה, למול זה שזכותם של אנשים לחיות כרצונם. אל תעשה אותו צדיק, הוא ממש לא שם.

אתה דווקא מייצג את היהדות שאומרת חיה ותן לחיות. מסכימה. אל תצדיק את אבי מעוז, שאומר: רק אני יהודי וכולם יהיו כמוני. אתה בוודאי לא, זאת לא יהדות. זאת לא יהדות. תודה רבה. בבקשה. אדם שקורא לי "טרלול פרוגרסיבי" לא יכול להיתפס פה כמשהו לגיטימי. טרלול פרוגרסיבי, מה לעשות. טרלול פרוגרסיבי? אדוני היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, מכובדיי השרים שכאן, אומר רק משפט בעניינו של סגן השר אבי מעוז. אכן זה יום עצוב גם בסטנדרטים של הממשלה הקיצונית שיש לנו, שהאיש חוזר לתפקיד סגן שר, לשולחן הממשלה, בדרך כזאת או אחרת. האמת, מה צריך יותר מאשר העובדה שהאיש עולה לכאן ומצטט, את מי? את ראשת ממשלת איטליה, שהיא ממשיכת דרכו, אין מה לעשות, צריך לומר את הדברים כהווייתם, ממשיכת דרכו של בניטו מוסליני, היורשת שלו בהובלת הכוחות הפשיסטיים באיטליה. אוי להם שהיא ראשת הממשלה שלהם ואוי לנו שאדם כמו אבי מעוז הוא סגן שר בישראל. ועכשיו, אדוני, לגופה של הצעה. אני מניח שרבים מחבריי באופוזיציה רואים את הנושא הזה כמעין נושא פרוצדורלי. אז אני מבקש לומר לכם, חבריי וחברותיי לאופוזיציה, שמה שעומד מאחורי העברת הסמכויות משר המשפטים לשר הדתות זה לא עניין ביורוקרטי. יש פה ניסיון מכוון לעכב עוד יותר את הליכי הדין המשמעתי של הרב אליהו, אחת מהדמויות הבכירות בעולם הציונות הדתית, אבל גם אחת מן הדמויות הגזעניות ביותר בקרב ההנהגה הרבנית במדינת ישראל. הרשו לי להקריא לכם ציטוט שלו מלפני שבועיים. הוא אומר כך: המוסלמים מאז תש"ח הולכים ועוזבים את הארץ כפי שהתורה אומרת, אבל אלה שנשארים עושים צרות לעם ישראל. המוסלמים הם עבריינים שה' מתחרט שברא אותם. הנאצים היו פחות אכזריים מהערבים. אתם שומעים? רב עיר, חבר מועצת הרבנות הראשית במדינת ישראל, אומר שהנאצים היו פחות אכזריים מהערבים. כל מה שאנחנו מדברים בו עכשיו הוא הפרה של הוראת בג"ץ להעמיד לדין משמעתי את הרב אליהו. מכיוון שכל הטריקים והשטיקים במשרד המשפטים כבר מוצו, אז התרגיל השפל האחרון שיש לחבורה הזאת, שמגוננת על הגזען הלאומן הזה, הוא להעביר את הסמכות עכשיו לשר מלכיאלי, כדי שהוא יאמר: רגע, עכשיו אני צריך לבחון מחדש את הדברים. לאן הדבר מוביל אותנו? לעוד בקשה לבית המשפט העליון על פי פקודת ביזיון בית משפט.

ואז תצעקו על בג"ץ שהוא מתערב. בקיצור, חברים, ההצעה הזאת היא הצעה שנועדה למסמס את הדין המשמעתי לאדם שמסית באופן קבוע במאות התבטאויות בעשור האחרון, הסתה גזענית והסתה לאלימות. מן הראוי שכולנו נצביע נגד המהלך השפל הזה.

תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, איננה. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. ברוכה הבאה. אחרי חברת הכנסת שרון ניר עוד שלושה דברים והשר המסכם. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני מבקשת להקדיש את דבריי למשפחות החיילים שנהרגו בתקרית בגבול מצרים, משפחת בן נון, משפחתה של ליה ז"ל, משפחת דהן, משפחתו של אוהד ז"ל, ומשפחת אילוז, משפחתו של אורי יצחק ז"ל. אני מבקשת לשלוח להם מכאן, מהבמה הזאת, תנחומים מעומק הלב, למשפחות המופת האלה, שחינכו לערכים של ציונות ושירות משמעותי ואהבת הארץ. זה סט הערכים שהם חינכו את הילדים שלהם עליהם, והחיילים שנהרגו אתמול הם באמת לוחמים שהתנדבו כדי להגן על כולנו. החיילים האלה הם מגש הכסף, ואולי שווה באמת להקדיש איזו פסקה מהשיר של אלתרמן "מגש הכסף" בעניין הזה: "אז מנגד יצאו / נערה ונער / ואט-אט יצעדו הם אל מול האומה. // לובשי חול וחגור, וכבדי נעליים, / בנתיב יעלו הם / הלוך והחרש. / לא החליפו בגדם, לא מחו עוד במים / את עקבות יום הפרך וליל קו האש." אני כל כך נרגשת כשאני מדברת על זה, כי לצערי לתוך האירוע העצוב הזה התלכד קמפיין מכוער שרץ כבר שנים כנגד שירות לוחמות ושירות נשים בצה"ל, שירות של גדודים מעורבים, שירות משותף. במקום להעלות על נס את פעילותם של הלוחמים והלוחמות יש הטלת דופי לא עניינית בנשים לוחמות שמתנדבות לתפקידי לחימה. אל הקמפיין הזה התלכד סינק מזעזע של ערוץ 14, שהטיל דופי, ברמיזות, במקצועיות, בהתנהגות, בערכים של החייל והחיילת בעמדת השמירה. אני שמחה מאוד שאדוני שר התקשורת יושב כאן, והלוואי שהוא גם היה מקשיב לי.

אולי מכאן הוא ייקח את הדברים וימשמע את ערוץ הבית, ערוץ 14, ויסביר להם שהסגנון הזה, שעלה אתמול לכדי הופעה בזויה, שמביא לידי ביטוי לא אחרת מאשר חציית קו אדום, שדרכו ביזו לוחם ולוחמת והטילו דופי בשניהם, זה דבר בזוי, דבר שלא יעשה. עוד לא קברו את המתים וזה מה שהמשפחות שאליהן אני פונה עכשיו צריכות לשמוע? פשוט לא ייאמן. לכאן אני באמת רוצה לצרף חלק מאתרי התקשורת של החרדים, לצערי, שהחליטו להסיר את תמונתה של הלוחמת מהפרסום. אני רוצה לומר,

אני כל כך כועסת, הן מודרות לא רק בחייהן אלא גם במותן. אני רוצה להגיד לכולם, לכל אלה שמנסים להדיר נשים מהמרחב הציבורי, מתפקידי הלחימה: לא יעזור לכם. לא יעזור לכם, לא תצליחו למחוק את תרומתן של נשים ותרומתה של ליה בפרט. תודה. אלה נשים שתורמות למדינת ישראל, ואני רוצה מכאן לומר שוב למשפחות של החללים, יהי זכרם ברוך. תודה רבה. חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה. ההצבעה תהיה הצבעה שמית, לבקשת האופוזיציה. איזה יופי, זה פשוט. זה שטרן ביקש. ההצבעות השמיות זה משהו. כל הכבוד. חבר הכנסת אלקין, כל הכבוד. באמת בזמן הזה מה נעשה. חברת הכנסת גוטליב. אסור להפריע עכשיו לחברת הכנסת גוטליב, היא במערכת בחירות אישית, אז אני לא רוצה להפריע לה במערכת בחירות.

אל תיצמד לסיסמאות. שום בחירות, אנחנו שקועים בתקציב דו-שנתי. אני סתם נהנית פה, רוצה להקשיב, שומעת "הצבעות שמיות", ושואלת את עצמי מה הקטע.

זה מה שאמרתי לשטרן, אבל איזנקוט ביקש שמית. חבר הכנסת אלקין, בבקשה. חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת, אני חייב להגיד שאני לא יודע אם שמתם לב אבל אפשר כבר מראש לנחש איזה סעיף יהיה בסדר-היום של הכנסת ביום שני אחרי האי-אמון, העברת סמכויות. לממשלה הזאת יש איזו הפרעה נפשית בהעברת סמכויות. אנחנו כבר חצי שנה מהקמת הממשלה, היא עוד לא מצליחה לסדר את הסמכויות שלה.

תקציב היא העבירה, אבל מי אחראי על מה,

אבל לא לקרוא לזה "הפרעה נפשית". לא להשתמש בביטוי "הפרעה נפשית".

כל שבוע,

אני רואה שהצלחתי להעיר אפילו את השר קרעי.

בגלל ששר האוצר הוא אליטיסט ואטום, אולי תיקח ממנו חלק מהסמכויות אליך. יהיה פה עוד נושא לדיון. אבל בסופו של דבר, היכולת הזאת של הממשלה להעביר כל שבוע סמכויות ממישהו למישהו, זה פשוט משהו בלתי ייאמן. אבל תדעו, חבריי חברי הכנסת, שהדיון שיש לנו היום הוא רק פרומו לדיון הרבה יותר מרתק. פה לוקחים סמכות משר המשפטים על תיק אחד מסוים ומעבירים אותה לשר הדתות, השר לשירותי דת. עוד אפשר להבין למה, בכל זאת זה תיק על רב.

אומנם זה אירוע נורא מוזר, כי תיק כמעט גמור, מעבירים אותו לקראת הסוף משר אחד לשני. עכשיו השר השני יגיד שהוא צריך ללמוד מחדש. ייקח עוד זמן עד שיגיעו לקיום הפסיקה.

זה לא יפה. אבל אני אספר לכם משהו שלא, חברת הכנסת גוטליב. אדוני, אני לא יכול, אני לא שומע את עצמי.

אני מבקשת לא להשתמש במינוח "הפרעה נפשית". חבר'ה, זה לא יפה. פונים אלינו, "הפרעה נפשית" זה לא יפה. היא אומרת ש"הפרעה נפשית" זה מינוח פוגע.

הוא קיבל, הוא קיבל.

לממשלה הזאת יש תסביך עם העברת סמכויות. זה בשבילך, חברת הכנסת גוטליב, מקבל את ההערה. קיבל את ההערה.

תסביך, מעכשיו נקרא לזה "תסביך". אבל אתם לא יודעים מה עוד מצפה לנו כאן בדיון. לא יודע אם שמתם לב, אבל הממשלה בנוהל שקט, מה שנקרא 19(ב), בשבוע הזה לוקחת עוד סמכות משר המשפטים, הרבה יותר מהותית מתיק מסוים, סמכות למנות נשיאים וסגני נשיא של בתי משפט מחוזיים ושלום, כנראה במצבים שבהם הוא נמצא בניגוד עניינים. אתם יודעים למי ממשלה מעבירה את הסמכות הזאת? הינה, חידון, חידון טלוויזיה. תנחשו. מכל שרי הממשלה, מי השר שנבחר למנות נשיאי בתי משפט מחוזיים כששר משפטים ונמצא בניגוד עניינים? טלי גוטליב. היא לא שרה, אי-אפשר. אני לא שרה. שר המורשת עמיחי אליהו.

יש שר במשרד המשפטים, שיושב כנראה דלת ליד שר המשפטים, הסמכות לא עוברת אליו, גם לא לאיזשהו שר אחר ממפלגתו של שר המשפטים. מכל השרים, שר המשפטים בחר להעביר את הסמכות הזאת לשר עמיחי אליהו. אגב, אתם יודעים הבן של מי הוא? במקרה, של מושא הקובלנה שעוברת כרגע משר המשפטים לשר לשירותי דת. תגידו, אולי יש קשר כלשהו, הוא לא השר לשירותי דת.

הוא אומר שהקובלנה הזו היא משר המשפטים לשר לשירותי דת. אבל צריך לסיים. לשר המשפטים, עוד פעם, אני אסביר לשר קרעי.

המשפטים, יש לידו שר במשרד המשפטים.

אם שר המשפטים לא מסוגל למנות נשיא בית משפט מחוזי כי הוא בניגוד עניינים, מה הכי טבעי מאשר לשר במשרדו להעביר את הסמכות, מה רע בדודי אמסלם? אבל התשובה היא שבמקור זה היה צריך להיות בידי השר לשירותי דת. אז מעבירים את זה לשר עמיחי אליהו. במקביל, באותו שבוע פה, התיק של הרב שמואל אליהו עובר משר המשפטים לשר לשירותי דת, שיטפל בתיק הזה כמו שצריך.

אז כשמסתכלים על כל הרצף הזה של העברות סמכויות, ועל הקשר המעניין ביניהן, ניתן רק לחכות בכיליון עיניים איזה עוד העברת סמכויות יביאו לכנסת בשבועות הבאים.

תודה רבה. חבר הכנסת משה טור פז, בבקשה.

בלי למצמץ אתה משקר פה. מה קשור עמיחי אליהו לשר המשפטים ולשר לשירותי דת? שר המשפטים מעביר לו סמכויות. לא אליו, הוא לא השר לשירותי דת. אתה לא קורא מכתבי ממשלה, השר קרעי. לכל שרי הממשלה נשלח מכתב השבוע שאם אתה לא תתנגד, בעוד שבוע הסמכות של שר המשפטים למנות נשיאי בתי משפט מחוזיים ושלום וסגנים, כשהוא בניגוד עניינים, תעבור לשר עמיחי אליהו. כתוב שחור על גבי לבן, החלטת ממשלה, 19(ב). עדיף

אני ממליץ לך לקרוא, מעטפה ממשלתית. תודה רבה. איך זה קשור להחלטה של אבא שלו? אלקין,

בבקשה, השר גולדקנופ הודיע שהוא יתנגד. תודה רבה. אדוני היושב הראש, כנסת נכבדה, האמת שבכלל לא התכוונתי לדבר על זה, אבל בגלל שעלה לפה קודם סגן השר הישן-חדש אבי מעוז, ובגלל שנמצאים פה השרים קרעי וגולדקנופ, אני רוצה לשתף אתכם במשהו, ותסלחו לי שאני אדבר ברצינות.

ישבתי שבע שנים ולמדתי תורה בישיבה, שבע שנים נטו. ועד היום אני מקדיש לא מעט זמן שלי למה שנקרא לקבוע עיתים לתורה. ביום חמישי האחרון החלטתי בפעם השלישית לצעוד במצעד הגאווה בירושלים. אני מזהיר מראש, אתם לא תאהבו את מה שאני אומר, אבל אני רוצה שתשמעו אותי. שמעתי פה את אבי מעוז קודם, ואני באמת מרגיש ורואה שהוא לא מבין. הוא באמת לא מבין. אבי מעוז חושב שמה שנועדה לו הקהילה הלהט"בית, מה שנועד לו המצעד, זה לערער את שלמות המשפחה היהודית, או בכלל את שלמות המשפחה, והוא לא מבין שזה לא האירוע. זה באמת לא האירוע. הינה, אני כאן אומר לכם, כחלק מהמפלגה הזו, כמי שצעד במצעד, זה בכלל לא האירוע. זה לא מאיים עליי. אני למדתי בישיבה שלי שכל דבר בחיים צריך למדוד בשני כלים, האם זה קידוש השם או חילול השם, כך אמר רבי ומורי הרב יהודה עמיטל, שגם היה שר בכנסת הזו, ולמדתי ש"חביב אדם שנברא בצלם". וכשלפני שבע שנים קם יהודי, ובשם היהדות קם ורצח את בתו של חבר שלי, שירה בנקי, במצעד הגאווה בירושלים, באותו רגע החלטתי שאני קם וצועד לצידו של אותו חבר, אורי בנקי, חבר מהמילואים. צעדתי שם עם כיפה כאדם דתי. ואני רוצה לומר לך משהו, השר גולדקנופ. אני עוקב אחרי המצעד הרבה שנים. פעם ירושלים הייתה מלאה במפגינים חרדים שהיו מפגינים נגד המצעד. יום אחד הם נעלמו. שאלתי את אחד מחבריי שנמצא פה בכנסת, חרדי,

והוא אומר, זה נורא פשוט. הייתה אצלנו הנחיה, מפסיקים להפגין נגד המצעד. במצעד הגאווה עמדתי ביום חמישי האחרון על אי התנועה מחוץ לגן הפעמון, וחיפשתי בכוח את ההפגנה שמפגינה נגד.

בלחץ, 100 אנשים, כולם מהציונות הדתית, ושאלתי את עצמי למה. למה עדיין מישהו עומד ומפגין מול מצעד הגאווה בירושלים?

הוא ואנשים כמוהו עדיין מנסים לערער על העובדה,

קשה עם עובדות, אבל אלה העובדות, שאין מחקר בעולם, בעולם, וגם בישראל שמדבר על פחות מ-4% מהחברה כבעלי נטייה חד-מינית, מה שנקרא להט"בים. 4%, זה הנתון הכי קשוח. יש כאלה שיגידו 10%, יש כאלה שיגידו יותר. נא לסיים. ובאמת באמת, כל המאבק הזה עושה נזק אדיר לחברה הדתית, לשם שמיים ולקדוש ברוך הוא. ולכן אני אומר לך, השר גולדקנופ, ואני אומר לאבי מעוז, שלא נמצא כאן. אין לך על מה להיאבק. כל המאבק שלך הוא רק חילול השם.

ואני רק אסיים במשהו קטן. הייתי מנהל בית ספר ומורה הרבה מאוד שנים. ביום חמישי פגשתי במצעד את א'. א' הוא רב-סרן בצה"ל, ביחידה מסווגת. הוא בוגר בית הספר שלי. הוא אדם דתי, והוא הגיע למצעד עם הילדים שלו ועם בן הזוג שלו, כי ככה הוא חי. אלה החיים שלו, לא יהיו לו חיים אחרים. והוא אמר לי: קינלי, אתה יודע, כשאני רואה אותך כאן במצעד, זה לא רק נותן לי כוח להיות פה עם הזהות המינית שנבחרה בשבילי מלמעלה, זה נותן לי כוח לשמור על הכיפה שלי ולהיות כאן כאדם דתי. אז אלה שתי הבחירות היום, לבחור את הבחירה של אבי מעוז או לבחור את הבחירה שאני בחרתי, של לחזק את האנשים האלה. בעיניי לזה קוראים קידוש השם.

תודה רבה לחבר הכנסת משה טור פז. אחרון הדוברים, חבר הכנסת עודד פורר. לאחר מכן, יעלה השר המסכם, השר שלמה קרעי. לבקשת האופוזיציה ההצבעה תהיה שמית. בועז, ההצעה בעינה עומדת? בעינה עומדת. בבקשה.

אדוני היושב בראש, חברי הכנסת, רבותיי השרים, אני לא יודע, אבל היום אתם הרגשתם את ההתרגשות שגם אני הרגשתי היום, כשהתכנסה לה הוועדה לטיפול ביוקר המחיה? הממשלה הזאת, כשבועיים אחרי שהיא העבירה תקציב מדינה וחוק הסדרים, היא נזכרה שיש יוקר מחיה. אז איך נטפל ביוקר המחיה? נקים ועדה. רוצה לומר, נקבור את זה איפשהו עם כמה הודעות לתקשורת, ואולי מישהו ישכח שיש יוקר מחיה. אז אדוני היושב בראש, חברי הכנסת, רבותיי השרים, אף אחד מאזרחי ישראל שהולכים לסופר או לשוק ומשלמים משכנתה לא ישכחו שיש יוקר מחיה. אבל הם גם לא ישכחו עוד דבר, שלא עשיתם דבר כדי להילחם ביוקר המחיה. ואם כבר עשיתם משהו, אז בדיוק את ההפך ממה שצריך לעשות. במקום לפתוח את השוק לתחרות. במקום להסיר חסמים ולהוריד רגולציה עשיתם הפוך. ראה זה פלא. אדוני היושב בראש, אני לא יודע אם אתה בבית צורך דבש, אבל הדבש במדינת ישראל מחירו נע סביב 50 שקלים לקילו, 45 שקלים,

אפשר למצוא גם ב-60 שקלים קילו דבש. מה לעשות שאין שום סיבה שהוא יעלה במחיר הזה. הוא יכול לעלות גם שליש מהמחיר הזה, ועובדה היא שכשפתחנו את השוק בקדנציה הקודמת, למרות שש"ס התנגדה והגישה התנגדויות לפתיחת השוק ולמכסות האלה, ולמרות שבאופוזיציה דאז, מי שהיום יושבים בממשלה, התנגדו לפתיחת השוק, פתחנו אותו ואפשרנו לייבא צנצנות דבש בפטור ממכס, אפס, ובלבד שהמחיר יהיה נמוך. מה קרה? פתאום על המדפים ברשתות השיווק הגדולות מצאו דבש ב-18 עד 21 שקל לקילו. איך קרה הנס הזה? ותגיד שפגעו במותג המקומי? המכירות של המותג המקומי לא נפגעו. הצריכה עלתה פי-שניים, אדוני היושב בראש. אתה יודע למה? כי אנשים שלא קנו דבש כי המחיר שלו יקר, 45 ו-50 ו-55 שקלים לקילו, פתאום קנו דבש, כשיש בין 18 ל-21.

הממשלה הזאת, כדי להילחם ביוקר המחיה? היא תוריד את המכס על הדבש? היא תוריד את המכס על שמן זית? היא לא יכולה, כי היא צריכה לשלם מס לש"ס. היא צריכה לשלם מס ליהדות התורה. היא צריכה לעשות את האתננים הקואליציוניים, 14 מיליארד שקל, לכל אחת ואחד מחברי הקואליציה. אז היא לא יכולה להוריד מיסים ומכסים. אז מה היא עושה? היא מקימה ועדה וחושבת שהציבור ישכח מיוקר המחיה. אדוני היושב בראש, רבותיי השרים, חברי הכנסת, יוקר המחיה לא ייעלם. הוא לא ייעלם, כדי להעלים אותו צריך להילחם בו. אי-אפשר להעלים אותו בזה שמקימים ועדה ומורחים עם עוד איזושהי אמירה כזאת או אחרת. תודה רבה. והמס הזה שאתם גובים מהציבור, בסופו של יום כל משפחה במדינת ישראל תשלם כ-7,500 שקל בממוצע כדי לסבסד את ה-14 מיליארד שקל מס של ש"ס, של יהדות התורה של הציונות הדתית. תודה. את המס הזה בסוף יבואו לגבות מכם. תודה רבה. השר המסכם, שר התקשורת שלמה קרעי, בבקשה. חבר הכנסת ינון אזולאי. אתה מרכז שם את הסיעה? ואטורי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

לא היית פה חמש דקות, הגישו שמית. אל תדאג. היא כועסת עליי עכשיו. התפזרו. בפתח דבריי אני רוצה להעיר,

לגבי החלטת ההתאחדות לכדורגל נגד קבוצת בית"ר ירושלים. אני חושב שההחלטה הזו משוללת, זה לא ההתאחדות. זה בית הדין. זה בית הדין. אז בית הדין, מי שלא יהיה. זו החלטה, לא משנה.

זו החלטה, זה לא משנה, זו החלטה משוללת,

זה בית הדין. רגע, סימון, אתה עכשיו נגד בית"ר ירושלים?

אז מה זה משנה? תן לי להעביר ביקורת על ההחלטה. מה זה קשור?

ההחלטה הזו, אם זה היה הפועל תל אביב,

גם בבית הדין של ההתאחדות אתם שולטים. צריך רפורמה.

בגלל ששר המשפטים הוא אוהד של הפועל תל אביב. בגלל זה

ההחלטה הזו משוללת כל היגיון, לא מידתית ולא סבירה, החלטה שאני בטוח שתסכים איתי, חבר הכנסת דוידסון, שהיא פוגעת בערך הספורטיביות. זה נכון, אבל, כבר אמרתי בסדר. הבנו, הבנו. חבר הכנסת שטרן, חבר הכנסת שטרן, אתה מורחק עד הצבעה.

בקשה מהיושב-ראש הקודם.

שחקני הקבוצה נלחמו לאורך עונה שלמה על המגרש, ולא סביר שבגלל חלק מהאוהדים שפרצו למגרש כולם יסבלו, השחקנים והאוהדים ייפגעו. אנחנו כמדינה רוצים לראות את הקבוצות הטובות ביותר מייצגות אותנו בעולם, ובית"ר ירושלים הוכיחה שהיא הטובה ביותר. ולכן, אין מקום לאלימות בספורט, אבל מצד שני גם אין מקום לענישה מחמירה כזאת, בכל קנה מידה בהשוואה לאירועים אחרים שקרו בספורט. הפועל נתניה, מכבי נתניה. מכבי נתניה. איפה קריב, קריב? אני פה, קרעי. אתה פה?

קריב, לפני שנה, בשעת הדמדומים של ממשלת ההונאה הקודמת, אני חייב לספר לכם,

אז אתה אומר שזו ממשלת ההונאה הנוכחית.

ממשלת ההונאה הקודמת, בשעת הדמדומים שלה, לא. יכול להיות שתהיה ממשלת הונאה עתידית, אם תצליחו לרמות את הציבור בעזרת מחוללי הנדסת התודעה שלכם. באמצעות ערוץ טלוויזיה? אז לפני שנה חברי מרצ הצביעו כאן בטעות בעד ביטול הרפורמה של הנדל. פגש אותי קריב במסדרון, בפרסה, אמרתי לו: תראה מה זה, איזו השגחה פרטית. אתה זוכר מה אמרת לי, קריב? אמרת לי: אתם מבזבזים את ההשגחה הפרטית שלכם על שטויות. נכון, השגחה פרטית על העניים, השגחה פרטית על הרפורמה. ואני אמרתי לך שאולי אולי אולי לאלוהים הרפורמי שלך יש מגבלות כוח, שהוא צריך להחליט איפה הוא מבזבז את ההשגחה הפרטית שלו, לאלוהים שלנו אין מגבלות כוח. הוא כול-יכול. ואנחנו כל הזמן נמצאים תחת השגחה פרטית. ראינו בפרשת השבוע: "על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו". יש לנו גם חניות, גם עצירות, גם עיכובים, אבל בסוף בסוף יש לנו השגחה פרטית.

אנחנו יושבים בצד הזה של המליאה ואתם יושבים בצד הזה של המליאה. גם זה בהשגחה פרטית. תיזהר.

ולכן הממשלה שלנו היא לא ממשלת הונאה, היא מימשה רצונו של הקדוש ברוך הוא.

מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. ממשלות הימין לדורותיהן היו צריכות ניעור כדי להבין איך צריך למשול, ואתם בממשלת ההונאה באתם והראיתם לנו שאין יועצים משפטיים, אין מניעות משפטיות, עכשיו הבנתי,

אפשר למכור את המדינה לחיזבאללה והכול בסדר, כי האופוזיציה מופקרת. את כל זה אתם לימדתם אותנו.

עכשיו הבנתי מה התשובה שלך לזה שנתניהו הצביע ארבע פעמים בעד ההתנתקות,

אז אני אומר לכם, עם ההשגחה הפרטית הזו אנחנו נמשיך ונוביל את מדינת ישראל לפסגות שאתם לא חלמתם עליהן, ובעזרת השם, נוע ינועו גם הרפורמה המשפטית, גם המאבק שלנו בטיפול ביוקר המחיה, בירושה הכואבת שאתם השארתם לנו. הכול, בעזרת השם, יבוא על מקומו בשלום. תודה רבה, חברי הכנסת. נעבור להצבעה. תודה רבה. תודה רבה. איך הצלחת להעיר אותם בשעה כזאת ככה? כל הכבוד. חברי הכנסת, נעבור להצבעה. אלקטרונית?

ההצבעה שמית, לבקשת האופוזיציה, 20 חתימות. החלטת הממשלה בדבר העברת סמכות משר המשפטים לשר לשירותי דת. סגנית מזכיר הכנסת תקרא בשמות חברי הכנסת, בבקשה. רגע, רגע, סליחה. חברי הכנסת, בהצבעה אין קריאות ביניים, רק בשביל להתחשב בסגנית המזכיר, בשביל שישמעו אותה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, נגד ישראל אייכלר, בעד דן אילוז,

ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד אביחי אברהם בוארון, בעד אוריאל בוסו, בעד דבי ביטון, נגד אפשר להכניס את חבר הכנסת שטרן להצבעה.

אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק, אינו נוכח איתמר בן גביר, אינו נוכח אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי, נגד אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, אינו נוכח ששון ששי גואטה, בעד טלי גוטליב, בעד מאי גולן, בעד יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, בעד אלי דלל, בעד דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, בעד מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, נגד משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב,

אוהד טל, אינו נוכח יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, נגד אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן,

מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח אופיר כץ, בעד ישראל כץ, אינו נוכח רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי, נגד יריב לוין, בעד נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון,

יונתן מישרקי, בעד חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח צגה מלקו, בעד אבי מעוז, בעד שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' נגד יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, נגד מנסור עבאס, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח יוסף עטאונה, נגד חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח עודד פורר, נגד יצחק פינדרוס, בעד משה פסל, בעד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, נגד אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר, בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול, נגד אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת נאור שירי, נגד אושר שקלים, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, נגד סגנית מזכיר הכנסת תקרא שוב בשמות חברי הכנסת שלא נכחו בסבב הקריאה הראשון. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת משה ארבל, אינו נוכח מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח רם בן ברק,

אינו נוכח ניר ברקת, אינו נוכח יואב גלנט, אינו נוכח בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת ווליד טאהא, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח אוהד טל, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח לימור סון הר מלך, אינה נוכחת אופיר סופר, אינו נוכח מנסור עבאס, אינו נוכח חוה אתי עטייה, אינה נוכחת חמד עמאר, אינו נוכח צביקה פוגל, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת שמחה רוטמן, אינו נוכח אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שמבקש להצביע וטרם קראו בשמו? שוב אני שואל. אם כך, תמה ההצבעה.

חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: 42 בעד, 29 מתנגדים. אני קובע שהחלטת הממשלה בדבר העברת סמכות משר המשפטים לשר לשירותי דת התקבלה. נמשיך לנושא הבא בסדר-היום,

הצעת חוק מטעם הממשלה לקריאה ראשונה, הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס' 10), התשפ"ג 2023. מציג שר הבינוי והשיכון, השר יצחק גולדקנופ,

השר לשירותי דת מיכאל מלכיאלי. בבקשה, אדוני, עשר דקות, ככל שתנצל את הזמן, כולל פרשת שבוע.

הצעת חוק מטעם הממשלה לקריאה ראשונה, הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס' 10), התשפ"ג 2023. אתם מתנגדים לתת כלים? אני עונה את תשובתי במקום השר לשירותי דת, מיכאל מלכיאלי. מאחורייך, כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, לא, חשבתי שאתם מתנגדים.

כי זה לתת כלים לבתי הדין הרבניים,

תדברו ביניכם אחר כך.

דווקא רציתי להגיד לשר שהם מסכימים לזה, לתת כלים לבתי הדין הרבניים כנגד סרבני גט. זה מעולה.

אנחנו בעד, טלי. אני שמחה מאוד.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להציג בפניכם את הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס'

התשפ"ג 2023. התרת עגונות היא אחת מהמצוות החשובות ביותר שעמדו לנגד הרבנים והדיינים בעם ישראל במשך כל הדורות. בספרי הפוסקים קיימות אלפי תשובות שמטרתן היא התרת עגונות. כידוע, לאחר מלחמת יום הכיפורים היו עגונות רבות, ומרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ופוסקים נוספים, לא נתנו תנומה לעיניהם, ובמשך חודשים רבים כתבו מאות תשובות ופסקי דין עד אשר הצליחו להתיר את כל העגונות. גם כיום בתי הדין הרבניים מקדישים מאמצים רבים ועושים לילות כימים על מנת להתיר נשים מעגינותן וכדי למצוא פתרונות לתופעת סרבנות הגט. בשנת 1995 נחקק חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין), אשר הסמיך את דייני בתי הדין הרבניים לשלול זכויות אזרחיות מסרבני גט. על פי החוק, כיום ניתן לשלול מהסרבנים רישיון נהיגה, שימוש בחשבון בנק, לעכב יציאה מהארץ, ועד הטלת מאסר בפועל כנגד סרבני גט. מאז נחקק החוק משתמשים בתי הדין באופן יעיל במגוון הכלים המשפטיים וההלכתיים במאבק נגד סרבנות גט, לרבות הפעלת "הרחקות דרבנו תם",

חרמות וכדומה. בשל כך ניכרת הפחתה משמעותית במספר סרבני הגט, ברוב המקרים הסנקציות גרמו לכך שהסרבנים הסכימו לתת גט לאלתר, ובחלק גדול מהמקרים עצם האפשרות של הטלת סנקציות כבר משכנעת את הצדדים לקיים את פסק הדין שמחייב גירושין. מטרתו של תיקון זה להגביר ולגוון את אמצעי האכיפה והסנקציות העומדים לרשות בית הדין במסגרת המלחמה כנגד התופעה המגונה של סרבנות גט. לפי הצעת החוק, סל הסנקציות יורחב, ויכלול אפשרות להטיל על הסרבנים קנסות כספיים, חסימת כרטיסי אשראי ועוד. כמו כן, מוצע לעגן בחקיקה את האפשרות לבצע שיימינג באמצעות פרסום שמות הסרבנים ברשתות החברתיות ובאתר בתי הדין הרבניים.

הצעת החוק כוללת כמה תיקונים והבהרות לסנקציות שקיימות כיום בחוק. אני קורא לכל חברי הכנסת, מכל קצוות הקשת הפוליטית, להתאחד ולתמוך בחוק חשוב זה, וכולי תקווה שלא יהיה צורך להשתמש בפועל בסנקציות. חוץ מהכתוב הזה, לא הבנתי על מה מדובר בכלל. אפשר להסביר בעברית?

הינה, השר יסביר. סנקציות, סנקציות כנגד גברים שלא נותנים גט, זו מצווה ראשונה במעלה, הוא בא להוסיף את הדברים, אבל תני לו להסביר, שנבין, חוץ מהכתוב הזה. לא, חברת הכנסת גוטליב, תני לשר לענות להם.

הוא לא הקשיב. רק אמרת "שַיימינג", וזה שיימינג. מירב, זה מיני-שיימינג. לא, השר יסביר להם. חבר'ה, מדובר בנושא חשוב מאוד. תקשיבו, באמת, זה נושא מאוד חשוב. תמשיך. אנחנו רוצים לחזק את הנושא הזה כדי שסרבנות גט לא תהיה יותר בישראל. לכן אנחנו המלצנו על דברים נוספים ומביאים את זה בקריאה ראשונה לכאן, כדי לפעול בדברים נוספים, שסרבני הגט, זה ירתיע אותם אפילו להגיד שהם חושבים על הדבר הזה.

כלים נוספים: חסימת כרטיסי אשראי, הגבלות מסוימות. היום אין, כשאתם אומרים את זה, זה חשוב.

מה זה, בתי הדין נלחמים מלחמת חורמה בסרבנות. יישר כוח. הנושא השני שהתבקשתי להופיע בפניכם זה על הצעת חוק הצלילה הספורטיבית,

זה החוק הבא. אנחנו דנים בחוק הזה, לאחר מכן מסכמים, מצביעים ומזמינים את השר, ככל שאתה עדיין תורן. השר נחמד מדי, מנצלים אותו. אנחנו נשתדל שתסיים את התורנות שלך, תודה רבה בינתיים.

תודה רבה לשר יצחק גולדקנופ, בשם השר לשירותי דת, מיכאל מלכיאלי. הוא עוד ישוב. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אף הוא אינו נוכח. חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, אתמול בערב נרשם אחד מרגעי השפל הגדולים של הטלוויזיה. באולפן ערוץ 14 עסקו בתקרית הקשה בגבול מצרים. עוד לפני שהחלו הלוויות של הלוחמת ושני הלוחמים שנפלו, החליטו טובי המומחים באולפן לעסוק בסוגיה של השירות המשותף. הלל ביטון רוזן, הכתב הצבאי של ערוץ 14, אמר: "צריך לשים על השולחן: לוחם ולוחמת לבד, 12 שעות בלילה, בבודקה מטר על מטר. אני יודע כמה זמן מראש? יש פה טעם לפגם. אם כבר בחרתם לשים פה גדוד מעורב" בלה בלה בלה.

ואם לא הספיקו הרמיזות המכוערות כלפי הלוחם והלוחמת, הרי שהצטרף אליהם השדר בועז גולן: אין פה טעם לפגם, יש פה חוסר מקצועיות, יש פה זלזול בערכי הצבא, יש פה אג'נדות שמאל מטורפות, ואנחנו פשוט פוחדים להגיד את זה כי חיילים נהרגו. לאחר מכן הוסיף הפרשן הצבאי של הערוץ: זה חוסר אחריות לעשות את הדבר הזה. הוא אמר: נניח שני גברים, או שתי נשים, 12 שעות לבד על קו הגבול, שהם מנותקי קשר.

התלבטתי איך לתקוף את זה, כי גם שמעתי את הנאום שלך,

חבר הכנסת שירי? ונראה לי שגם את של מיקי. היו כאן הרבה חברי כנסת, בטח מיש עתיד, שהתייחסו לזה. ועכשיו אני שואלת: קודם כול, למה צריך להתייחס רק מהצד הזה? הרי שירות משותף הוא לא עניין של ימין ושמאל. הרי יש גם מצביעות ליכוד שמשרתות בשירות המשותף, חיילות במג"ב, בברדלס, ולא חסר. למה רק חברי האופוזיציה? ייאמר לזכות כמה ח"כים מהקואליציה, שכמובן אפשר לספור אותם על כף יד אחת, שכשנשאלו בריאיון, הם גינו, הם אמרו שזה לא בסדר. היום בבוקר שמעתי, אני אפילו לא זוכרת, חבר כנסת מהקואליציה,

מי זה היה? חנוך. אני אומרת לכם, היו עוד איזה שניים שאמרו.

אתם לא מאמינים, שמעתי היום את השר שלמה קרעי מגנה את האמירה הזאת. אני חושבת שחשוב להשמיע קול זה. רולקס, מה אתה בלחץ? חכה, יש לי נאום גם עליך, יו"ר ועדת האתיקה,

מה שאת יכולה להשיג בעשר שניות, תשוטי.

אה, אתה בלחץ, משה? אני מזכירה לכם שהייתם אמורים לישון פה עד יום רביעי.

אז אני שמחה. ינון, אני יודעת שאתה אוהב להיות כאן, ובגלל שאתה אוהב להיות פה, תודה רבה, חברת הכנסת מירב בן ארי.

רגע, אבל הוא הפריע לי ולא הצלחתי להגיע לפואנטה. קודם כול, יש לי נאום אחד על ינון, אני מקדישה לו את הנאום הבא. בחוק הבא, היו עימנו. מה ששלו,

אבל ינון, יש לי דברים טובים לומר. זה לא יפגע לו בפריימריז, כי גם לו אין פריימריז. זה לא אירוע שלך. עליך אני לא אדבר. רק רציתי לומר, אני עוד לא סיימתי את מה שיש לי לומר על השירות המשותף. אני אמשיך את זה בנאום הבא, ואני אשלב בו גם את יו"ר ועדת האתיקה. תודה רבה. הנפלא. חבר הכנסת אזולאי, אתה מוזמן להישאר פה. חייב להישאר פה. הוא יישאר פה, אין לו ברירה. אגב, אתה כבר יכול לבקש הודעה אישית טרום דיון. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. אולי תסביר לנו מה הייתה התקרית הקודמת, לא, לא, זה מיותר.

כי מי שעוסק בעבר הוא עבריין. סוף-סוף אני יכול להגיד "אדוני היושב בראש". על זה שישב פה לפניך לא יכולתי להגיד דבר כזה. אדוני השר, אני אתחיל מהסוף, השרים. השרים, אבל השר גולדקנופ הציג את החוק, ולכן אני פונה אליו. אני מברך על זה, אני אצביע בעד, אבל אני צריך להגיד את האמת, ואני רוצה לבסס את הדברים שלי על מה שנאמר במסכת יבמות, דף ע"ט, עמוד א. השר-הרב מכיר את זה, אנחנו כולנו מכירים. "אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק: מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא". צריך להגיד את האמת, אדוני היושב-ראש, המציאות שהחוק הזה בא לנסות להתמודד איתה היא מציאות קשה, היא מציאות שבעיני המתבונן מהצד, היהודי הפשוט, הוא לא מבין, וגם אני לא, מה ההבדל הזה בין איש לאישה בהיבט הזה שאם כבר מחליטים להתגרש, למה יש לו את היכולת הזאת לעכב גט? גם בפרה אדומה אתה לא מבין, פרה אדומה, אני אגיד כך, אבל פרה אדומה לא, אבל זה לא נכון. הלכתית גם אישה יכולה לתת גט.

אנחנו מכירים את הנחיתות של האישה מול האיש. הרב, אני יודע פרה אדומה, אני יודע מה נאמר על פרה אדומה, ואני יודע שיש מצוות שמעיות ויש מצוות שכליות, אבל מה שאני אומר הוא שאולי לא היה צריך לעקור אות מהתורה, ואם צריך, צריך לעקור אות מן התורה כדי שהעוול הזה, לאישה שברור שהבעל שלה לא עומד במה שהוא התחייב בכתובה, להקים משפחה, איך להתנהג אליה, אז אני לא אומר, אני לא רב, אבל אני פונה לרבנים שלומדים את מסכת יבמות, ועכשיו צריך לעמוד פה הרב ולהגיד איך אנחנו מצמצמים את הבעיה, איך מנסים להתמודד איתה. סרבן, גם אחרי שניקח לו את חשבון הבנק, אולי יישאר סרבן. למה אי-אפשר לדוגמה להגיד שתתכנס הסנהדרין של היום ותגיד שאחרי כך וכך חודשים או כך וכך שנים, כשבית הדין הרבני הורה לו לתת גט והוא לא נותן, סימן שהקידושין פקעו מלכתחילה? אני מכיר את הפתרונות האלה. אני אומר שאם היה פה הרב עובדיה, עם רוח הדברים שהזכרת, של איך אנחנו התרנו עגונות, או הרב גורן, איזה דברים לקחו על התרת עגונות, אם היו רואים את הסבל הזה, ואני אומר, גם את חילול השם הזה, בגלל שקשה להסביר את זה, אם היינו ערים לזה והיה את האומץ ההלכתי, בעיניי, להגיד: זאת מציאות שהחברה בישראל לא יכולה לסבול, זאת מציאות שמרחיקה מיהדות ולא מקרבת, זאת מציאות של חילול השם.

חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אינו נוכח, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה,

אף היא אינה נוכחת. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. בבקשה, אדוני, שלוש דקות. אדוני היושב-ראש,

לא עובר שבוע מבלי שעניינו של השר לביטחון לאומי עולה על שולחן הכנסת. היום ראש הממשלה קיים פעם נוספת דיון בנושא הפשיעה בחברה הערבית בלי להזמין את השר לביטחון לאומי. לא ייאמן. לא ייאמן. הינה, מספסלי הקואליציה. לא, זה רון כץ, אה, זה רון? במבצע חץ וקשת כל ההיערכות בדרום הארץ, חסימות כבישים, אבטחת יישובים, לכל הכרוך בביטחון פנים, שר הפיתה והטיקטוק לא הוזמן. לא סופרים אותו. והינה הגענו למבצע באמת מאוד מאוד רציני, אני לא מזלזל בו, הייתי שם, פיקדתי עליו מספר רב של פעמים, ריקוד הדגלים. אלפי אנשים, אירוע מאוד מאוד רגיש, מאוד מאוד נפיץ, מקיימים הערכת מצב עם שר הביטחון, ראש שב"כ, ואת מי לא מזמינים? את השר לביטחון לאומי, את שר הטיקטוק והפיתה. אז אני שואל אותך, אדוני ראש הממשלה, היום קיימת דיון, עוד פעם לא ספרת אותו, אז אם אתה לא סופר אותו, בשביל מה מינית אותו? היום מדינת ישראל סופרת 90 נרצחים בחברה הערבית, 90. והוא כל הזמן מדבר איתנו על מדיניות ועדיין חושב שהוא במסע בחירות ומבזבז את זמנו בין טיקטוק אחד לטיקטוק שני, בין ביטול מאפייה בשירות בתי הסוהר להגבלת ביקורים. אז תגיד לי, מתי אתה עובד, שר הפיתה?

מה הבאת לטובת מדינת ישראל בביטחון הפנים? דיברת על משילות בכנסת, דיברת על משילות בצפון, כלום ושום דבר. אנחנו סופרים לך רק כישלונות. מכל ההבטחות שלך טרום, מיקי, וגופות, וגופות.

מכל ההבטחות שלך טרום הבחירות לא נשאר דבר וחצי דבר. עכשיו נרצח עוד בן אדם.

הינה, ה-91. אוי ואבוי לנו. 92. 92. אוי ואבוי, ליבי-ליבי. מכל ההבטחות שלך לא נשאר דבר וחצי דבר. ואיך אומרים ביידיש? אתה כלאם פאדי. תודה רבה על עמידה בזמנים. חבר הכנסת זאב אלקין, אינו נוכח, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, אף היא אינה נוכחת, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

חבר הכנסת רון כץ, ידעתי שתגיע אליי בסוף.

ויבוא. דווקא יש לי נושא שאת תסכימי איתו,

אדוני היו"ר, כנסת נכבדה, מועמדותה של חברת הכנסת גוטליב לוועדה למינוי שופטים. על זה היא תסכים. מועמדויות, הכול טוב. ברשותכם, אני רוצה רגע לדבר איתכם על נושא רציני.

לא יודע מי פה גר בפריפריה או באזורים שהחשמל לא הגיע אליהם בערב שבת, ערב שישי, אבל מי שנתקל בדבר הזה היה צריך לפתוח בזה היום את ועדת הפנים. יש לי הצעה דחופה לסדר-יום. גם לי. אולי ראש הממשלה היה יכול להתייחס לזה, אולי אחד השרים הנכבדים היו יכולים להתייחס לזה.

יש איזושהי מחלוקת בין חברת החשמל שלנו לחברה נוספת שאמורה לספק את החשמל,

נגה. הם לא מדברים. וכתוצאה מכך למדינת ישראל כיבו את השלטר. תחשבו איזו הזיה זאת: במדינת ישראל מכבים את השלטר לכמה שעות בכל אזור, כאילו אנחנו אפריקה. מה קורה לכם? בלי לזלזל באפריקה.

שאין להם 20% מהיכולת של מדינת ישראל. ועכשיו אני שואל את עצמי איך הגענו לזה. איך הצלחתם להרוס גם את התחום הזה? ואני שומע את שר האנרגיה, שאין לו מושג מה קורה בתחום הזה בכלל, מי זה שר האנרגיה? שאלה טובה. מאשים את הממשלה הקודמת שלא קיבלה החלטות. ואני רוצה לשאול את שר האנרגיה: איזה החלטות?

אני לא יודע אם אתה יודע, הוא פרסם היום שהוא נוסע לחלוק בידע של ישראל, בידע שלו, עם מדינות העולם. אה, יפה. ועכשיו הוא נוסע לחלוק בידע שלנו איך מכבים את השלטר. הוא מביא איתו בטריות, כי חשמל לא יהיה. ועכשיו באמת אני רוצה לשאול פה את הקהל הנכבד שנמצא פה,

אופוזיציה, לכולנו כיבו את האורות. גם בבניין שלי כיבו את האורות. ספוילר: גם בבניין חבר קואליציה. לכולנו כיבו את האור. וכשבדקנו למה, גילינו שהם החליטו לכבות את האור. ועכשיו אני אומר: למה?

מזל שאתה בבניין גר עם איש קואליציה, שלא יגידו שזה מכוון לאופוזיציה.

חשוב לי שאתה כאן, כתושב פתח תקווה. כמה זמן הייתה לכם הפסקת חשמל? שעות. אני היום ראיתי איזו כותרת, לא מזמן, שביישובים דתיים לא נותקו. זה לא אנחנו, זה לא כותרת, זה מה שאמר, אמר. אז אני רוצה למחות. זו מרב מיכאלי. לא, לא. אמר את זה מנכ"ל חברת החשמל.

תושבי מודיעין עילית, 70,000 תושבים, היו מנותקים למעלה מ-13 שעות, לא שלוש שעות. אתה שותף לביקורת על הממשלה. חצי מבני ברק נותקו שעות.

בשכונת גני הדר,

ואתה מכיר מה זה ריכוז חרדי, כולל אצלי בבית, גם כן נותקו שעות. יש שאלות קשות שעולות על הניתוק: למה אין הודעה מקדמית בכניסת שבת,

מי מחליט על הורדה. הבנתי שלא היה סנכרון עם חברת נגה, אבל יש לי הצעה דחופה לסדר-יום ביום רביעי. אדוני היו"ר, רק לסיום, מה זה "לא היה סנכרון"? שני האנשים הנהדרים האלה לא מדברים אחד עם השני, ולנו סוגרים את השלטר. ואני רוצה גם לומר לך שתהיה הצעת חוק, יש ביניהם קצר.

ויש הצעת חוק שתוגש, ואני מקווה שכולכם תצטרפו אליי, שתגיד שבפעם הבאה שהם ירצו לכבות לנו את החשמל, לפחות יגידו לעיריות את זה וראשי הערים יוכלו לעדכן אותנו, שנוכל להיערך לזה.

חברת חשמל, יש להם את אחת התוכנות,

יש להם את אחת התוכנות המדויקות, הוא יכול למסור לך הודעה ברמת בניין. שולחים הודעה: עוד שעתיים אני מנתק לך, תיערך לכניסת שבת, פלטות,

אז אני כבר מזמין אותך, הורידו בשעה 18:00, הרימו בשעה 21:30. לא נכון, לראשי ערים לא עונים, יש חולים אמבולטוריים שלא מודיעים להם. לאף אחד הם לא עונים.

אני מזמין אותך שנגיש את הצעת החוק הזאת יחד, כי זה לא הגיוני מה שקורה, ואם אנחנו נמשיך כך, החשמל יכבה בבית הזה בזכות הקואליציה הנהדרת הזו.

חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה. כבוד היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, היום הוא שנת ה-56 לכיבוש. 56 שנים של דיקטטורה צבאית ומשטר דיכוי סדיסטי, 56 שנים של שלילת זכויות והגבלות על התנועה, ההפגנה והדיבור, 56 שנים שבהן כוחות

גם 56 שנות התעלמות ועצימת עיניים אל מול המתרחש מעבר להרי החושך. אך לא עוד. אין כל אפשרות להמשיך ולעצום עיניים כשהפשעים מוארים בלהבות הבתים המוצתים בחווארה, אין עוד אפשרות להחריש כשהבולדוזרים מחריבים בתי ספר לילדי מסאפר-יטא, אין עוד אפשרות להעמיד פנים כששרי הממשלה מעודדים בנייה עבריינית בקרן הטרור בחומש, מאורת הצפעים שממנה יצאו אמש, שוב, מחוללי הפוגרומים בבורקא, אין להפנות עורף לעין סמיה, שם בוצע טיהור אתני אלים בידי חסידי תורת הגזע היהודית. אל לנו לשקוט אל מול פלישת עובדי אלילים לכפר כיפל חארס, בחסות כוחות הכיבוש במדים, בטענה המגוחכת ששם קבורה דמותו המומצאת אך רצחנית של יהושע בן נון. אין עוד אפשרות שלא להשוות כשמתוך הקואליציה עולות קריאות להרג ילדים, למחיקת כפרים ולהשמדה או בשפת הסמוטריצ'ים, הכרעה, של הפלסטינים. אסור לשתוק אל מול דמו השפוך של מוחמד היית'ם אל-תמימי בן השנתיים וחצי, שנרצח בידי קלגס כיבוש. אך לא רק את הפלסטינים מבקשת ממשלת הדם, הגזע והדמעות להכריע, אלא גם את המרחב הדמוקרטי המצומצם ממילא בתוך ישראל. בחסות ההפיכה המשטרית פולשים עשבי הפרא מערוגות הכיבוש לתוך ישראל, כי הארץ מלאה משפט דמים, והעיר מלאה חמס: אלימות משטרתית כנגד מפגינים בקיסריה וחדרה, כנופיות בריונים מוסתות נגד המוחים באור עקיבא, רדיפת החברה האזרחית וארגוני זכויות האדם, איומים על עיתונאים ושומרי סף, סתימת פיות של מורים ומרצים. בזמנו כתב ישעיהו ליבוביץ' ואני מצטט: "אם יימשך המצב הקיים, תהיה החוליגניזציה או שמא אף יהיה עלינו לומר: הנאציפיקציה, של העם והחברה בישראל בלתי נמנעת". והינה אנו חיים בתוך חלום הבלהות שלו, תודה רבה. נא לסיים. במשטר טרור של המתנחבלים ועוזריהם.

משפט, משפט. לצערי גם בקרב אנשי המחאה יש מי שטרם הבינו שהקרב למען הדמוקרטיה חייב להיות מאבק יהודי-ערבי משותף, תודה רבה. למען כולנו, עוד משפט, אדוני, לא, לא. ולא שיח יהודי אקסקלוסיבי בכסות דמוקרטית. כי אין כזה דבר דמוקרטיה ליהודים בלבד, אין כזה דבר דמוקרטיה עם עליונות גזעית ואין כזה דבר דמוקרטיה עם כיבוש.

חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. תדאג שאני לא איאלץ להוריד אותך מהדוכן. אל תדאג, אני מכיר את הוראות התקנון. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, גברתי השרה, בצדק אני רואה שיושב-ראש הישיבה ממקד את תשומת ליבו כנראה בחולצה הלא-מחויטת שלי, ואני באמת מקפיד לעלות לדוכן כאן תמיד עם חולצה מחויטת, והפעם שיניתי ממנהגי. בשל הוראות התקנון אני לא אפתח את חלקה העליון של החליפה, אבל אני כן אשתף אתכם בעובדה שקיבלתי את החולצה הזאת לפני שעות אחדות מקבוצת לוחמי מלחמת יום הכיפורים שהצטרפו לוותיקי חטיבת הצנחנים במלחמת ששת הימים באירוע משמעותי מאוד שהתקיים בכניסה לרחבת הכותל. חברי יושב-ראש הכנסת לשעבר מיקי לוי הזכיר את האירוע הזה. אני יצאתי מן הבית המכובד הזה על מנת להיות איתם באותו אירוע. ומה שקרה באותו אירוע הוא שאותם צנחנים מ-1967 ששחררו את הכותל, ואותם לוחמים שלחמו ברמת הגולן ובמדבר סיני ב-1973, הם לא הורשו להיכנס אל תוך רחבת הכותל כשדגלי ישראל בידם. אתה יודע, אדוני היושב-ראש, מי כן נכנס לרחבה? מי שנמצא כרגע כאן, במזנון הח"כים, פעיל הליכוד משה מירון, המפורסם כאיש השלט "שמאלנים בוגדים". הם, משחררי הכותל, לא הורשו להיכנס לרחבה, והוא, הבריון, לא רק שעמד בתוך הרחבה הציבורית של הכותל וצעק לעבר אותם גיבורים והנכדים שלהם שבאו לתמוך בהם "שמאלנים בוגדים", הוא יושב כאן עכשיו.

במרחק עשרה מטרים מן המליאה, כי חבר כנסת מהקואליציה שאני לא יודע מיהו הזמין אותו להיכנס אל תוך הבית הזה ואל תוך מזנון הח"כים. על זה אמר הנביא ישעיה את הפסוק הידוע: "הוי האֹמרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חֹשך לאור ואור לחשך, שמים מר למתוק ומתוק למר". וכאשר אנחנו חיים במציאות שבה הבריון הזה יושב כאן, מחויך מאוזן לאוזן, לא ייאמן. והצנחנים משחררי הכותל לא הורשו להיכנס עם דגלי ישראל, מה יש להתפלא על מצעד הבושה של חברי הקואליציה היום, שהציגו את אותה מפגינה בניו יורק כתוקפת, ויו"ר ועדת החוקה של הבית הזה, ששלח את ידו באלימות וביצע עבירה פלילית, הוא הקורבן. הוא הקורבן. יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של כנסת ישראל, שנוהג באלימות באזרחית ישראלית שכן, מעצבנת אותו,

אז עצבנה אותו.

לאן אתם תביאו את הבית הזה? לאיזו דיוטה תחתונה, כשהגיבור שלכם הוא משה מירון העבריין ולא הצנחנים ששחררו בעבור כולנו את הכותל? תתביישו. תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. בגלל משה מירון שינו פה את הנוהל, ואי-אפשר לדעת מי חבר הכנסת שהזמין אותו. חברי הכנסת לא יודעים מי הזמין מי? יש חוק חופש המידע. מה זה הדבר הזה? בושה.

לדעת מי הבן אדם שמזמין בן אדם שנושא שלט "שמאלנים בוגדים". היושב-ראש לשעבר, אני מאמין שאם תשאל במזכירות, יגידו לך מי הזמין.

הם מתביישים בזה. אדוני היושב-ראש, שינו את הנוהל. עד לפני כמה חודשים, כשפנית למזכירות או למשמר, קיבלת תשובה מי הזמין את האדם, ולפני חודשיים שינו את הנוהל. אני מאמין שבחופש המידע זה דבר שיצטרכו לתת. אז אני מודיע לך שלא. ניסיתי לבדוק את זה, דיברת עם מזכיר הכנסת? מזכיר הכנסת רשם לעצמו את הנושא, וייבדק. שלוש דקות לרשותך, בבקשה.

יושב-ראש הישיבה, כנסת נכבדה, ביום שישי האחרון, בזמן ההפגנה בקיסריה, המשטרה השתמשה באלימות קשה מאוד כלפי המפגינים. כך עולה מעדויות רבות שהגיעו אליי. אחד מהמפגינים היה גידי ברן בן ה-21, שהיה לוחם ביחידת אגוז. ידיו נקשרו באזיקונים, עיניו כוסו, הוא הורם באגרסיביות מהקרקע ונראה בתמונות כאילו הוא מעולף. כל זה כי הוא עשה רעש בשכונת קיסריה. אבא שלו, שהיה גם הוא בהפגנה, מורה לאזרחות, ניסה לגשת אל הבן שלו, שכבר היה שכוב על הקרקע, ולהרגיע את הרוחות. אפילו את זה השוטרים לא נתנו לו, והוא נדחף באלימות, תוך כדי חניקה. הכול מתועד בסרטונים. גידי נעצר, ועד שבת בצוהריים אף אחד לא ידע איפה הוא. המשטרה לא מסרה שום מידע למרות בקשות חוזרות ונשנות של המשפחה ושל עורכי הדין שביקשו לייצג אותו. אני חוזרת לרגע על הפרט הזה: המשטרה לא הייתה מוכנה לספר למשפחה שלו מה מצבו ואיפה הוא, ולמה הוא עדיין מוחזק במעצר. כלום, שום מידע במשך שעות. בצוהריים הסתבר שכל הזמן הזה הוא היה בכלל בבית חולים בגלל חבלות שנגרמו לו בזמן המעצר. לצערי הוא לא היה היחיד שהגיע למצב של אשפוז אחרי ההפגנה הזאת.

בהמשך, עברו המפגינים למשטרת חדרה, שם הוחזקו חלק מהעצורים. גם שם המשיכו השוטרים באלימות קשה. מפגינים נדחפו או נשלפו מתוך הקהל, וישר הובילו אותם לתוך תחנת המשטרה. מכל התמונות והסרטונים עולה בבירור שלא היה שום צורך להפעיל כזאת אלימות דרסטית.

לא כך צריכים להתנהג במדינה דמוקרטית. לא כך צריכה להסתיים הפגנה. אז היא הייתה רועשת, אז היא יצאה נגד הממשלה, זה אומר שצריך לנקוט כזאת אלימות? הרי המפגינים לא היו אלימים, וזה נראה היטב בסרטונים. אני קוראת לשר לביטחון לאומי ולמפכ"ל המשטרה לתחקר את האירוע הזה, כדי לוודא שחופש ההפגנה יישמר במדינת ישראל, ולא נחזור לראות מראות כל כך כל כך קשים.

תודה רבה. חבר הכנסת עידן רול אינו נוכח. חברת הכנסת יסמין פרידמן, בבקשה. סגירת עיניים בפלנלית, דבר כזה למפגינים, ילד בן

מילא, אם היו עושים משהו, מה, הם טרוריסטים? אפילו לגנבים לא שמים כזה. אני אומר את זה כקצין משטרה. אדוני היושב בראש, זאת רוח המפקד. איזה מפקד? הוא לא היה דקה בצבא. חנות מכולת הוא לא יודע לנהל. אני רוצה להגיד ערב טוב לאנשים בבית, לאנשים שלי, לכל תושבי סוג נגב. אני רוצה להגיד לכם שכמה שאנחנו אוהבים את הנגב, אני מאוד אוהבת את הנגב, את באר שבע ואת כל הסביבה, עדיין לא כדאי להיוולד בנגב. ואני רוצה לספר לכם כמה נתונים חשובים. בדרום שיעור תמותת התינוקות הוא 5.6 ל-1,000 לידות, לעומת 3.4 ל1,000 לידות במרכז. לא כדאי למות בנגב, תוחלת החיים בדרום היא הנמוכה ביותר בכל הארץ. למעשה, באילת תוחלת החיים היא הכי נמוכה. לא כדאי להיות זקן באילת. ממוצע תוחלת החיים גבוה בחמש שנים יותר מהנגב. לא כדאי להיות חולה בנגב, בישראל יש ממוצע של 3.1 מיטות אשפוז על כל 1,000 חולים, אבל בנגב השיעור הנמוך ביותר, 1.4 מיטות ל-1,000 חולים, אדוני יושב-ראש ועדת הבריאות. לא כדאי להתאשפז בנגב, שיעור האחיות בתל אביב הוא 5.8 על כל 1,000 נפשות, לעומת 3.3 על כל 1,000 בדרום. אבל גם לא כדאי לעבוד בנגב, כי השכר הממוצע בנגב הוא 1,000 שקלים פחות מהממוצע בישראל. לא כדאי לעשות תאונות דרכים בנגב, 5.8 הרוגים ל-100,000 נפשות, לעומת 2.5 במרכז. בדרום נפתחים 41 תיקים על כל 1,000 איש, לעומת 30 בצפון ו-27 במרכז ובירושלים. אדוני שר השיכון, אתה יודע כמה משפחות מחכות לדיור ציבורי בנגב? אדוני שר השיכון. צרצרים. אדוני, מירב, אני לא בטוחה אם הוא יודע לענות על זה, אבל מן הסתם בנגב מחכים יותר אנשים ומשפחות לדיור הציבורי. בינתיים הם מבלים, אגב, גם לא התווסף שקל אחד שחוק לרכישת דירות חדשות של הדיור הציבורי, לא בנגב ולא באף מקום,

הכול זה מתקציבים אחרים. לכן, תושבי סוג נגב, מתי תבינו שכבר עשרות שנים הממשלה, עליזה, היא עוד לא סיימה את הזמן שלה. כאן לא מופיע, אבל כאן מופיע. שם לא מופיע. אתם כל הזמן מעירים, אבל שם,

עליזה, את לא רוצה לשמוע מה עושים לתושבי הנגב? זה חשוב. נו, אז מה אם את לא גרה בנגב? ממילא אין אף אחד מהקואליציה. בסדר, לסיים. טוב, משפט לסיום. תודה. ולכן, תושבי סוג נגב, מתי תבינו שכבר עשרות שנים הממשלה לא סופרת אתכם, לא רואה אתכם, מזניחה אותנו ומתקצבת אותנו פחות?

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אף הוא אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת גדעון סער,

חבר הכנסת דן אילוז,

חבר הכנסת נאור שירי, הבמה לרשותך. כבר אין לך מה להגיד היום? אני אמצא.

אני אחשוב על זה בדרך.

בוא, חביבי, ביחד נמצא על מה לדבר. גם גידול החסה בשטחים היום הוא נושא רלוונטי. אתה טוען שסבלת מנאומיו של נאור? חס וחלילה. הוא לא טוען את זה.

אני דואג להיות במשמרות שהוא אמור לעלות בהן. אתה רוצה למסור לנו משהו, מזכיר הכנסת? חשבתי שיש עדכון בנוגע לחופש המידע לגבי משה מירון. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני אתייחס למה שיו"ר הכנסת לשעבר אמר, שזה שהוא נכנס לכנסת זה ביזיון בעיניי מהסיבה הפשוטה שלא יכול להיות שהכנסת משתפת פעולה עם מישהו שקמפיין שלם סובב סביב קריאה לצד אחד במפה הפוליטית, "בוגדים".

הוא עושה קמפיין שלם שקורה מחוץ לכנסת, בתוך הכנסת, באירועים שונים, "בוגדים". זה פשוט הזוי. אני לא מבין את זה. מה שכן, היום, עכשיו, רציתי קודם כול לברך, חבריי חברי הכנסת, את קפטן ניסים ואטורי על היותו זכאי לרישיון משיט ואני באמת מאחל לו הצלחה בספינת האהבה. אדמירל. וקבלן "בשיט". אני באמת רוצה לברך בשמכם, חבריי חברי הכנסת, את קפטן ניסים ואטורי. מה שאני עוד רוצה ב-1:40 הדקות שנותרו לי, ואולי גם חברת הכנסת גוטליב תצטרף אליי, הוא לדבר איתכם על איש המשימות המיוחדות בפטור מחובת הנחה עמית הלוי. אני לא יודע אם אתם יודעים, יש חבר כנסת יחיד ומיוחד, מה שנקרא, שנותנים לו משימה מאוד מאוד מיוחדת, ונותנים לו גם פטור מחובת הנחה. הוא התחיל בחוק של סנטה קלאוס, חוק המתנות, הוא קיבל פטור מחובת הנחה על זה, והיום גילינו עוד פטור מחובת הנחה, כי זה נושא סופר-מהותי בציבור הישראלי, למנות ראשי ערים. עכשיו עמית הלוי, בפרויקט החצי-שנתי שהוא קיבל, אחרי ההצלחה רבתי בחוק המתנות, עכשיו הוא רוצה לקדם לגמרי במקרה, ללא שום קשר פרסונלי, הוא במקרה היה בסיור ארכיאולוגי בטבריה, נפלה עליו מלמעלה הארה של ישו פלוס אברהם אבינו, ואמרו לו: תשמע, בטבריה יש ראש ועדה קרואה כל כך מיוחד, אדוני יושב-ראש הישיבה, כל כך מיוחד, ראש ועדה קרואה שאתה חייב לתת לו בפטור מחובת הנחה את היכולת גם להיות ראש עיר, ולא לצנן. "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו".

יש לי עשר שניות. תן לי משפט סיום, התראה, וזה עוד כשלא היה לי מה לומר. באמת אני שמח על הסיור הארכיאולוגי שיצא לעמית הלוי לעשות ועל ההארה שהוא קיבל, האיש למשימות מיוחדות, סנטה קלאוס של משכן הכנסת העשרים-וחמש.

תודה רבה לחבר הכנסת נאור שירי. חבר הכנסת חילי טרופר, אינו נוכח, חבר הכנסת גדי איזנקוט,

חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון,

חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי, היום אנחנו מציינים את יום איכות הסביבה העולמי. לנו בישראל יש הרבה מאוד סיבות לדאגה.

האחרון, בעיצומו של גל חום כבד, חוו אזרחי המדינה ברחבי הארץ הפסקות חשמל חוזרות ונשנות. בשיא נותרו יותר מ-300,000 משקי בית בישראל ללא חשמל, סכנה של ממש. אני מפריעה להם? טלי?

אנחנו נרצה שיכבדו אותך כשתדברי, בדיוק כמו שאנחנו רוצים שיכבדו את חברת הכנסת הרכבי.

לא, באמת, אנחנו מבקשים לכבד את הנואם והנואמת. בשיא נותרו יותר מ-300,000 משקי בית בישראל ללא חשמל, סכנת נפשות של ממש. האם גל החום היה צפוי מראש? כמובן. האם צריכת החשמל הייתה חריגה? לא באמת. האם יש פה בעיה מערכתית? חד-משמעית כן. אבל אי-אפשר לדבר על משבר החשמל מבלי לדבר גם על משבר האקלים. בשבוע שעבר התפרסם דוח מדאיג, ולצערי בכלל לא מפתיע, של ה-OECD, שלפיו ישראל לא צפויה לעמוד באף אחד מיעדי האקלים שקבעה הממשלה עד 2030, כן, באף אחד מהיעדים. ייצור החשמל הוא המקור הגדול ביותר לפליטות גזי חממה בישראל, כמחצית מכלל הפליטות. אבל למרות הפוטנציאל העצום לייצור חשמל סולרי,

ישראל נמצאת במקום הלפני-האחרון בין כל מדינות ה-OECD בייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. בשנת 2021 רק 8% מהחשמל שלנו הגיע ממקורות מתחדשים. התמונה שמציג הדוח מבישה ועגומה: זיהום האוויר גבוה מאוד, תקציבים להגנה על הציבור מפני איומים סביבתיים ובריאותיים,

סנכרון בין משרדי הממשלה בתוכניות היערכות להתמודדות עם סיכוני משבר האקלים, לא קיים, הנסועה הפרטית גדלה במקום שתפחת, יעד ההתייעלות האנרגטית לא הושג, התוכנית הלאומית לצמיחה ירוקה שגובשה לפני יותר מעשור לא תוקצבה ולא אומצה. הרשימה עוד ארוכה מאוד, והיינו יכולים לדון בה כאן בהרחבה אילו למקבלי ההחלטות היה אכפת. הצעה דחופה לסדר-היום שהגיש חבר הכנסת יוראי להב הרצנו נדחתה, כמובן, כי בממשלה שבה מבטלים את המס על כלים חד-פעמיים כאתנן פוליטי, משבר האקלים נדחק לשוליים. "בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו: 'ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך'." תודה רבה. מזכירות וסיעות, מאוד מאוד מפריעים הדיבורים. חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת ישראל אייכלר,

חבר הכנסת דני דנון,

חברת הכנסת טלי גוטליב. חברת הכנסת גוטליב עולה לדבר, אני מבקש. אנחנו לא מוכנים לוותר על זה. ערב טוב לעם ישראל. אני עולה כאן לדיון במליאה. אני עולה לדיון במליאה, "אדוני היושב-ראש". לא חייבים לומר, אלא אם כן אדוני יבקש ממני. אני לא בנוסח הקבוע. אני מדברת לעם ישראל. אדוני יודע שאני רוחשת לו כבוד גם בלי לקרוא. זה רק נוהג.

לא שומעים אותך, תעלי את הדוכן. לא צריך. עכשיו באמת, בשיא הרצינות, אני עולה כאן למליאה לזכרו של משה תמם,

השם ייקום דמו, שבשנת 1984 נחטף על ידי חוליית מחבלים, וביניהם המחבל האכזרי וליד דקה. הם רצחו אותו נפש. בין השאר עינו אותו, עינו את גופו באכזריות רבה. אני לא אומרת את זה כאן במליאה, הדברים ידועים ומפורסמים. אני מוצאת לעצמי חובה לעלות כאן במליאה כי אני זקוקה ל-80 חברי כנסת לתקן את העוול הבא: וליד דקה, המחבל השפל, הרוצח האכזרי, נשפט תחילה לעונש מוות, שהומתק לעונש מאסר עולם. עונש מאסר עולם,

בחוק הקיים כשמו כן הוא, מאסר עולם. כדי שתהיה קציבה של עונש מאסר העולם, צריכה להיות פנייה לנשיא בעניין, ובהתאם לסמכותו בחוק-יסוד: נשיא המדינה, קוצבים את מאסר העולם בהתאם לנסיבות. יש מעורבות של הפרקליטות בזה, מעורבות של ועדת שחרורים מיוחדת בשירות בתי הסוהר. אני לא אלאה אתכם בחקיקה. העניין הוא שצריך לאסור בחוק קציבת עונשי מאסר עולם למחבלים. כי תמונת הניצחון שלהם כמחבלים כשהם משתחררים לחופשי בגיל 55 או בגיל 60, היא בלתי נתפסת ופוגעת אנושות,

בכבודנו שלנו כמדינה, ובכבודה של משפחת הנרצחים. אני רוצה רגע לתת לכם דוגמה מווליד דקה. וליד דקה, שהיה מתומכי בל"ד וממנהיגי האסירים הביטחוניים בכלא ישראל, הנשיא פרס חנן אותו וקצב את עונשו ל-37 שנים. תקלטו את האבסורד. הוא בכלל סיים לרצות את עונשו,

הצדיק תמים הזה, מרצה מאסר נוסף של שנתיים במצטבר על הסלקת טלפונים סלולריים. אם אתם זוכרים, היה חבר כנסת שהסליק סלולריים לבתי הסוהר ונשפט לשנתיים במצטבר. זאת אומרת, הוא שפוט ל-39 שנים. ולמה אני מספרת לכם את העניין הזה? אתם מבינים שזה חוצה מפה פוליטית, וזה לא משנה שמאל או ימין. עליתי לכאן לבקש את הדרישה של משפחותיהם של נרצחי הטרור, ולומר שאסור לקצוב עונשי מאסר עולם למחבלים.

תדעו לכם שיש לנו בצנרת עוד כמה מחבלים אכזריים שצפויים להשתחרר, שנקצבו עונשיהם ל-39, חלק ל-34 שנים.

חלק מהחבורה האכזרית, עוד נקצב עונשם לפחות מהעונש שלו.

ואני אומרת לכם, פה אנחנו צריכים לתקן את חוק-יסוד: נשיא המדינה, למנוע ולאסור קציבת עונש מאסר עולם למחבלים. מספיק רע לנו ומר לנו שאנחנו שוקלים את השחרור במסגרת עסקאות לשחרור מחבלים. אנחנו לא צריכים את חוק-יסוד: נשיא המדינה בשביל זה. אבל מפה פנינו למשפחות הנרצחים. והמסר למחבלים ובני משפחותיהם: זה שאין פה עונש מוות,

1. עוד צריך להיות. אולי זאת הדוגמה למה זה צריך להיות, כי לא צריך לספק לווליד דקה שום תמונת ניצחון. תודה רבה. אני מסכים איתך במאה אחוז.

תודה רבה, חברת הכנסת טלי גוטליב. חבר הכנסת ולדימיר בליאק,

חבר הכנסת משה שמעון רוט,

חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלון שוסטר, אף הוא אינו נוכח. חברת הכנסת שלי טל מירון, בבקשה.

אדוני היושב-בראש. תודה. כנסת נכבדה, האמת, אני רוצה להתייחס לנושא הנשים העגונות. באופן מדהים, בהמשך לשיח על הצעת החוק, אני היום נפגשתי עם מנכ"לית ועם עוד נציגה מעמותת מבוי סתום. אני לא יודעת אם אתם מכירים, זו עמותה שעוסקת בנשים עגונות. זו עמותה שעושה עבודת קודש בליווי שלהן, בסיוע להן, בתמיכה במעגלים רחבים ובהרבה מאוד תחומים. ניסיתי להבין לעומק איפה אנחנו עומדים ביחס לבעיה הזו. קודם כול, יש לנו עניין של נתונים. אין במדינת ישראל נתונים עדכניים. אף אחד לא יודע להגיד כמה נשים עגונות בכלל יש במדינת ישראל. כשאומרים "אישה עגונה", בואו נבין רגע במה מדובר. מדובר על אישה שמוחזקת כבת ערובה. היא רוצה לסיים את נישואיה, אבל מחזיקים אותה כבת ערובה והיא תלויה בגבר כדי להשתחרר לחופשי, שזה הזוי בפני עצמו. מדובר בנשים שקופות, שהחברה לא רואה אותן ולא מטפלת בהן. הסנקציות שמתייחסים אליהן פה בהצעת החוק, והסנקציות שכבר קיימות בחוק, הן אומנם מבורכות, נקרא לזה ככה, אבל הרבנות בקושי עושה בהן שימוש. לא מפעילים את הסנקציות האלה. מה קורה בפועל? יכולה להיות אישה עגונה תשע שנים ולא הפעילו את הסנקציה כנגד הגבר. אז מה עשינו בזה אם יש סנקציות שאנחנו לא מפעילים אותן? אגב, יש סנקציות שהולכות ומתגברות.

יש כרטיס אשראי ויש צ'קים ויש רישיון נהיגה, ובסוף יש גם עונש מאסר. אז אולי כשיש פרופיל תקשורתי גבוה במקרים נוראיים ואיומים,

כמו שירה איסקוב, אז שם מצליחים להגיע להישגים בגלל סדר-היום הציבורי והפרופיל התקשורתי. אבל איפה כל הנשים השקופות שאף אחד לא רואה אותן ולא עוזר להן והן נותרות עגונות שנים רבות? בחודש יולי אני מתכננת לעשות פה,

כנס בנושא נשים עגונות, וכמובן שאני אזמין ארגונים וגורמים שיבואו לדבר. וכמובן שנזמין גם נשים עגונות שידברו ויספרו את סיפורן. אבל בינתיים אם הגישה פה, בבית הזה, היא באמת לעזור לנשים האלה, אז אני קוראת לכולם, מכל המפלגות, ובטח ובטח בקואליציה, לשתף פעולה. בואו נמצא פתרונות כמו הסכם כבוד הדדי, שהוא מקובל הלכתית והרבנים יכולים ליישם אותו בכל נישואים, ולמנוע מקרים של נשים עגונות. לחסל את התופעה ההזויה הזו.

תודה רבה לחברת הכנסת שלי טל מירון. חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חבר הכנסת יוראי להב, מוותר, חבר הכנסת וסגן השר אבי מעוז,

חברת הכנסת אורנה ברביבאי, אינה נוכחת, חברת הכנסת שרון ניר אף היא אינה נוכחת. חבר הכנסת סימון דוידסון, יעלה ויבוא. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. נאור, עכשיו זה יעניין אותך. לנאום שלי בשלוש הדקות הקרובות אני קורא "נשמה", "נשמה גדולה". לפני שנה קיימתי פה,

שדולה למען הספיישל אולימפיקס. ספיישל אולימפיקס זה גוף ספורטיבי לאנשים עם מוגבלויות קוגניטיביות. לאירוע הגיע אדם מדהים, שתוך כדי הכנס ביקש את רשות הדיבור.

אני לא הכרתי אותו לפני זה,

והוא סיפר את הסיפור של הבן שלו והקשר לספורט, ומה הכדורגל עשה לבן שלו. אותו בחור שדיבר התחיל לבכות באמצע הנאום שלו, באמצע הדיבור. ורק לאחר מכן הבנתי מי הבן אדם. לבן אדם קוראים אופיר חיים. אופיר חיים הוא מאמן נבחרת הנוער של ישראל. אנחנו נמצאים בעיצומה של היסטוריה בספורט הישראלי, ובעיקר בכדורגל הישראלי. וכשרואים את ההצלחות של הנבחרת הזו, יש לכך סיבות: הסיבה הראשונה זה נשמה ענקית של אדם שכל מה שהוא עושה, הוא עושה מבפנים, ומעביר את זה לשחקנים. הסיבה השנייה להצלחה, נאור, לפני שנתיים ביקרתי בהתאחדות לכדורגל ונפגשתי עם בוני גינצבורג, עם משה סיני ועם היועץ ההולנדי. הם סיפרו לי על התוכנית, בעיקר של הנבחרת הזו: מה הם עושים עם הנבחרת הזו מבחינת לוח האימונים, אימונים אישיים, פסיכולוגים, פיזיולוגים, פיזיותרפיסטים, תזונאים, והכי חשוב, הרבה מאוד משחקי אימון. והם גיבשו נבחרת שהיא באמת נדירה והיסטורית. כשרואים את ההצלחה של הנבחרת הזו, יש לכך סיבות: הסיבה המרכזית היא המאמן, והסיבה השנייה היא ההתאחדות, שעשתה ועושה עבודה נפלאה בכל מה שקשור לילדים ונוער בשנים האחרונות. סיבה נוספת, אומנם באחוזים קטנים כי זה זמן קצר, זה היושב-ראש, שעכשיו קל מאוד, ושמענו את שלמה קרעי עומד פה ותוקף את ההתאחדות על העונש לבית"ר ירושלים. אז אני אספר לשלמה קרעי, חבל שהוא לא נמצא פה: אין שום קשר להתאחדות. מי שקובע את העונש זה בית הדין. להתאחדות אין יד בנושא הזה. ובמקום לברך עכשיו, בתקופה הזו, את ההתאחדות, את היושב-ראש שינו זוארץ ואת כל הפעילים והנושאים בדבר,

בלי ללמוד ובלי להבין מה הוא אומר בכלל, לבוא ולתקוף אותם. אז אני מפה מברך את כל השחקנים המדהימים של נבחרת הנוער, את יושב-ראש ההתאחדות שינו זוארץ, את אופיר חיים והצוות המדהים, ואת כל השחקנים הצעירים הנפלאים. ובואו נחזיק אצבעות שגם יעפילו לגמר. תודה רבה.

חבר הכנסת משה טור פז, מוותר. מי עולה לסכם? השרה מאי גולן, השרה לשוויון מגדרי. אנחנו נשביע אותך כשרה, ואנחנו, במה תשביע אותי עכשיו, מר בוסו? לטובת עם ישראל. בועז, הצבעה שמית, אני מבין, נכון? ברור, על הכול, רק שמית. רק רציתי לחדד. אדוני היושב-ראש הנכבד, כנסת נכבדה, בשבוע שעבר קמה ישראל לעוד סימון חדש של תחתית קו אדום מבית הפרקליטות. בתקופה האחרונה,

משטרת ישראל פנתה לפרקליט המדינה כמה וכמה פעמים, ושיתפה אותו במידעים מודיעיניים המצביעים כי פרקליטים ממחוז צפון מדליפים מידע סודי ורגיש לארגוני פשיעה, אותם ארגונים שתחומי תרומתם למדע ולחברה הם סמים,

רצח וכמובן פרוטקשן לפרנסתם, כל אלה מהאכזריים ביותר שידעה מדינת ישראל. אדם קם בבוקר, שובר חסכונות, לווה כספים מהבנק, מהמשפחה, מהחברים, כל זה מתוך רצון אמיתי וכן לפרנס את עצמו ואת משפחתו בכבוד, ומקים עסק.

נוסף לביורוקרטיה ולנטל המיסים שהוא סביב ה-60%, ישירים ועקיפים, מגיעים אחר כבוד עבריינים ודורשים באכזריות ובאלימות להיות חלק מאותם 40%, אשר בעמל רב וסיכון, רק בעל העסק הנוטל בו חלק הוא זה שצריך לספוג את כל ההוצאה.

ואז נודע שמי שאמור להגן עליהם דווקא הוא זה שלכאורה מסייע, מתוך מערכת אכיפת החוק, לאותם עבריינים אכזריים. אז מה עושה פרקליט המדינה? הרי הדעת נותנת שמייד יכנס דיון חירום, למי מעבירים את הטיפול. למשטרה אולי זו בעיה, שהרי הם עובדים מול הפרקליטים כפרקליטים מלווים, בחקירות או בעבודה שוטפת בענייני כתב אישום. אז אולי להעביר לשב"כ? בכל זאת, מדובר בהדלפות מקודש-הקודשים. אז זהו, שלא. לפרקליט המדינה לוקח זמן לחשוב ולחשוב ועוד קצת לחשוב, רק שעל דבר אחד הוא לא חשב, שאולי אולי הוא בניגוד עניינים. בכל זאת, הוא היה פרקליט מחוז. והדבר השני כמובן, זה לא לבזבז זמן לשיבוש. בכל זאת, העבריינים לא מחכים לו. ככה זה, מי שלא טיפל שנים בהדלפות הפרועות לעיתונאים, עכשיו,

מקבל הדלפות לארגוני פשיעה מהמסוכנים שפועלים בישראל. בהדלפות ככלל לא מטפלים. הרי ממה אביעד גליקמן וברוך קרא יתפרנסו? מי יאתרג את כל מהדורות החדשות על המחדלים? עמית סגל? בועז גולן? ודאי שלא. הרי אילו היה גוף ביקורת לפרקליטות היו נהלים, היו חוקרים בלתי תלויים, כיאה למדינה דמוקרטית ומתוקנת. בפרקליטות יכול לכהן פרקליט 25 שנים כשמעולם, מעולם לא עמד לתחקיר או פוליגרף, מה שיש במשטרה ובכל גופי הביטחון. בפרקליטות כולם מלאכים מוגנים. על זה בני גנץ לא ירעיד שום מדינה. על מה הוא כן ירעיד?

בני רוצה להרעיד את המדינה על הרכב הוועדה לבחירת שופטים.

כי בני חושב שאם בוועדה לבחירת שופטים לא יהיה נציג מהאופוזיציה,

ציטוט שלו: זה מצב לפגיעה קשה באיזון העדין. נו, שוין. רק מה שכח בני, שבשנת 2020, בהסכמים הקואליציוניים, דרשו כחול לבן, אללה ירחמם, שיהיו שני חברי קואליציה ושום נציג אופוזיציה. אם זה לא יתקיים, מבחינתו הליכוד הפר את ההסכם הקואליציוני.

שזה לא אותו הדבר. איך אמר שותפו לאיומים יאיר לפיד כששאלו אותו: הרי אתה כתבת והתנגדת לחסימות הכבישים בזמן ההתנתקות. מה השתנה? ומה ענה לפיד? ברור, אלה לא אותם אנשים. לא אותם אנשים.

בפרעות קפלן הם פלורליסטים, הם ליברלים, מהמקום הנכון והטוב, חבר הכנסת שירי. בדיוק כמו באוניברסיטת תל אביב בשבוע שעבר, כשהזמינו לרב-שיח את חבר הכנסת שמחה רוטמן ועמד מולו צבא של פלנגות לצד הפרופסורים מהפקולטה למדעי המפגינים. בפועל, כל מה שהם מוציאים מהפה שלהם זו המילה "דמוקרטיה". וכשהם מוציאים מהפה שלהם את המילה "דמוקרטיה", הם מזהמים את המילה. הרי היסוד השני של הדמוקרטיה לאחר חירות הוא,

חבר הכנסת שירי? חופש ביטוי, מכיר את המושג? שמעתי עליו.

דרך אגב, אני חושבת שבלי חופש ביטוי אין חירות, ולכן זה חשוב הרבה יותר.

הם מכילים דעות ומגינים על חופש הביטוי רק מתי? כשהוא שלהם. אז הם מגינים עליו. אבל הבולשביקים סותמי הפיות האלה הזמינו לשיח והשחיתו לו את הרכב. טוב שלא תלשו את הסמל בשם הדמוקרטיה. זה איתמר בן גביר עושה, זה המחלקה שלו. ובהמשך לאותו שבוע, בכנס המכון הישראלי לדמוקרטיה עמד הנביא לפיד שלכם ונאם את המילים הבאות: נתניהו חבר למפלגות הדתיות והחרדיות, השותפים הטבעיים שלו. יבוא יום, יבוא יום שהליכוד ייפרד מנתניהו. והליכוד צריך לדעת שהוא ימצא אצלנו יד מושטת ולב פתוח. ברית ישראלית חדשה. כנראה, כנראה, אני אגיד לכם מה כנראה, כנראה שהיו לו יותר מדי שעות של ליברמן-סער-אלקין, כי אני במקרה יודעת שגם הם שותפים לפנטזיות האלה.

אדון לפיד, אני קוראת לך מפה, לא צריך 12 שנות לימוד או בגרות כדי להבין את הדברים הבסיסיים הבאים: אנחנו לא רוצים לא איתך ולא עם השותפים שלך, כל השותפים שהיו פה, השותפים הטבעיים שלך, כמובן, שום ברית פוליטית. אנחנו לא רוצים ישראליות ויהדות חדשה ומודרנית. לנו ולגברת מיכאלי, לדוגמה, אין שום דבר משותף. אפילו השפה שלנו שונה. אנחנו לא מבינים אותה כמוך. אותך ליברמן יכול ללמד מהי ממלכתיות, מוסר וערכים, אותנו לא, ברוך השם. אנחנו אוהבים ומחוברים לדתיים ולחרדים בכל נימי נפשנו.

הם זה אנחנו, אנחנו זה הם.

אנחנו, בניגוד אליכם, לא מתביישים בשותפים שלנו. לפני הבחירות הצגנו אותם בגאווה, לא אמרנו מצד אחד "הזועבים", ומצד שני הקמנו ממשלה עם מרצ, עם העבודה, בזמן שאיימן עודָה חימם את הקווים. עודֶה. אנחנו לא מציגים בסקרים עם בל"ד שום דבר. אנחנו גם לא גמגמנו,

לפני הבחירות על השאלה: איך תקימו ממשלה. לא גמגמנו.

טוב שאתה אומר, חבר הכנסת שירי. אתה, לפיד, לא תורם לנו בשום נושא, לא אידיאולוגית, לא ניהולית, לא רעיונית, לא מוסרית ובטח ובטח שלא פוליטית. אנחנו, בניגוד לסער וליברמן, לא זקוקים לכיפת העיתונאים ולאתרוג המשפטי של הגוש שלכם. אנחנו לא נסתדר, אנחנו ומפלגות דיקטטוריות, בהגדרה, לא מסתדרים. אצלנו יש פריימריז, דבר כזה שנקרא בחירות.

מה לך לזה? מה לכם ולזה בכלל? אנחנו מסורתיים, אומרים "ברוך השם", "שמע ישראל", בשבילנו רבנים הם עטרת ראשנו, הדוסית

דרך אגב, כמו, אני לא דוסית,

אמת, הלכתי עם עצמי, משה טור פז,

דרך אגב, לפיד, כמו שאמרת לשר אמסלם,

למה אתה מדבר ככה? אמרת לו: למה אתה מדבר ככה. אני שואלת: למי בדיוק אתה קורא "משיחיים"? כמו שאמרת שאנשי גוש קטיף והמפגינים בקפלן הם לא אותם אנשים. לאיזה ציבור בדיוק אתה קורא "משיחיים" כשאתה מפמפם את זה כל היום בערוצי התעמולה? לגיבורי ישראל, לרב-סרן רועי קליין, שקפץ על רימון והציל את פקודיו וצעק שמע ישראל, לסגן אלוף עמנואל מורנו? שניהם בוגרי מכינת בני דוד שבעלי. למי אתה קורא "משיחיים"? לגיבורי ישראל אוריאל ואלירז פרץ,

או אולי לרב-סרן בניה שראל, שנקרא על שמו של בניה בן יהוידע, מגיבורי ימי דוד המלך, כולם מבית הגידול של הציונות הדתית, שכובשת את בה"ד 1. מי אתה, אדון לפיד, שתקרא לנו או להם "משיחיים"?

בניגוד אליך, גאה בכל חלקי העם שלי, גאה בכל חברי הממשלה שבה אני חברה, גאה בכל מתנדבי יד שרה, עזרה למרפא, חסדי נעמי, עזר מציון, מתנת חיים, הרב פירר. כולם מקור גאוותנו. הפכתם אותם לאויבים. תתביישו לכם. קוראים לעצמכם ה-דמוקרטים, ה-מילואימניקים, ה-הייטקיסטים, ה-להט"בים, ה-צעירים,

אתם ה- ה- ה- של הכול. 64 מנדטים, רוב יהודי מוחלט במדינת ישראל, ואתם ה-רוב. אז תקשיבו טוב: נכון, לכם יש תקשורת, יש לכם פרקליטות, יש מפקד מחוז תל אביב, יש כסף כמו מונופול, יש משרדי פרסום והנדסת תודעה לחלקים מהעם פר אקסלנס,

מה יש לנו? לנו יש את רוב העם. אז רוצים לדבר? אהלן וסהלן, תפדלו. רוצים להשפיל אותנו? תחלמו בהקיץ, לא יהיה. אתם רק בעיני עצמכם אדוני הארץ, אתם רק בעיניכם ה- ה-, רק בעיניכם. לא מעניין אותי הדוקטור לענייני ה-דה או פרופסור למדעי ה- ה-.

אל תתנשאו עלינו ואל תפחידו אותנו. הפסקנו להתרשם, חבר הכנסת טור פז, מהפרעות שלכם בקפלן או בקיסריה ומכל המלמולים שלכם על קץ הדמוקרטיה, חרם כלכלי, צונאמי מדיני. יש ממשלה שנבחרה בישראל כדת וכדין, כדת וכדין, ומי שלא מתאים לו דמוקרטיה, המושג הזה שאתם מתפארים בו, יכול לעבור אחר כבוד לשכנים שמקיפים אותנו, יש לא מעט כאלה. אז תרגיעו את עצמכם ואת מפגיניכם.

רבה. תודה רבה לשרה מאי גולן. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה, הצעת חוק מטעם הממשלה בקריאה הראשונה, 1626, הצעת חוק בתי הדין הרבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס' 10), התשפ"ג 2023. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. שמעו שאתה חבר הוועדה למינוי שופטים ואתה כל הזמן בצד הזה.

מאז שאמרו שהוא חבר הוועדה למינוי שופטים הוא כל הזמן יושב בצד הזה. תבדוק את הנושא. הוא עושה פוליטיקה. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק בתי הדין הרבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון מס' 10), התשפ"ג 2023, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

להלן תוצאות ההצבעה: 26 בעד, אין מתנגדים,

אני קובע כי בתוספת קולו לפרוטוקול של חבר הכנסת מיקי לוי, ההצעה להעביר את הצעת חוק בתי הדין הרבניים (קיום פסקי דין של גירושין) נתקבלה, ותעבור לוועדת החוקה, חוק ומשפט לקראת הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק הצלילה הספורטיבית (תיקון מס' 4) (צלילת היכרות), התשפ"ג 2023. הינה,

יציג את הנושא, ניסים ואטורי. מי מציג? השר וסרלאוף, גמרת את הסלפי ואת הסרטון, תעלה להציג את החוק. חוק הצלילה הספורטיבית. היושב-ראש לא מסכים לצלם במליאה. תגיד לנו איך זה צלילה ספורטיבית, צלילה ספורטיבית ולחבר את זה לוואטורי. ואטורי, אנחנו רוצים לדעת אם אפשר לבוא לצלול איתך. הצעת חוק ממשלתית, הצעת חוק הצלילה הספורטיבית. חוק הצלילה הספורטיבית מסדיר את תחום הצלילה הספורטיבית וקובע הוראות,

לעניין רישוי מרכזי צלילה, הסמכת מדריכי הצלילה והפיקוח עליהם. עמדת רשות הצלילה היא כי לנוכח הניסיון הרב שנצבר בתחום, ההגבלות המוצעות יבטיחו את ביטחון הצוללים. אנחנו בעד.

מה זה? מה אומר החוק? מה אומר החוק? הקראת? תודה רבה לשר יצחק וסרלאוף. רשימת

נעבור לרשימת הדוברים: חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה,

חבר הכנסת גלעד קריב,

נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, בועז לא מרשה, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי,

חבר הכנסת דן אילוז, מוותר, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חבר הכנסת זאב אלקין,

חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון,

חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת מתן כהנא,

חבר הכנסת עודד פורר, אינו נוכח, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אף הוא מוותר, חברת הכנסת פנינה תמנו, אינה נוכחת, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי,

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי,

חברת הכנסת שלי טל מירון, מוותרת. אדוני היושב-ראש, אפשר למשוך את השמות. אני קורא את השמות, אולי חלק לא נמצאים פה. הינה, אני בסוף. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת סימון דוידסון, מוותר, חברת הכנסת מירב כהן,

חבר הכנסת עידן רול,

חברת הכנסת שרן מרים השכל,

חבר הכנסת דני דנון,

חבר הכנסת נאור שירי, מוותר, חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח, חבר הכנסת ינון אזולאי, מוותר, חברת הכנסת אורנה ברביבאי,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת משה טור פז, מוותר, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת אלון

חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר,

חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת, חברת הכנסת

חבר הכנסת מנסור עבאס,

חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת אביגדור ליברמן,

חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, מוותר, חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון,

חבר הכנסת דוד ביטן, אינו נוכח, חבר הכנסת משה רוט, אינו נוכח, השר שלמה קרעי, אינו נוכח, חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חבר הכנסת חילי טרופר,

חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת.

עולה, אנחנו לא נוותר על הנאום של חבר הכנסת.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, רבותיי חברי הכנסת, ענף הדבש בישראל הוא ענף חקלאי בעל תועלת סביבתית ניכרת מעבר לתועלת הישירה של ייצור דבש טבעי. חשיבותו של הענף מתבטאת בהאבקת גידולים חקלאיים וצמחי בר. שירותי ההאבקה שמספקים מגדלי הדבורים,

לחקלאים באמצעות דבורת הדבש, הם מוצר חיוני והכרחי לקיום חקלאות הצומח בישראל. לכבד את השר שכיבד אותנו ומציג את החוק בעצמו, צריך לכבד את זה, הוא לא נתן למישהו אחר, לא העביר, אנחנו מאוד מכבדים את זה. זה מכבד את הכנסת.

הצורך בהאבקה אינו שנוי במחלוקת, והוא נועד להבטיח אספקת מזון בערך ייצור כולל של מעל 3.5 מיליארד שקל. דבורת הדבש אינה יכולה להתקיים בטבע ללא טיפול מקצועי,

כדי להבטיח את קיומה של ההאבקה לייצור תוצרת חקלאית וביטחון המזון של תוצרת חקלאית טרייה, יש צורך להבטיח קיום מספיק של דבורים שיוכלו למלא את צורכי ההאבקה הנדרשים. מאפייניו הייחודיים של ענף הדבש מחייבים תכנון והסדרה. לא ניתן לגדל דבורים ללא הסדרה של נקודות ההצבה של הכוורות. להבדיל מבעלי חיים אחרים, אדוני היושב-ראש, דבורה אינה ניתנת לגידול ללא שטח מתאים שבו תוכל ללקט צוף. לצורך ייצור דבש לא ניתן להזין דבורים באופן בלעדי במזון שאינו צוף טבעי, שכן המוצר שיופק מהזנה במזון כאמור לא יהיה דבש. היקפם המוגבל של השטחים המתאימים להצבת כוורות, היקפי הפרדסים והמטעים הנטועים כיום, כמו גם גידולים חקלאיים אחרים כגון כותנה, פחתו מאוד במרוצת השנים. האצת הבנייה בשטחים פתוחים גרמה אף היא לצמצום משמעותי של השטחים המתאימים להצבת כוורות. המאפיינים כאמור מעלים את הצורך להקצות את היתרי ההצבה של כוורות מאוכלסות בדבורים לפי כללים ברורים, שוויוניים ושקופים. במסגרת כללים אלה יש לתת ביטוי לתכליתו המרכזית של החוק: הצורך לספק שירותי האבקה לגידולים החקלאיים, למצב הקיים, שבו העוסקים בענף הסתמכו על הקצאת נקודות ההצבה בעבר, וכן לאינטרסים ציבוריים חשובים נוספים, כגון עידוד התחרות בענף וכניסת דבוראים חדשים לפעילות בו. הסדרת הצבת כוורות, חבר הכנסת ניסים ואטורי, החיים הם לא דבש.

הסדרת הצבת כוורות מאוכלסות מעוגנת כבר כיום בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור דבש ומכירתו), התשל"ז 1977, ובתקנות להשבחת ייצור חקלאי (בעלי חיים) (דבורים), התשכ"ח 1968, ומבוצעת על ידי המועצה לייצור ולשיווק דבש, שהיא חברה פרטית לתועלת הציבור, ותוקפו של צו הדבש תלוי בקיומה של הכרזה על מצב חירום. אדוני היושב-ראש,

יועברו סמכויות ההסדרה בענף ממועצת הדבש אל משרד החקלאות ופיתוח הכפר. הקצאת היתרים להצבת כוורות וכל פעולה אחרת בקשר אליהן תבוצע על ידי ועדת ההיתרים, שתהיה בת שלושה חברים: שני נציגי המשרד, שאחד מהם יהיה יושב-ראש הוועדה, ונציג ציבור, שהוא איש סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה. הרכב הוועדה מבטא את התפיסה שלפיה הוועדה היא הגורם המקצועי האובייקטיבי הפועל באופן עצמאי ובהתאם להוראות החוק. חבריי חברי הכנסת, חוק זה נועד להסדיר בחקיקה מתקדמת את אחד הענפים החשובים ביותר לצומח והטבע במדינת ישראל ולהבטיח את ביטחון המזון של תוצרת חקלאית טרייה לציבור בישראל באמצעות אבטחת שירותי האבקה. אני קורא לחברי הכנסת להצביע בעד הצעת החוק. תודה רבה. תודה רבה לשר אבי דיכטר, שר החקלאות ופיתוח הכפר. חברי הכנסת, כפי שאמרנו, בהסכמה בין קואליציה לאופוזיציה, אין צורך לקרוא בשמות הדוברים. אם כך, נעבור להצבעה. ההצבעה תהיה אלקטרונית. נצביע כעת על הצעת החוק להסדרת הצבה של כוורות וייצור דבש, התשפ"ג 2023. אנא תפסו את מקומותיכם. הצבעה.

להעביר את הצעת החוק להסדרת הצבה של כוורות וייצור דבש, התשפ"ג 2023, לוועדת הכלכלה נתקבלה.

תוצאות ההצבעה: 22 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק להסדרת הצבה של כוורות וייצור דבש, התשפ"ג 2023,

הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת, חבר

תדון בהצעת חוק הקמת מאגר מידע גנטי של כלבים, התשפ"ג 2022, פ/690/25, של חבר הכנסת נאור שירי וקבוצת חברי הכנסת. יש לך אפשרות להתנגד להודעה, נאור. תודה ליושב-ראש ועדת הכנסת. נעבור לנושא הבא בסדר-היום, הצעת חוק רשות התעופה האזרחית (תיקון מס' 4) (אישור בדבר כשירות אווירית לכלי טיס של צבא זר), התשפ"ג 2023. יציג השר יצחק וסרלאוף בשם שרת התחבורה והבטיחות בדרכים. בבקשה. וכל הכבוד לשר, וכל הכבוד לשר, וכל הכבוד לשר. עד עשר דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, תעשה לה "קריאה ראשונה", בבקשה. זה ייכנס לעשרת הגדולים, אני מאמין.

לא, לא, ממש לא. אנחנו עובדים על זה עכשיו. אני אמרתי לכם, וסרלאוף, למה הנחתם את האלמוג? טוב, עכשיו את מחזירה אותי לרצינות. תמשיכי עם השאלות, אני אהיה יותר רציני. התעשיות הביטחוניות במדינת ישראל מתמודדות במכרזים בין-לאומיים לביצוע תקנות של ציוד תעופתי בכלי טיס של צבאות זרים.

חברת הכנסת טלי גוטליב. סליחה, סליחה. הבנתי שיש כיבוד מאוד מכובד בפרסה, כאן אני לא יכול ליהנות מזה. מדובר במכרזים בהיקפים כספיים משמעותיים. אפשר להביא לשר קצת שתייה? טלי, תצאי. האמת, תישארי, עכשיו יש את מי להאשים. מדובר במכרזים בהיקפים כספיים משמעותיים ובשוק שבו לתעשיות הביטחוניות בישראל יש יכולת מקצועית טובה להתחרות עם מקביליהן בעולם.

יש לך עוד שמונה וחצי דקות, וסרלאוף. יש לי זמן. שיראו בעם ישראל שיש גם רגעים יפים בכנסת. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. אמן. לא, אנחנו מסיימים. במסגרת תנאי המכרז לביצוע פרויקטים מעין אלה נדרשים המציעים להצהיר כי קיים, אני נזכר. אני לא יכול.

מה לעשות? אתה בעד? אני אקריא קצת, ואחר כך, אפשר עם הפסקות. תעשה, חברת הכנסת גוטליב, שנייה, באמת, בבקשה. דקה אחת. דקה אחת תצאי בחוץ. אני לא יכול. עברנו את הסף.

עכשיו זה לא יעזור.

הוא יסתכל לפה כל הזמן, הוא ידמיין אותי, תבדקי שנייה בפרסה אם אני נמצא. לכי תבדקי, תעדכני את, נקרא לך להצבעה. לא, לא, תני לו דקה. זה קורה. במסגרת תנאי המכרז לביצוע פרויקטים מעין אלה נדרשים המציעים להצהיר כי קיים במדינת המציע גוף ממלכתי, חיצוני למציע, שהוא אובייקטיבי וניטרלי, ואינו בעל עניין, אשר בתחום מומחיותו וסמכותו להעניק אישורים בתחום התעופה, ואשר יוכל לאשר, לאחר בדיקה הנדסית יסודית, שההתקנות או השינויים שבוצעו בכלי הטיס הצבאי לא פגעו בכשירותו האווירית ובהטסתו הבטוחה. התעשיות הביטחוניות מברכות על תיקון חקיקה זה, שמטרתו לאפשר את המשך פעילותן בתחום של התקנות בכלי טיס של צבאות זרים, תחום פעילות נרחב מאוד, בליבת עיסוק התעשיות, שבו לתעשייה הישראלית יש יתרון טכנולוגי. נבקש לאשר את הצעת החוק בקריאה ראשונה. תודה רבה. תודה רבה לשר יצחק וסרלאוף. חברי הכנסת, כפי שנאמר, בהסכמת הקואליציה והאופוזיציה, אני לא קורא את שמות חברי הכנסת שרשומים, וכמובן גם של אלה שאינם כאן. אם כך, אנחנו נעבור להצבעה. מה עם סיכום של השר? הוא הציג את החוק וסיכמו כאחד, מאחר שלא היו דוברים. הצעת חוק רשות תעופה אזרחית (תיקון מס' 4) (אישור בדבר כשירות אווירית לכלי טיס של צבא זר), התשפ"ג 2023, הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק רשות תעופה אזרחית (תיקון מס'

(אישור בדבר כשירות אווירית לכלי טיס של צבא זר), התשפ"ג 2023, לוועדת הכלכלה נתקבלה.

אני קובע שהצעת חוק רשות תעופה אזרחית (תיקון מס' 4), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה הראשונה

מה שהוא ביקש,

גם אם היה לו ספק, הוא יתמוך בו.

לגופו של חוק, אני מתכבד באמת להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת החוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג 2023. ביום 19 באפריל 2023 אישרה המליאה בקריאה שנייה, בעצם זו קריאה ראשונה.

בקריאה הראשונה, קורות טעויות.

אני עולה פה כמעט בפעם הראשונה. יש לי התרגשות מזה. הכול טוב. זה כמו חתן בר-מצווה.

כן, חייב שיהיה. זה נגד עין הרע. כנראה כתבו את זה נגד עין הרע. אבל אתם יודעים מה הבעיה שלכם? אתם לא שומעים עד הסוף.

טלי, אני לא טעיתי. תקשיבו עד הסוף.

אתה הוותיק מכל נוכחי הבית כאן.

ביום 19 באפריל 2023 אישרה המליאה בקריאה השנייה והשלישית את חוק הגדלת נקודות זיכוי, זה מה שאתה שאלת, להורים במס הכנסה, והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג 2023, שהאריך את הטבת המס שניתנה להורים לילדים בגיל 6 12. זה עכשיו קיים? זה קיים. מה ששאלת על הרטרו, אז זה זה. את זה אישרנו. זה כבר אושר אז. זה מאושר עד סוף השנה עכשיו? נכון, ב-19 באפריל. זה מאושר כבר. אלו הקריאות השנייה והשלישית שעברו ב-19 באפריל. אבל עכשיו אנחנו זכאים? עכשיו אנחנו הולכים לאשר את הצעת החוק שאמרנו, שמשנת 2024 מעל גיל 12, גיל 12 18, כלומר נוסף למה שהיה, זה יהיה מגיל 6 עד גיל 18. בסדר? יותר נכון זה 13 17. אה. עד סוף 2023 זה עד 12, יפה.

שזה יחול גם על 13 17. זה בעצם 12 18, 6 18. אני אומר: התוספת שלנו. אז עד 2024, מי שיש לו ילדים עד גיל 12 מקבל?

ואז הארכנו את זה, כי זה פג ב-2023. הארכנו את זה עד סוף 2023. ועכשיו אנחנו מרחיבים את זה מעבר לכך, שזה יהיה גם בגיל 6 12, ובעצם זה יהיה בגיל 6 18,

זה דבר אחד. אנחנו מאריכים את זה, ואני אסביר מה זה נותן. אנחנו גם מבקשים פה, בהצעת החוק הזאת, לתת את מענק העבודה לגילאי 21, מה שנקרא מס הכנסה שלילי. עד עכשיו זה היה בגיל 23. בשנת 2022 הבאנו את זה לוועדת הכספים,

שהגעתי איתו להבנה. זה היה בהוראת שעה לשנתיים, וזה היה אמור לפוג בשנת 2024, כי מענק עבודה היה דבר שהוא לא הגיוני, שרק בגיל 23 אתה יכול לקבל מענק עבודה,

בני 21 לא מקבלים את מענק העבודה. בעצם בגיל 21 אדם כבר יוצא לעבודה, גם אדם שסיים צבא יוצא לעבודה, וצריך לקבל את מענק העבודה הזה, והוא לא קיבל אותו. אז ביקשנו שזה יהיה בהוראת קבע, אבל לא הסכימו לכך. ייאמר לזכותו של חבר הכנסת יעקב אשר שגם הוא הגיש הצעת חוק על כך וגם אני הגשתי. עוד בוועדת הכספים, היינו אז, חבר הכנסת גפני ואופיר כץ ואני, חברי ועדת הכספים, נלחמנו שזה יהיה. קיבלנו אז בהסכם שהיה בינינו לשנתיים, אבל אז הובטח שכשיגיע תקציב חדש יראו את זה, נכון? ייאמר לזכותו של האוצר שזה לא קורה כל פעם. אני חייב להגיד את זה: הם עמדו במילה שלהם. כשבאנו והזכרנו להם את זה, הם בהתחלה קצת גמגמו, אבל מייד נזכרו. הוצאנו פרוטוקולים. היועצת המשפטית של הוועדה שלומית ארליך הזכירה להם גם שזה היה בדיון,

עם הגיבוי שלה, את יודעת, הם לא יכולים הרבה לשחק. ובאמת נתנו את זה כהוראת קבע, ומענק עבודה הווי אומר מס הכנסה שלילי, יהיה מגיל 21 באופן קבוע. לא הוראת שעה,

אלא באופן קבוע, שזה דבר ברכה בפני עצמו. אז באמת,

אני רוצה להודות ליושב-ראש הרב גפני, כמובן, לצוות לשכתו, משה זלושינסקי,

ימים ולילות הוא מלווה אותו, אני חייב להגיד לך,

את מכירה אותו, לצוות הוועדה, לכל חברי הוועדה שתומכים,

כמובן,

מגיע לך באמת יישר כוח, איך שאת דואגת פה לחברי האופוזיציה שילכו לישון. לנו אין בעיה לא לישון, את מכירה אותנו.

אני רק אומר: אנחנו גם מחר יכולים להיות פה, את יודעת את זה. אני גם יכול להישאר, את יודעת. יכולים להישאר, אבל השאלה היא בשביל מה. אוה. את אומרת: בשביל דברים, אפשר גם ללכת לישון ולעשות את הדברים הטובים? אתה מבין? ההתנהלות פה של חברי האופוזיציה היא אחראית.

האמת שמירב אמרה: אם תביאו חוקיים בעייתיים, אנחנו נהיה פה עד הבוקר, תביאו חוקים טובים,

אני מציע שאנחנו ננסה ביום שלישי הבא להביא חוקים בעייתיים, לשיטתכם, לראות אם אתם יכולים להישאר פה עד הבוקר של יום רביעי. בשבוע הבא דרכונים, נהיה פה עד הבוקר. כל שבוע הוא אומר לנו את זה.

באמת אני רוצה להודות ליועצת המשפטית של הוועדה שלומית ארליך, שבחוכמתה ובתבונתה יודעת לעמוד מול משרד האוצר ומול שאר המשרדים. היא עושה את זה בתבונה. לכל חבריי, תודה רבה לכם. מקווה שתתמכו גם בשעה זו, בלי להתבלבל. כולנו בעד.

לסיים את היום הזה עם חוק כזה חשוב, אני חושב שזה טוב לכולנו. נאור, תודה. תודה רבה. חברי הכנסת, להצעת החוק הזו הוגשו הסתייגויות, אני מבין שכל ההסתייגויות מוסרות.

חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה בקריאה השנייה והשלישית על הצעת חוק הגדלת זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק העבודה. בקריאה השנייה, סעיף 1 עד סעיף 3, כנוסח הוועדה, הצבעה. היושב-ראש, שכחתי להודות ליוני מישרקי. צריך להודות לחבר ועדת הכספים חבר הכנסת יוני מישרקי, בשם חבר הכנסת ינון אזולאי ובשם יושב-ראש ועדת הכספים. סעיפים 1 3 נתקבלו. 25 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק התקבלה בקריאה השנייה. נעבור כעת להצבעה על חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה בקריאה השלישית, כנוסח הוועדה. הצבעה. חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג 2023, נתקבל. 25 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי

התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית,